דברי הכנסת י"ב / מושב ראשון / ישיבות ל"א ל"ג / י"ט כ"א בתמוז התשע"ה / 6 8 ביולי 2015 / 12 חוברת י"ב ישיבה ל"א הישיבה השלושים-ואחת של הכנסת העשרים יום שני, י"ט בתמוז התשע"ה

אז היכן בדיוק ההרתעה? היכן היא? ואני מוסיף ושואל: מהי מדיניות הביטחון שלכם אל מול הטרור המתגבר ביהודה ושומרון? ומה אל מול ה"חיזבאללה"

הייתה מדיניות ברורה ונכונה. אדוני ראש הממשלה, אומנם אתה לא יושב כאן, אבל לו ישבת כאן, ודאי היית זוכר את אותה פשיטה בקיץ 1975 על קן מחבלים בלבנון בפיקודו של אחיך יוני,

אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, בכמה הזדמנויות ראש הממשלה טען כנגדנו, הרבה פעמים בהתרסה, ושאל, או אמר: מה אתם הייתם עושים במקומי? אז ראשית, אני רוצה להזכיר לראש הממשלה שהוא ראש הממשלה, לצערי,

והוא זה שצריך להחליט

ובעימות בדרום מול ה"חמאס", מה נעשה? גם פה את מה שהכרזת מעל בימת האו"ם בספטמבר האחרון, ומאז,

מפתיע, לא עשית

לצערי,

ובירושלים, ולכן אנחנו מצביעים היום אי-אמון בממשלה, אי-אמון בך, בנימין נתניהו. תודה לחבר הכנסת עמר בר-לב, שנימק את הצעת האי-אמון מטעם סיעת המחנה

הכנסת, כמי שעסק יותר מ-30 שנים במערכות הביטחון וכמי שעמד בראש שירות הביטחון הכללי בתקופות מסעירות, מאתגרות ומורכבות, אני אומר לכם

נחת אף "קסאם" אחד, ול"חיזבאללה" יש אלפי טילים, ולא ירו אף

טילים נוחתים על אזרחי ישראל בעוטף-עזה, ובנימין נתניהו, אשר כזכור,

אחד, לא עושה דבר. אנשי ההסברה והקופירייטינג של ראש

מדינת ישראל לא נותנת תשובות הולמות לסדר החדש שמתעצב ביהודה ושומרון. יש עיסוק רב-שנים הולך וגובר בהסדר

עזה נהנים מאז תום מבצע "צוק איתן" מהתקופה השקטה ביותר מאז

"חמאס" על רצועת-עזה. זהו שקט ביטחוני חסר תקדים בעשור האחרון, שמצביע על כך שהישגי מבצע "צוק איתן" תקפים והשפעתם

ובמקומות אחרים בארץ. פיגועים אלו מבוצעים על רקע של אווירת הסתה ברשות הפלסטינית ומתן השראה לפיגועים אפשריים נוספים. אנו פועלים באופן אינטנסיבי במישור המודיעיני

נוספים. חלק מהמאמצים נוגעים גם לתיאום הביטחוני. ולראיה, מנגנוני הביטחון הפלסטיניים ביצעו בימים האחרונים מעצרים נרחבים,

ובהם גם אנשי

חבר הכנסת עמר בר-לב: מורשת רבין היא לא רק כל מה שהזכרת. מורשת רבין היא גם "נשבור להם את העצמות". בנאום של עשר דקות אתה רוצה, מורשת רבין היא לשבור את

מגיש את הצעת האי-אמון, בגלל אוזלת ידה של המשטרה בטיפול באלימות הגואה במגזר הערבי, במיוחד השימוש בנשק חם, ובמספר מקרי הרצח בתוך האוכלוסייה

השר, כידוע לך, רוב הנשק בידי האזרחים הערבים ככולו הוא ללא רישיון. כמו כן,

הנשק הזה מקורו מכוחות הביטחון לסוגיהם.

שהמשטרה תיתן לאנשים ביטחון, המקרה של רצח מנהל בית-ספר בתוך בית-ספרו

במשטרה, והמשטרה לא סיפקה לו את הביטחון הראוי.

מודיע לכם כי הרצח על רקע מה שמכונה "כבוד המשפחה" מנוגד

אז אני אצטט מדוח אור ואני אזכיר לו: במשטרת ישראל, ובהיותו מפקד גזרת ואדי-עארה בעת אירועי אוקטובר 2000, ניהל ביום 1 באוקטובר 2000 בצומת אום-אלפחם

הטיפול הלא-הולם של המשטרה במקרי הרצח ואיסוף כלי הנשק, זו מדיניות מכוונת של המשרד לביטחון פנים? זו שאלה. האם המשטרה לא רוצה או שהיא לא

חבר הכנסת יריב לוין, השר המקשר בין הממשלה לכנסת, בשם השר לביטחון הפנים. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברות וחברי הכנסת,

יחיא, אני מבקש

לפחות חלק מחברי הכנסת כאן שמייצגים את הציבור הערבי, על מנת לנסות ביחד קודם כול למפות את הצרכים ואת הבעיות,

אני חושב ששיתוף הפעולה

של טכנולוגיה,

הקמת יחידות ייעודיות ללחימה בפשיעה מאורגנת

כולל יחידות מיוחדות שפועלות גם בתוך המגזר הערבי לצד יחידות שפועלות באופן רחב בכל

טייבה, אלה רק

האורגנים האלה שפועלים בתוך הרשויות, עם הרשויות ובתוך התחנות פועלים כיחידות עצמאיות, כוללים כוחות סיור, יס"מ,

ומשמעותיים, שמאפשרים, למי שאיננו מכיר את התוכנית הזאת, לקחת ילדים שנמצאים,

נושא נוסף, נושא כואב, חבר הכנסת

שאני ראיתי מבפנים בימים שאני כיהנתי בתפקידו,

יש הבנה של הבעיה, הבנה של הנזק שהיא גורמת, הבנת הצורך לטפל בה, הבנה שמה שנעשה עד היום

אני רוצה להתייחס לסוגיית הנשק הבלתי-חוקי. אני חושב שזו סוגיה חמורה במיוחד. אני חושב שמלבד העובדה שבוודאי המשטרה באופן כללי נלחמת בתופעה

לחזק את עבודת המשטרה

הזה. הוא גם מדגיש שנדרשת כאן פעולה לא רק של המשרד לביטחון הפנים, אלא פעולה מערכתית של כמה משרדים, בדגש על משרד החינוך,

משרד הרווחה והרשויות המקומיות,

ואני אומרת לכם שבאופן הזה ממאיסים את היהדות על היהודים,

שרוצה מדינה חופשית ודמוקרטית, יתאחד ויגיד בקול

הגיור הוא דתי במהותו, הרבנות הראשית לא צריכה להיות הגורם שמופקד על הפרשנות שלו ועל היישום שלו בכל מה שנוגע לרשויות המדינה האזרחית. ולמרות

אפשרית להביא למינוי דיינים ולשפר את המערכת. כשרואים מה היה שם ברבות השנים, במקום שהממשלה תפגין אחריות ותטלטל את כל המערכות

חברי חברי הכנסת, ועל זה נאמר, ועל זה נאמר, זה חוק גזעני. חברי חברי הכנסת, ועל זה נאמר: מה עניין שמיטה

זה חוק גזעני. זה חוק גזעני, לא? מה עם לעלות להר-הבית? זה גם גזעני, גם העלייה להר-הבית זה אפרטהייד,

אם יש מקום שיש בו אפרטהייד זה הר-הבית.

אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי כנסת, אם אפשר לשמור את קריאות הביניים לשלב שאני אצטרך למשוך זמן לפני ההצבעה אז זה יעזור

את בתי-הדין הרבניים ממשרד כזה למשרד אחר היא בסופו של דבר ובמהותה החלטה טכנית, ההחלטות בנושא הגיור הן החלטות מאוד מאוד מהותיות, שיש להן השלכה

חברי הכנסת, לעשות גיור, כל מדינת ישראל שאלה,

למה להעביר מרב לרב, בדיוק בגלל הסעיף הזה הלכנו

מערך הגיור לא היה אצל הציבור החרדי. אדוני היושב-ראש וחברת הכנסת גלאון, אני באמת לא חושב שזה נושא, יש אולי פולמוס, יכול להיות שנוכל להתווכח על השאלה אם הגיור צריך להיות כהלכה או לא, זה סיפור

חנין.

זה יום רע ושעה רעה לקיים את הדיון על "צוק איתן". מפה רבים מאתנו ילכו להשתתף באזכרה. אנחנו כולנו חיים

נשאר עמוק, הוא צרוב. ולכן לא צריך לירות עכשיו עשר רקטות ביום, מספיק שנורית אחת לשטח פתוח, ולא מיורטת אפילו, מאותו רגע שוב משתררת בדרום תחושה של אי-ביטחון,

תחושה קשה אצל התושבים. ולכן מבצע "צוק

בראשות בנימין נתניהו נכשלת בכל תחום ותחום. שנה אחרי "צוק איתן", ואנחנו רואים את "חמאס" מתחמש, לא מצטרפים עד,

מתווה הגז לא הוצג לכנסת,

ואנחנו רואים שהגז לא מגיע לשוק. אבל הפגיעה האחרונה והקשה ביותר, נכון

אבל כבר עושה דברים חמורים, מסוכנים ובעייתיים.

להתייחס לסוגיית הגז, סוגיה שהמשמעות הכלכלית שלה היא עצומה. אנחנו מדברים על גז שהשווי הכלכלי

בעצם מבטלים, מקדימים את הייצוא מ"תמר" ואת כל זה עושים כדי לספק גז למשק הישראלי? אז קודם כול, למשק הישראלי יש גז.

והוא מספיק ל-25 שנים.

בעצם לא פרוטוקולים, הם בסך הכול סיכומי דיון שנראים יותר כמו הודעות לעיתונות מטעם חברות האנרגיה מאשר כמו סיכומי דיון של צוות ממשלתי. קראתי אותם, והדבר הראשון שהדהים אותי הוא פשוט הרשימה של שמות המשתתפים בדיונים.

לחקיקה ולקביעת מדיניות לא רק לעכשיו, אלא עשר שנים קדימה,

נא לסיים. אני רוצה

היושב-ראש, אני חושב שמוסד האי-אמון הוא לא רק כלי מרכזי של

העניין כולו, שכן, חברי הכנסת.

אי-אפשר לנהל את הדיון ככה, רבותי. אדוני השר כץ, לשבת במקומך. רבותי השרים, כל אחד ישב במקומו. סדרנים, תעשו סדר

תשעה נמנעים. אם כן, רבותי, הצעת האי-אמון לא נתקבלה. הצעת אי-אמון של סיעות חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל: אוזלת ידה של המשטרה בטיפול

הצעת סיעת מרצ להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 60 מתנגדים, 47 בעד, אין נמנעים. רבותי, גם הצעת אי-אמון זו לא נתקבלה. הודעה, רבותי, למזכירת הכנסת.

חבר הכנסת יואב קיש. הודעה שנייה: אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפי חוק יסודות התקציב, החליטה ועדת הכנסת

את הצעת החוק שרת המשפטים איילת שקד, בבקשה. אני מבקשת קצת יותר שקט במליאה, בבקשה. חבר הכנסת ביטן, אולי תשבו כדי שיהיה פחות רעש.

ברוכים הבאים אל המאה ה-21. כיום הליך הסליקה של צ'ק הוא מיושן

כלפי לקוחותיהם בהתאם לכל דין נותר על כנו. הבנקים יוכלו לבחור אם לשמור את הצ'קים המקוריים או

אם יש נושא אחד שמדינת ישראל עשתה כמו

שותפות בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי, זה היה לתמרץ ולעודד

כמו קרן שאמורה למקסם את רווחיה, 2. התהליך שהולך לקרות יאפשר למדען הראשי לגייס אג"חים, ואני

שר הרווחה, השר כץ, חבר הכנסת.

כי הוא בא קצת להקל על האזרח, וטוב שיש גם חוקים כאלה, כי אזרחי ישראל חשים ומרגישים שהם נתינים או עבדים למנגנונים של פקידים שכל תפקידם להפריע להם ולמנוע מהם

הגיור, ש"נוגע למאות אלפים" זה לא נוגע לאנשים שלא רוצים להתגייר בכלל, זה לא נוגע לאנשים שכן רוצים להתגייר והם מתגיירים כהלכה, זה לא נוגע לאזרחים שאינם גרים, הם יהודים או מוסלמים או

לכולנו. תודה.

חברת הכנסת שלי יחימוביץ,

נעבור לדובר הבא, חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה.

כולם נרשמו וברחו? חבר הכנסת יוסי

כן, הוא נהנה עם חברת הכנסת אורלי לוי. ענייני רווחה.

המרכזת של סיעת מרצ וסיעת המחנה

כבוד השר, לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה

פתאום צריך האזרח החילוני,

לשלם מס עבור תרבות של בתי-כנסת? אני מציע, חברי החרדים, שנעשה הסכמה לאומית שבכל נושאי התרבות, יישא כל אחד באופן

כשנתתי לכל הנזקקים בעלות חודשית פר-בן-אדם. אם לא, את זה, אנחנו נהיה בצרות.

לפני שהוא עלה, הוא

רוצה להיות שר אוצר בשביל לתת לרווחה. וזאת תהיה ההזדמנות שלו לתת לרווחה.

אז ניתן לו עוד דקה. זה בסדר גמור.

תכף. אני חייבת לפי הפרוטוקול לקרוא לכולם. אני חייבת, זה מה שנאמר לי וזה מה שאני עושה. חבר הכנסת עמר בר-לב. חברת הכנסת מרב מיכאלי.

למען הצדק, למען הקלת סבלם של אנשים, למען מלחמה בעוני ולמען שלאנשים יהיה פת

מזור, לבוש,

והנה, נמצא התרגיל או הדרך לעקוף את הוויכוח הזה על-ידי המסים הלא-ישירים, כאשר כולם משלמים אותו דבר, מע"מ, אם 16%, או 17% או

האלה יהיה מע"מ אפס או מע"מ מדורג. לא יכול להיות שעל כיכר לחם גם העני וגם העשיר ישלמו אותו הדבר. זה לא יעזור לעניים, כי הסל זה לא אותם מוצרים, זה אותו אחוז מע"מ,

אורלי, זה חוק מאוד חשוב, באמת, חוק מהפכני. השקעות בחברות עתירות ידע ישראליות המצויות בשלב הראשוני של פעילות המחקר והפיתוח, מה שנקרא שלב

מוצע להוסיף לחוק מסלול חדש, חלופי למסלול הקיים, שיעניק אותה הטבת מס למשקיעים בחברות מתחילות. התנאים המוצעים הם פשוטים יחסית לבחינה וידועים בעת

אם כן מישהו ממהר.

אני לא רוצה לעכב אותך, אתה יכול להקשיב או ללכת לדרכך, אבל

וכמה פעמים, וכבר אמר את זה שר האוצר לשעבר,

ש-50% מעובדי המגזר הציבורי נותנים 50% מהפריון, לעומת המגזר הפרטי.

בהצעה הזאת. זה צעד קטן,

אבל אני רוצה לציין שגם כשאנחנו תומכים בסקטור ההיי-טק,

המתחילות, הסטרט-אפים, צריך להסתכל בצורה יותר רחבה על מה שקורה במשק כולו.

לפני כשעתיים התבשרנו שהשכר הממוצע במשק ירד באפריל ב-3.7%,

התחולה, של, מה נחשב לסקטור היי-טק, מה נחשב לחדשנות טכנולוגית. אני מקווה שבשבוע הבא אנחנו נזכה לדון ברפורמה הגדולה של המדען הראשי במשרד הכלכלה, שזה מוסד חשוב, מרכזי, במדינת ישראל. שם

החוק הזה מייצר מקומות עבודה בלואו-טק, בעצם, בפריפריות, בעיירות פיתוח, ביישובים דרוזיים, וכן הלאה, והוא נחקק תוך כדי שימוש בלקונה בהסכמי הסחר

-ראש, עמיתי חברי הכנסת,

אני רוצה לברך את היוזמים של החוק הזה, ובראשם את חברת הכנסת שלי יחימוביץ. צריך להבין

אני נכחתי ביום שישי בישיבה מאוד מרתקת של אנשים שמנסים לכונן את חזון הגליל. חזון הגליל עם כל המרכיבים המעניינים, שאני כמובן, בשל היריעה הקצרה, לא אוכל לפרט, אבל מדובר כמובן בתחזוק הפריפריה, שכמובן הופלתה לרעה במשך שנים ארוכות, ועודנה כמובן. החזון הזה לא יכול לקרום עור וגידים ללא עידוד התוצרת המקומית. תוצרת מקומית היא גם,

ערך שבא לחזק את המורשת של האנשים שחיים בפריפריה. הביאו בחשבון, למשל, שבגליל יש לא מעט ערבים, והזית הוא אחד מהמקורות המעניינים תורשתית ומורשתית מבחינתם. אז אם הממשלה לא תטה אוזן למורשת יצירתית תוצרת הארץ, שום דבר לא יכול לזוז. אני הרי נשען בקביעה הזו על מה שהיה עם הטקסטיל,

את יודעת, בשל העובדה שכאן הטקסטיל היה יקר, והמדינה לא רצתה, אולי במדיניות מכוונת, לעודד את המשכו, שרידותו של הטקסטיל, נדדו מפעלי הטקסטיל לירדן, ואנחנו איבדנו את אחד ממקורות העבודה הכי חשובים אצלנו, כאן בצפון, ובעיקר האפשרות המסוימת והלגיטימית של אישה ערבייה, שאין ידה משגת להשכלה כדי לעבוד וכדי להתפרנס.

אין משפחה שיכולה להישען על מקור הכנסה אחד של הגבר לעתים, ולעתים די נדירות של האישה. ולכן אני בוודאי חושב שכאשר את מדברת על לואו-טק, אנחנו בדרך כלל אוהבים להצטעצע בהיי-טק בלבד, אבל יש אנשים שלא קשורים לחיי ההיי-טק, ולכן לואו-טק, מורשת, תוצרת מקומית כל האלמנטים האלה יכולים בעצם לגרום לשרידותה של הכלכלה בפריפריה. כלכלה בפריפריה היא אחד מהנדבכים החשובים ביותר לנו כאן, אנשי הפריפריה, ולכן אני בעד העניין הזה. ואני מודה לך, שלי יחימוביץ, על העלאת הנושא הזה לדיון כאן בכנסת. תודה. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. חברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת באסל גטאס וחבר הכנסת עפר שלח. כל הדוברים שביקשו לדבר אינם, ואנחנו מסיימים כאן עם הצעת חוק חובת המכרזים. ההצבעה תהיה אחרי השעה 20:30. ואנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) מה עם דין רציפות על תיקון פקודת בתי-הסוהר? כרגע אנחנו בהצעות חוק,

אוקיי.

אז אני חוזרת, אני מתקנת, הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד 2014, מ/870. ההודעה נמסרה ב-15 ביוני 2015. הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת, חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל, יש עתיד ומרצ.

עכשיו צריכה, אז אין הצבעה כרגע, יש רק מנמקים. אוקיי. חבר הכנסת נחמן שי, איננו. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. תקריאי את השמות, בבקשה. חברת הכנסת קארין אלהרר אחר כך, וחבר הכנסת עיסאווי פריג'. כאן אתה רוצה לדבר? אני מבקש בסוף להשיב, כן, אתה משיב. כבוד השר בא בעצמו, תודה לך, גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, כמו כל, נתחיל מההתחלה. אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני עולה לדוכן הזה בתחושה מאוד רעה, כי בסרט הזה כבר היינו. היינו בסרט של החוק הבעייתי, המסוכן והמיותר הזה. נאבקנו נגדו מאבק גדול בכנסת היוצאת, חברי כנסת,

מסיעות רבות, גם סיעות קואליציה דאז וגם סיעות אופוזיציה, ובסופו של דבר הצלחנו לעצור אותו. והסיבה, לך לא מתאים לתת תיאור כזה, אבל

מה שעצר אותו זה לא אתם, זה החטיפה של הנערים, שבגללה בוטלו הצבעות. אז זה היה עובר קריאה שנייה ושלישית באותו, אני אומר לך בהרבה כבוד שיש לי אליך, אדוני השר לביטחון פנים, שמה שעצר את החוק הזה היה העובדה שלא היה לו רוב בקואליציה. ולא היה לו רוב בקואליציה מכיוון שגם חברים בקואליציה, עם הזמן, נוצרו אצלם ספקות, לא מכיוון שהם רצו שהקואליציה תיכשל, אלא מכיוון שהם השתכנעו שהחוק הזה הוא גם בעייתי, גם מסוכן וגם מיותר. על מה אנחנו מדברים, עמיתי חברי הכנסת? אנחנו מדברים על הזנה בכפייה של שובתי רעב. הזנה בכפייה היא מהלך בעייתי ומסוכן. הנורמות הבין-לאומיות של ארגוני הרפואה קובעות שהזנה בכפייה היא סוג של עינוי. אני לא רוצה כאן על דוכן הכנסת לתאר לכם בצורה גרפית איך זה נראה שלוקחים אדם ומזינים אותו בכוח. מי שחושב שהזנה בכוח כזאת יכולה להיעשות בהרדמה, אינו מבין על מה הוא סח. צריך בכוח לדחוף צינור לתוך גרונו ולהזין אותו. אני שמעתי תיאורים כאלה, עמיתי חברי הכנסת. שמעתי תיאורים כאלה מפי רופאים, ואחרי ששמעתי אותם הבנתי מדוע כל ארגוני הרופאים בארץ וכל הקהילה הרפואית בעולם מתנגדת התנגדות נחרצת לחוק הזה וקובעת שמהלך כזה של הזנה בכפייה הוא מהלך של עינוי, ולא סתם עינוי, אלא עינוי אכזרי. עמיתי חברי הכנסת, הרי מדינת ישראל חוקקה חוק שאוסר הזנה בכפייה של אווזים. הגיע הזמן שנבין שמה שאסור לנו לעשות לאווזים, אסור לנו לעשות גם לבני-אדם. שביתת רעב היא אמצעי של אסירים, אמצעי אחרון של אסירים, שאין להם כבר שליטה על גופם, על חירותם, אין להם יכולת להפגין, אין להם החירויות האזרחיות הרגילות שיש לאנשים כדי למחות. הכלי האחרון שיש להם כדי להיאבק על זכויותיהם הוא הכלי של שביתת הרעב. והמהלך הזה של שלילת האמצעי האחרון של אסיר כדי להביע מחאה הוא מהלך חמור ומסוכן. אני מברך על עמדת ההסתדרות הרפואית, שנאמרה בצורה מאוד ברורה, שרופאי ישראל לא ייקחו חלק בביצוע של עינויים כאלה. ההסתדרות הרפואית גם אמרה בצורה ברורה שרופא שיעז להזין בכפייה אדם למרות התנגדותו, יעמוד לדין משמעתי, וטוב שכך. אני רוצה גם להזהיר, שלא רק לדין משמעתי יעמוד רופא שמזין חולה בניגוד לרצונו, אני חושש ומעריך שלרופא כזה, או למי שייטול חלק בהזנה בכפייה כזו, תהיינה גם בעיות מבחינת המשפט הבין-לאומי, מבחינת האיסור האוניברסלי הבין-לאומי על עינויים והתאכזרות לבני-אדם. זה נכון, השר לביטחון פנים, שהאמריקנים מבצעים הזנה בכפייה בגואנטנמו, אבל גם האמריקנים מייצאים את ההזנה בכפייה מחוץ לגבולות ארצות-הברית, כי בין גבולות ארצות-הברית אי-אפשר לבצע אותה בצורה הזו. אני אומר גם בצער, שכנראה לא כל דבר שהולך, עובר בקלות לאמריקנים, יעבור בקלות לאחרים.

עמיתי חברי הכנסת,

החוק הזה הוא חוק אכזרי, הוא חוק מסוכן, הוא חוק בעייתי, הוא חוק שיוביל ללא ספק,

להעמדה לדין של רופאים שייקחו בו חלק, גם בישראל, בדין משמעתי, וגם במקומות אחרים בעולם בדין פלילי.

נקודה אחרונה, גברתי היושבת-ראש, והיא מאוד חשובה.

החוק הזה הוא גם חוק מיותר. אדוני השר לביטחון פנים, אני יודע שאתה לא מעוניין, ותאמין לי שאף אחד בבית הזה לא מעוניין שבבתי-הסוהר של מדינת ישראל ימות אסיר משביתת רעב. אף אחד לא מעוניין בזה. לא מעוניינים בזה. אבל עובדה היא שעד היום במדינת ישראל אסירים לא מתו בשביתות רעב, והם לא מתו בשביתות רעב אף שהחוק הזה לא היה, בגלל יחסי האמון שקיימים בין שובתי הרעב לבין הרופאים, בגלל הדינמיקה שנוצרת בשטח, ושהיא לא צריכה חוק, אלא להפך, חוק יפריע לה. לכן מי שמדבר על הגנה על חייהם של שובתי הרעב, אסור לו לשתף פעולה עם העברת החוק הזה, כי החוק הזה הוא לא רק חוק של עינויים של אסירים, אלא בסופו של דבר, עם כל הצער והכאב, זה חוק שיוביל,

למותם של אסירים שובתי רעב. תודה רבה. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה. גברתי היושבת-ראש,

חברי חברי הכנסת, אדוני השר לביטחון פנים, הממשלה הזאת מבקשת להעביר הצעת חוק שעשויה לזעזע את המערכת הפוליטית במדינת ישראל. הצעת חוק הזנה בכפייה, שהיא ברובה הצעה פוליטית לחלוטין, מבקשת למנוע את שביתות הרעב של עצירים ולהזין אותם בכפייה על-ידי צוות רפואי. הלחץ הזה של שביתות הרעב מוביל את הממשלה ליצור חוק, שאני חייבת להודות על האמת, אדוני השר גלעד ארדן, אני לא מבינה את התועלת בו. אני במיוחד לא מבינה את התועלת שבו בנקודת הזמן הזו. כשההצעה הזו עלתה בקדנציה הקודמת, היה איזה משהו על הפרק. עכשיו אין שום דבר על הפרק. זה דבר שרק יוביל אותנו לפגיעה חמורה יותר במדינת ישראל, ואני מבקשת להסביר. ברור לכולם שמי ששובת רעב לא עושה את זה כי הוא מבקש את נפשו למות, הוא עושה את זה כי הוא רוצה שתהיה לו איזו אמירה פוליטית, כי זו הזכות שלו להפגין, להביע את דעתו, הגם, אדוני השר, שהיא לא מקובלת עלינו. אני לא אומרת שכל מה שעושים האסירים הביטחוניים זה דבר שמקובל עלי. ההפך הגמור הוא הנכון. יחד עם זאת,

וכתרופה לאותה מכה לומר: הזנה בכפייה, אני בכלל לא בטוחה שזה משרת את האינטרס שאתה ודאי רוצה לקדם. חוק זכויות החולה מסביר מפורשות שלא יינתן טיפול רפואי ללא הסכמה מדעת של המטופל, גם אם מדובר במצב חירום. עכשיו תראו את הסיטואציה: יכול אותו אסיר ביטחוני להגיד: אני שובת רעב, ובמידה שהוא באמת ישבות רעב, ובאמת חושיו יתערפלו, הרי גם לפי חוק זכויות החולה יכול הרופא לתת לו הזנה, גם בלי שהוא הסכים. ואמרו את זה כל הרופאים בדיונים שנערכו בכנסת. באה הממשלה ורוצה להפוך את הקערה על פיה, ולאפשר הזנה בכפייה גם ללא הסכמתו של העצור.

באמת אני שואלת, מה יצא לנו מזה? רק נזק. הלוא כל המחקרים מראים שאם מזינים בכפייה, הנזק שיכול להיגרם לבריאותו, ואף פגיעה בחייו של האסיר, יהיה הרבה יותר גרוע מההזנה עצמה, לא משביתת הרעב. שביתת הרעב לא תעשה לו שום דבר. אנחנו מדברים על ימים שבהם יש ה-BDS, והתדמית הבין-לאומית של מדינת ישראל, איך נגיד את זה במילים עדינות, לא בשיאה. מה אנחנו צריכים את זה בשלב הזה של קיומנו? מה קריטי כל כך בנקודה הזאת? אני חייבת לומר שההצעה הזאת בעיני היא לא הצעה של ימין ושמאל. אין פה עניין של שמאל או ימין, יש פה עניין של, א. מה התועלת?

מה הנזקים שעשויים להיגרם? אם עשויים להיגרם לנו נזקים הרבה יותר כבדים מהכאילו-מניעה, מה אנחנו צריכים את זה עלינו עכשיו? אנחנו בסוף רק ניתפס כמדינה שרוצה להזיק, ואני בטוחה, אני יודעת, אני מכירה את השר ואת דרך עבודתו, ואני יודעת שהוא מאוד ענייני. לכן אני שואלת, אדוני השר, למה אתה צריך את זה עכשיו? תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת קארין אלהרר. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה. גברתי היושבת-ראש, מכובדי השר, חברים,

הצעת החוק מבקשת? היא רוצה שקט תעשייתי למדינת ישראל על בסיס עינויים. בואו נקנה את השקט התעשייתי הזה. זה בדיוק מה שהצעת החוק מבקשת. אני שואל אתכם ושואל אותך, אדוני השר: מישהו מכם חושב שהפלסטינים יוותרו על מאבקם משום שמזינים אסירים בכפייה? יפסיקו ויוותרו על מאבקם הפלסטיני? זה כן קשור.

אני מאוד מתפלא עליך, אדוני השר, שאתה מביא הצעת חוק, ואתה אומר שזה מתאים וזה צריך לעבור, אני שמעתי כמה דברים, הרי לא כל מה שהממשלה הקודמת עשתה אתה חייב לקבל. הרי הדבר הכי פשוט,

עשינו עבודה כבירה בחוק רשות השידור, חוק שצריך לבצע אותו. אתה רואה איך הם עושים לנו את משחקי הילדים. ואתה בא כאן, עומד על הרגליים האחוריות להעביר חוק שספק רב אם אתה משוכנע בו. אז אני שואל אתכם, אני רוצה לדבר על זה לא מהפן הפיזי והעינוי, כי אני משוכנע שזה לא מוסרי, זה לא יעיל, זה לא דמוקרטי, זה לא חוקתי על-פי הדין הבין-לאומי. אין סיבה שזה חוקי. אבל כשאני נזכר במילה "דמוקרטיה", אני שואל את עצמי כמה שאלות: מה קורה? כל הזמן אתם מביאים חוקים, כל הזמן סתימת פיות, כל הזמן עינויים, בכל מיני, לאן אתם רוצים להגיע? אתם רוצים להרוס את הדמוקרטיה. פשוט, היא לא מתאימה לכם. היא לא מתאימה לכם. אני רוצה להסביר. אתם חושבים, פלסטינים, נכניס אותם לכלא על-פי צו מינהלי, מה זה, מופע סטנד-אפ היום?

ישבתו רעב, נאכיל אותם בכוח, נפטם אותם. זאת הדמוקרטיה. ונביא להם חוק, בשם הדמוקרטיה החדשה, שאנחנו מייצרים. חברת "אלבר" לא תשכיר לערבים, זה מתאים לנו לדמוקרטיה.

זה כן קשור.

כל המשחק הדמוקרטי הזה שאתם מנסים לצייר הוא בולשיט אחד גדול. דמוקרטיה, ואללה, נדבר, כל מיני, דמוקרטיה שיורים והורגים נער פלסטיני, יאללה, דמוקרטיה.

זה מחבל.

דמוקרטיה. אבל נגיד, לחרדים שחסים עליהם, ובצדק, מותר. זורק אבן, מותר. מתחילים דמוקרטיה, לפטם ערבים, קדימה. היה חוק, שמעתם עליו, פיטום אווזים, שהפסיקו לפטם את האווזים היום. אתה מכיר את זה, זוהיר, לא? היום לא מפטמים. אבל האווזים אינם. צריך חוק חדש. צריך גורם לפטם אותו, לתת לו פיטום. אומנם יש לנו נקודת אור, בהסתדרות הרופאים. וכאן אני רוצה להגיד שנקודת האור הזאת, בהסתדרות הרופאים, שהורתה לחבריה לא לציית לחוק הזה. הפתעת אותי, אדוני השר, כשאמרת, שילכו לעסוק בארגון עובדים בלבד, ולא לעסוק באתיקה רפואית. כשקראתי את זה אני התפלאתי. אתה אומר להסתדרות הרופאים, שקמה זעקתה, ובשם המוסריות, בשם האתיקה הרפואית, הורתה לחבריה לא לעשות את זה, אתה אמרת להם: תתעסקו בעובדים, ארגון עובדים, את המוסר ואת האנושיות שלכם תשימו בצד.

אני קראתי את זה. על איזו אתיקה אתה מדבר, אדוני השר? אני קראתי את זה. איך אנחנו מעזים לפנות לגוף הומני, שסוף-סוף יצא ממנו משהו,

בא להציל אותנו מהבושה, מהחרפה הזאת, אנחנו אומרים לו: תתעסק באתיקה שלך? ונכנס חבר הכנסת ליברמן, שבא, נתן נימוק, נא לסיים, תם הזמן. אני, רק את המשפט האחרון.

חבר הכנסת ליברמן אמר: המולדת של הדמוקרטיה הרעיבה אנשים, ואנחנו לומדים ממנה. אז, אדוני, חברי חבר הכנסת ליברמן, אלה ששבתו רעב ולא מתו, מי הם? הם האנשים שהאנגלים סגרו אתם את ההסכם. כשאתה אומר משפט, תלמד אותו עד הסוף, חבר הכנסת ליברמן.

חברים, אנחנו הולכים בדרך שתביא אותנו להרס טוטלי של שארית הדמוקרטיה שאתם מתהדרים בה.

תודה רבה, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת זוהיר בהלול, המחנה הציוני, בבקשה. כן, אתה אחריו. אני כבר סגרתי את הרשימה, ואחרון הדוברים הוא שרון גל. גברתי היושבת-ראש, חברי וחברותי, לפתע פתאום נכמרים רחמיה של ממשלת ישראל על אסיריה, לפתע פתאום מתגלה הפן האנושי במלוא עוזו ובמלוא תעצומות הנפש שלו. פתאום ממשלות ישראל לדורותיהן, ובעיקר הממשלה הנוכחית, שכבר שורדת לא מעט שנים, פתאום מגלה חמלה כלפי אותם אסירים, שלא תמיד, ואני משתמש בלשון סובלימטיבית, נאסרים בצדק. לפתע פתאום הממשלה בעצם מתניידת ומשייטת לה, כדרכה בארץ ציון, בארץ הקודש, מקיצוניות לקיצוניות. הסקאלה שלה יודעת רק אפס או עשר, אין בה מידתיות ואין בה מתינות. שובת הרעב, פתאום היא חרדה לשלומו, ממשלת ישראל, והיא רוצה, דרך של עינוי, שעל-פי כל הפרמטרים של ההסתדרות הרפואית ושל שבועת הרופא, והאתיקה הרפואית, פסולה מיסודה. הזונדה, חברות וחברים, הפכה להיות חביבתה של ממשלת ישראל, כדי להאכיל את האסירים, שמא, רחמנא ליצלן, ימותו מרעב. והרי אם החמלה הייתה צידתה של ממשלת ישראל, היא הייתה צריכה להבין מצוקתו של זה שנמצא מאחורי סורג ובריח, לשבות רעב. מדוע הוא שובת רעב אם לא כדי למחות על מצבו העגום של הפלסטיני המצוי בבתי-הכלא בישראל? דיברתי על קיצוניות, אפס לעומת עשר, היעלמות המתינות והמידתיות, אז פתאום מדינת ישראל מתייפייפת בכך שהיא בעצם מחקה את מה שקורה בגואנטנמו.

רחמנא ליצלן, מדינת ישראל רוצה לחקות מודלים נתעבים ומתועבים בגואנטנמו, או באבו-גרייב. האם זה מה שמדינת ישראל רוצה? האם זה הפן הנשגב והנאור של מדינת ישראל בקהילה הבין-לאומית? הרי לכם כמה ציטטות של אנשים שמבינים ברפואה יותר מכל אחד ואחת מיושבי הבניין החשוב הזה; אני מצטט: "זה מקרה שבו האתיקה הרפואית גוברת על החוק באופן חד-משמעי, והמסר שאנחנו מעבירים לרופאים הוא שהזנה בכפייה, משמעותה עינויים". אז מי אתם, מי שׂמכם, מי נתן לכם את המנדט המוסרי לדבר במקומם של רופאים שנשבעים בשבועת הרופא לפני שהם מתחילים לכהן כרופאים? הם מבינים יותר מאתנו את העניין הזה. עוד ציטטה, ציטוט מאוד חשוב, תחילת הציטוט: "מדובר בעינויים, ולרופא אסור בתכלית האיסור להשתתף בעינויים".

תייבאו רופאים, כדי שיענו את האסיר שובת הרעב, מתאילנד? ממנילה שבפיליפינים? ממקומות חשוכי אל ושכוחי אל, תייבאו משם רופאים כדי לעשות את מה שאסור בתכלית האיסור עליהם, על-פי האתיקה הרפואית, לעשות זאת? אז בעצם אנחנו כופרים בייעודנו כאן, בבניין הזה, כאשר אנחנו מייצרים כפייה, מייצרים עינויים ומייצרים ארץ-ישראל של העולם השלישי, שבה אנחנו זונחים לרגע קט את כמיהתו של העם הזה בישראל להיות עם נאור, שייך לעולם ההיי-טק, שייך לעולם המדע והטכנולוגיה, כובש את אדני נובל לפרסים בכימיה, בפיזיקה. ואנחנו בעצם מנסים להיות עולם חשוך. אנא, הסירו את העניין הזה מסדר-היום. תודה. חבר הכנסת שרון גל, ואחריו, השר גלעד ארדן, השר לביטחון פנים. גברתי היושבת-ראש, תודה על זכות הדיבור, חברי חברי הכנסת, אתם יודעים, אני יושב כאן ושומע את הדיון, ואני אומר לעצמי: כמה תעמולה, כמה שקרים, כמה ראייה מעוותת של המציאות, כמה מניפולציות אתם יודעים לעשות. על מי אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על חבורת רוצחים שפלים, חבורת רוצחים שפלים שיושבת בבית-הסוהר בתנאים של קייטנה, תואר ראשון, תואר שני, ביקורים כמה שהם רוצים. כבוד גדול. כן, עיסאווי פריג'.

ואותם אנשים, אתם עומדים כאן על הדוכן בכנסת ישראל ואתם באים להטיף לנו לדמוקרטיה. חובתנו לטפל בנושא הזה, ואני מודיע לך, אני מטפל בו עכשיו.

אני אסביר לך מה זה לטפל. מינימום של תנאים לרוצחים האלה. לא לימודים, לא תואר ראשון, לא תואר שני, לא הטבות, לא צ'ופרים על שום דבר. אלה רוצחי ישראלים, הם צריכים לשבת בבית-סוהר ולהינמק שם בתנאים קשים. זוהיר בהלול, אני מתפלא עליך שאתה עומד כאן ואומר

מה, אתם איבדתם את הראש? לא רואים את המציאות? אדוני השר, אנחנו בישראל ביתנו נתנגד, אבל מסיבה אחרת. אני רוצה לצטט לך את מרגרט תאצ'ר, שאמרה אחרי אותה שביתה ב-1981, שהזכירו אותה כאן, דברים מאוד ברורים ונחרצים,

אתה יודע, כדאי ללמוד ממנה משהו. היא אמרה: איננו מוכנים להעניק מעמד מיוחד לקבוצות מסוימות המרצות עונש על פשע. פשע הוא פשע, זה לא מעשה פוליטי. והיא דיברה על אותו עבריין מורשע שמת כתוצאה מכך שהוא החליט שהוא מתאבד שם. היא אמרה: מר סנדס,

היה עבריין מורשע, הוא בחר לקחת את חייו שלו. זוהי בחירה שהארגון שלו לא נתן לרבים מקורבנותיו. הוא התאבד בהוראת אלו שחשבו שזה לא יועיל למטרתם שהוא ימות. והיא בהחלט עמדה נחושה ואמרה: הם רוצים למות? אנחנו לא נעזור להם לעשות אחרת. באיוולתנו אנחנו כאן עומדים ונדרכים מול איומים של אנשים שיש להם רק מטרות פוליטיות. המנוף הזה, ללחוץ על ממשלת ישראל ומדינת ישראל, של חבורה של רוצחים שפלים שאתם כאן בשמאל עומדים ומגינים עליהם בחירוף נפש, כאילו מדובר באיזה צדיקים גמורים שצריכים עוד ועוד זכויות בתוך הכלא הישראלי, שממילא אנחנו מתנהגים, הזמן תם.

אנחנו מתנהגים בצורה לא חכמה. אנחנו צריכים לעשות שני דברים: דבר ראשון, אנחנו צריכים ללמוד מהאופן שבו מרגרט תאצ'ר דיברה ועסקה בנושא הזה. גורלם בידם. מדובר בחבורה של רוצחים שפלים, רוצחי חיילים, רוצחי ילדים, רוצחי אזרחים, בסכינים, בפיגועי דריסה, בפיגועי אבנים. אגב, אני רוצה לספר לכם משהו, חבר הכנסת גל. אני מסיים, אני רק רוצה לספר משהו לחבר הכנסת פריג'. הוא מתבלבל. הזמן תם.

על איזה מרגרט תאצ'ר אתה מדבר? היא ישבה אתם אחרי זה. אחרי זה היא ישבה אתם.

ככה צריכים לפעול כל קציני צה"ל. אנחנו צריכים לעשות גם כאן הכול, אנחנו כאן השפויים, תודה רבה,

כדי שהאנשים האלה תהיה להם לגיטימציה לשמור על חייהם. ובאשר לעניין האסירים הביטחוניים,

הזמן תם. נתנו לך לדבר.

במשפט לשר.

אולי תעשו שיקול מחדש ותלכו בדרך שהלכו בה כאלה שידעו מה הם עושים.

תודה רבה. תאצ'ר דיברה אתם אחרי זה. ממש לא. תלמד את ההיסטוריה. וחתמה הסכם אתם אחרי זה. תלמד את ההיסטוריה. תלמד. תלמד את ההיסטוריה. וכולם היו חברי פרלמנט אירים, כולם, מי ששרד את, תלמד את ההיסטוריה.

יש לכם את אותה עמדה על החוק הזה, אז אתם יכולים להיפגש וללבן את הנימוקים להתנגדות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, איך אומר שר אחר? בואו לא נתבלבל. שביתת רעב עד מוות היא סוג של פיגוע התאבדות. זאת המטרה של מי שמנסה לבצע שביתת רעב עד מוות. ובהקשר אחד אני מסכים עם מה שאמר כאן חבר הכנסת גל אני באמת לא מבין את חברי חברי הכנסת, גם לא מהסיעות הערביות וגם לא מהשמאל. אנחנו במדינת ישראל מתגאים תמיד שאנחנו מקדשים את ערך החיים ולכן לא נאפשר לפיגוע התאבדות כזה להתרחש, בין שקוראים לו התאבדות בצורה של תלייה, בצורה של חגורת נפץ, וגם לא בצורה של שביתת רעב. אבל מאיפה אתם הגעתם לעמדה הזאת, אולי תסבירו? חוץ מאשר להתנגד לעמדה של הממשלה ולהצעת החוק, מה בעצם ההצעה החלופית שלכם? אתם בעצם מציעים לאפשר לאנשים האלה לרעוב עד מוות. שיהיה ברור. אף אחד

או שתגידו את האמת, אתם מציעים אולי לשחרר אותם. לא. חברת הכנסת אלהרר, גם אני מאוד מעריך ומכבד אותך, אבל לך אין מודיעין. אני לא מבין את השאלה שלך שאומרת לי: למה דווקא עכשיו? למה בישראל? למה בעונת הקיץ ולמה בעיתוי הנוכחי?

בישראל אין שום דבר שבעיתוי הנוכחי טוב לעשות. שום דבר. בכל נושא, יגידו לך פה החברים, זה לא העיתוי. אבל, אדוני השר, שביתת רעב לא נועדה למוות. שמעת על זכויות אדם, כבוד השר? אני לא אפרט כאן את כל המקרים והדילמות שהתגלגלו לפתחי וגם אל שרים שהיו לפני, ואני לא אפרוס כאן את כל המודיעין שקיים אצלנו. אבל מה בעצם את מציעה? שכאשר בפעם הבאה תהיה שביתה של אסירים ביטחוניים, שרוצה להפעיל לחץ על ממשלת ישראל ולשלול ממנה אמצעים ביטחוניים חוקיים באמצעות הלחץ הזה, אז נרוץ לכאן, לכנסת, ונתחנן אליכם,

שתואילו מהר מהר להביא חקיקה חפוזה? זאת ההצעה שלך?

אתה יודע טוב מאוד שעל-פי החוק היום, אתה לא נותן להם לחיות,

אני מנסה לשמוע אותה, חברת הכנסת גלאון. אדוני השר יודע שעל-פי חוק זכויות החולה היום, רופא יכול להתערב כשההכרה של בן-אדם מתערפלת.

ואם הבן-אדם יצליח להחזיק את עצמו בהכרה עד שהוא יגיע לנזק פיזי בלתי הפיך, אז גברתי תלך להסביר את זה למפגינים ולמהומות שיפרצו בעקבות כך בבתי-הכלא וגם מחוץ לבתי-הכלא? לא צריך להיות גדול באנטומיה. ממה את כל כך מודאגת? לא צריך להיות גדול באנטומיה להבין שבן-אדם שובת רעב לא יכול,

התוצאה הייתה? בוודאי. בדיוק את זה אנחנו רוצים למנוע. ותתחילו אתם לדאוג לחברים שלכם, אלו שבחרו בכם, בטייבה, בג'לג'וליה. במקומות האלו. תדאגו להם, לא למי שרוצה לרעוב עד מוות כדי לעשות פיגועים ובעיות ביטחוניות למדינת ישראל. אל תעזרו להם כל כך. לכו תעזרו שיהיה יותר שיטור, שיהיו תשתיות, שיהיה חינוך ביישובים שבחרו בכם. בסדר, זאת תשובה. עוד מעט תגיד להם ללכת לסוריה, אדוני השר.

אני לא אומר להם לכו לסוריה. כנראה גם אתה רוצה לסלף את מה שאני אומר. אמרתי דבר מאוד ברור. יש טענה על זכויות אדם, מותר להם להעלות את זה. אדוני השר, תראה מה אתה עושה. אתה גם לא מוכן לתת להם לחיות ואתה גם לא מוכן לתת להם למות. למה אני לא מוכן לתת להם לחיות? כי אתה מכניס אותם למעצר מינהלי. יגיד לך חבר הכנסת גל שהתנאים בבתי-הכלא הביטחוניים בישראל לא נופלים ברמתם מהרבה מקומות אחרים בעולם. הוציאו תואר ראשון ושני שם, הם רוצים שניכנע לטרור ואנחנו, גם ההצעה שלך וגם ההצעה שלהם תגרום נזק למדינת ישראל, ואני לא רוצה לגרום את הנזק הזה לא בדרך שלך ולא בדרך שלהם. מטרת הצעת החוק, כפי שאמרתי, היא ליצור איזון ראוי בין הצורך של מדינת ישראל להגן על עצמה מפני תופעה הולכת וגוברת של אסירים שובתי רעב, ולהגן גם על החיים שלהם, לבין חובתה לנהוג באופן הומני כלפי כל מי שנמצא תחת חסותה, ולהגן על זכויות אדם. אדם המוחזק במשמורת חוקית נמצא באחריות המדינה, באמצעות שירות בתי-הסוהר, שנושא באחריות ישירה לשמירה על חייו, בריאותו, שלומו ורווחתו של האסיר. הצעת החוק שלפניכם, ואני אענה עוד מעט גם לחבר הכנסת דב חנין, שתיאר את הסיטואציה הפוליטית, וגם אני מכבד אותך, אבל כנראה שכחת מה היה כאן בקדנציה הקודמת, הצעת החוק גובשה על רקע שביתות רעב ממושכות בקרב אסירים ועצורים ביטחוניים בשנת 2012, אשר היו כרוכות בהתמודדויות מורכבות הן בהיבט הרפואי והן בהיבט הביטחוני. שביתות הרעב האלה התאפיינו בכך שחלקן נמשכו פרק זמן ממושך ואף הגיעו למצב של סיכון חייהם של האסירים. בעקבות האירועים הללו הוקם צוות בין-משרדי בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ובהשתתפות נציגים של משרד המשפטים, הפרקליטות, המשרד לביטחון הפנים, משרד הבריאות, שירות בתי-הסוהר וגורמים נוספים הנוגעים בעניין, לצורך גיבוש מתווה הולם להתמודדות עם שובתי הרעב במצבים שבהם שביתת הרעב נמשכת עד כדי מצב של גרימת סכנה ממשית לחייהם או לבריאותם של האסירים. ופה אני רוצה לחדד משהו, כי אתם לקחתם כמובן את הדוגמה שהציבור מכיר, ואולי נשמעת פחות טוב, גואנטנמו. הבחינה שמשרד המשפטים והמשרד לביטחון הפנים עשו לא נעשתה רק בארצות-הברית. היא נעשתה בהרבה מאוד מדינות מערביות, שנבחנו בהן גם ההסדרים החוקיים, גם האתגרים המיוחדים שם, וכמובן אל מול ההתמודדות עם הנושא הזה בבתי-סוהר בישראל, ואני יכול לומר לכם שיש מספר לא מבוטל של מדינות מערביות, שלא מתמודדות,

עם האתגרים הביטחוניים שמדינת ישראל מתמודדת אתם, שהסדרים כאלה, של מניעת נזקי שביתת רעב על-ידי הזנה של אסירים, קיימים בהן, בצורות כאלה, לפעמים בצורות יותר אגרסיביות. לאחר שנעשה כל המחקר הזה, של אותו צוות בין-משרדי, וגובשה טיוטה, הטיוטה הזאת הובאה בפני היועץ המשפטי לממשלה, הוא עוד קיים אחר כך דיון עם כל הגורמים, בחנו חלופות, ואז גיבשו נוסח שהיה מרוכך יותר מהנוסח הראשוני. למעשה, מה ההיגיון שעומד בבסיס ההצעה? בבסיס ההצעה עומד הצורך להבחין בין שובת רעב לבין כל מטופל אחר שמסרב לקבל טיפול רפואי. פה זה שונה, גם בענייני האתיקה, שאתם הזכרתם, ולכן אנחנו לא מקבלים, לא מסכימים עם העמדה של ההסתדרות הרפואית. הצורך הזה, המקור שלו הוא בכך ששובת רעב בעצם לא מבקש למות, וזו לא המטרה של השביתה שלו, מבחינתו. הוא שואף לקדם את הנושא שלו, להעלות אותו לסדר-היום, אולי אפילו להביא לשחרורו, ולמנוע מהמדינה לממש את חובתה להגן על אזרחיה.

מלכתחילה הוא לא נמצא במצב של סכנת חיים, לפני השביתה, הוא גם לא רואה במוות תוצאה רצויה של המאבק שלו, אולי לכל היותר זה מחיר שהוא מוכן לשלם במסגרת המאבק הפוליטי שלו, כדי,

להשפיע ולהעצים את התהודה של המאבק הזה, אבל גם מהסיבה הזאת השיקול שעומד בבסיס הצעת החוק, שתומך בהצלת החיים שלו, כי הוא לא חפץ למות במקור, זה השיקול שצריך לגבור. בהתאם למה שהסברתי על ההשוואה שנעשתה בעוד מדינות, ההסדר בהצעת החוק הוא מידתי וסביר, ונקבע בו מתווה הולם.

אני קורא לו הולם, כי מי שמחליט על אותה הזנה בכפייה זה לא אני ולא שום גורם פוליטי או גורם מינהלי, אלא בית-המשפט עצמו הוא זה שיצטרך לקבל את ההחלטה, ולהורות, בעצם, שיתקיימו התנאים שבחוק הזה שמאפשרים להזין את אותו אסיר כדי למנוע את מותו, למשל מיצוי מאמצי ההידברות וניסיונות השכנוע של האסיר, חובת מינוי סנגור, שהוסבר לאסיר מה מצבו הרפואי והשלכות המשך שביתת הרעב, ודבר לא פחות חשוב,

כתשובה על האמירות המאוד-תמוהות של ההסתדרות הרפואית, החוק לא מחייב שום רופא לטפל באסיר, אלא מורה שאפשר, שזה אפשרי וזה חוקי לתת טיפול לאסיר ולהציל את חייו, גם בניגוד לרצונו. גם בניגוד לרצונו.

אתה מכיר רופא שב"ס אחד שיעמוד בלחץ הזה כשיגידו לו המפקדים שלו ללכת להאכיל אותם והוא לא יעשה את זה? אני מעריך בזהירות, חברת הכנסת גלאון, שיימצאו הרופאים שהאתיקה הרפואית שלהם, של הצלת חיי אדם, תגבר על עמדות שלדעתי באות על רקע פוליטי כזה או אחר,

והרקע הזה כנראה לא מפריע לאותם אנשים שאומרים זאת במדינות אחרות. מה שאתם עשיתם, נגד הרופאים. נושא שביתות רעב בכלל ושביתות רעב של אסירים בפרט העסיק במשך השנים מדינות רבות שהתמודדו עם הנושא, כל אחת בהקשרים הנוגעים לה, והובא גם לפתחם של טריבונלים משפטיים מדינתיים וגם בין-לאומיים, אתם הרי אוהבים את הטריבונלים הבין-לאומיים, לצורך הכרעה בסוגיה.

למשל, קבע בית-הדין האירופי, ומי לנו,

אני אומר את זה בציניות,

מי לנו יותר מבית-הדין האירופי לזכויות אדם כדי לקבוע בנושאים הללו? נכון, חברי? מי יודע יותר טוב מהם, על בסיס ההיסטוריה המפוארת. ואפילו הוא, שאתם הרי נושאים את עיניכם אל המקומות הללו בהערצה רבה, קבע שהפעלת אמצעי כגון האכלה בכפייה, כאשר זו נדרשת רפואית לצורך הצלת חיים, אינה יכולה להיחשב בלתי אנושית. בדיקת ההסדרים המשפטיים בנושא זה במדינות שונות העלתה כי במישור המשפטי אין תמימות דעים אשר לדרך הנכונה להתמודדות עם שובתי רעב המגיעים למצב של סכנה חמורה. מדינות שונות קבעו איזונים שונים בנושא זה. בארצות-הברית, הן בכללים הפדרליים והן ברבות מהמדינות, אפשר להזין אסיר גם בניגוד לרצונו, לא רק בדוגמה שאתם אוהבים להשתמש בה, כפוף לתנאים שנקבעו לכך. נוסף על כך, באוסטרליה, אוסטריה, בחלק מהאזורים בשווייץ ועוד, אפשר לטפל בכפייה אפילו בסמכות מינהלית, ללא התערבות של בית-משפט. הנושא מוסדר גם בדין הבלגי, ההולנדי, הצרפתי והגרמני בתנאים מסוימים. בקיצור, לפי כל ההשוואות הבין-לאומיות ושוב אני מדגיש, במדינות שלא מתמודדות עם עשירית מהאתגרים הביטחוניים שמדינת ישראל מתמודדת אתם הצעת החוק שלפניכם מחמירה הרבה יותר מהמדינות האלה, ולו בגלל, קודם כול בכך שהיא דורשת שבית-המשפט יכריע בסוגיה, ולא גורם מינהלי. לסיום אומר שגם לפי עקרונות המשפט העברי, אגב, חבר הכנסת שרון גל וסיעת ישראל ביתנו, גם לפי עקרונות המשפט העברי, על המדינה מוטלת אחריות להציל את חייו של שובת רעב, גם אם זה נעשה בניגוד לרצונו, בשל האיסור על אדם לחבול בעצמו. גם אם זה נשמע יותר פופוליסטי, האמירות שאמרתם כאן, יש לנו חובה להושיט לאותו אסיר עזרה ולהציל את חייו גם בניגוד לרצונו, בדיוק כפי שהיינו עושים אם אותו אסיר היה מנסה להתאבד בתאו. לא פחות חשוב מזה, יש לנו גם חובה לשמור על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, ככל שעלולה להישקף להם סכנה עקיפה כתוצאה ממותו של אסיר ששבת רעב. וכמובן, מה שעלול להתפתח ביטחונית לאחר מותו של אסיר כזה, הפרות סדר, אם בתוך בתי-הכלא או ביהודה ושומרון או בכלל ברחבי מדינת ישראל. כפי שאמרתי בהתחלה, שלא נתבלבל, האסירים הביטחוניים שובתי הרעב מעוניינים להפוך את שביתת הרעב לכלי שבאמצעותו הם מאיימים על המדינה. ואני אומר בצורה הכי ברורה: זה לא יקרה, אנחנו לא נאפשר זאת, והחוק הזה יקודם, ויקודם במהירות האפשרית. הצעת החוק, לטובת חבר הכנסת חנין, אושרה כבר בכנסת הקודמת בקריאה ראשונה. נכון שהיו אז קשיים, עם סיעת יש עתיד דומני. ועדת הפנים קיימה כמה דיונים לגביה והביאה למליאה בסופו של דבר את הצעת החוק, בשינויים כאלה ואחרים, לקריאה שנייה ושלישית. החוק היה אמור לעלות להצבעה בקריאה השנייה והשלישית באותו הלילה שבו נמסרה ההודעה המצערת כל כך על מציאת גופות שלושת הנערים החטופים. בעקבות כך בוטלו כל ההצבעות והדיונים במליאה באותו יום ולא התאפשר להשלים את ההצבעות על הצעת החוק. כעת יש לנו אפשרות לעשות את הדבר הנכון, לא לעשות אותו תחת לחץ זמנים, ולהשלים את המלאכה החשובה של חקיקת החוק החשוב הזה, שיש לו השלכות ביטחוניות משמעותיות.

היא ליצור איזון ראוי בין הצורך של מדינת ישראל להגן על עצמה מפני תופעה הולכת וגוברת של אסירים שובתי רעב, ולהגן גם על החיים שלהם, לבין חובתה לנהוג באופן הומני כלפי כל מי שנמצא תחת

ממותו

כפי

עם

בעקבות

אני מבקש מכם להצביע בעד החלת דין רציפות ולהעביר את ההצעה להמשך הדיונים לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

שלישית.

ויציג את ההצעה יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני.

אני צידדתי בעניין הזה של לאשר תקציב ל-2015 בלי לגעת בשום דבר, ולאחר מכן להביא תקציב ל-2016 עם רפורמות וחוק ההסדרים, כל מה שנלווה לעניין הזה. שר האוצר לא רצה. שר האוצר אמר

לשנת 2015

באשר להארכת המועדים מ-100 ימים ל-175 ימים, מוסבר בדברי ההסבר להצעה שהדבר מוצע כדי לאפשר לממשלה ולכנסת לקיים הליך מקצועי לאישור תקציב

הצעת החוק לתקציב דו-שנתי. אני לא התעקשתי שיעשו את זה בחוק הזה. קשה להסתדר,

ראש ממשלה ישן, לא הסתדרתי. בסדר, אז מה

משק המדינה, המועד להנחת חוק התקציב על-ידי הממשלה הוא לא יאוחר מיום 8 ביולי 2015. על מנת שלא להגיע למועד האמור,

יש לאשר את הארכת המועדים בהקדם

או הממשלה ליתר דיוק, או הוועדה שהגישה לנו, לבין האינטרס הציבורי אין דבר וחצי דבר, והמטרה שלה היא רק אחת: בואו נעשה את זה מהר. קוראים לזה הישרדות פוליטית. ועם כל ההערכה לרפורמות ששר האוצר רוצה להביא,

בכלל כאיזה רע הכרחי לחוק קבוע בדלת האחורית וללא דיון ציבורי. אז מה אומר לנו חבר הכנסת גפני? הוא מסביר לנו על המועדים, כמה הכנסת, או ועדת

ואני אומרת שוב,

אנחנו חוזרים ואומרים את זה כל שנה: חוק ההסדרים הוא חוק רע, הוא חוק

שינוי סדר הדוברים לא היה בהסכמה? לא, אני אוותר על שתי דקות, או שלוש, או חמש. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, תכף נברר את זה. או, הנה, יש גם נציג של הממשלה.

אדוני, בבקשה. כשאני ראיתי 2009 2014,

התשתית היא אותה תשתית קבועה: מעטים מקבלים הרבה, אדוני, ורבים מקבלים מעט. אלה הם יסודות התקציב גם לשנים הבאות ולשנה הבאה. ובקליפת אגוז, אדוני, מתווה הגז

שלא מסוגלת אלא לשלוט על דברים שלא שייכים לה, ומנגד לא מסוגלת לשלוט ולהחזיק בדברים ששייכים לה כחוק. להיות פטריוט במדינת

זה אומר לשלוט באוצרות הטבע שקיימים

אדוני, ובהתאם ליכולת של אותה מדינה ובהתאם לתוצר הגולמי הלאומי שלה, אנחנו רוצים לתת את הכיסוי הזה לאזרחים. אבל הדברים האלה לא

ולכן אני אומר לך: א. אם אתם רוצים להיות קפיטליסטים, לכו עד הסוף ותוותרו על כל מה שמיותר,

אם אתם רוצים לעשות רפורמות, כפי שעשיתם ברשות השידור אגב, שמציתי האסם ברחו והשאירו את הדברים לקרוס

הכנסת זהבה גלאון, בבקשה. חברת הכנסת, אני

רוצה להוציא אותך מהדיון, בבקשה לתת למיכל רוזין לדבר. חברת הכנסת זהבה גלאון, בבקשה. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה.

במדדים הם כל כך בלתי מספיקים בעליל למדינה שבהחלט יש לה יכולות, גם בהון אנושי, גם בפיתוח, כמו שכל הזמן אומרים לנו: היי-טק וסטרט-אפ ומדינת הסטרט-אפ, ויוקר המחיה רק מאמיר ומכביד על תושבי ישראל, בייחוד העשירונים

ההוצאה הפרטית על הבריאות גדלה כמעט ב-70% מ-1995 ועד 2011, בעוד ההוצאה הציבורית על הבריאות גדלה רק ב-21%. ההוצאות הפרטיות בישראל על בריאות הן גבוהות בהרבה מהממוצע במדינות המפותחות האחרות שבהן יש מערכת בריאות ציבורית.

ואז באים ואומרים לנו: תגידו תודה, אנחנו שומרים עליכם,

יכול היה להיות הרבה יותר גרוע,

גם ככה המשק הולך ומפריט את עצמו לדעת, במיוחד המעסיקה הגדולה ביותר,

ולצערי הרב, אנחנו מוצאים יותר ויותר אנשים במדינת ישראל גם עם שכר לא מספיק, אבל יותר מכך, עם חוסר ביטחון תעסוקתי וחוסר ביטחון

וחברי הכנסת של ועדת הכספים,

בשעה 21:00 בערך,

משהו כזה, והיום דווח לכל חברות וחברי הכנסת שהיום יאושר, או היום יעלה לדיון,

בקואליציה הזאת אי-אפשר לדעת מה יקרה,

ואת יושב-ראש הוועדה איתן כבל על זה שלקח על עצמו לערוך את אותו שימוע ציבורי

שאמור לשרת אותנו, אזרחיות ואזרחי ישראל.

כי אנחנו כבר התרגלנו שככל הנראה מי שמקדם את מתווה הגז הזה צעד בצעד,

הרבה הרבה יותר הדוק ממה שהיינו רוצים לראות כאזרחיות וכאזרחים, זה

הדבר הזה. עמדתו לא נשמעה ולא הובאה בחשבון בגיבוש המתווה. עוד דבר,

שמשרד הגנת הסביבה מתריע עליו, וגם על זה אנחנו מתריעים בימים

בהצעה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא הסכנה המוחשית והמיידית לדמוקרטיה שבהפקדת כוח כלכלי כל כך עצום ורב בידי מונופול פרטי.

זועק. עיקר הביקורת פה עד עכשיו הייתה על תקציב דו-שנתי או לא תקציב דו-שנתי.

הנושא של תקציב דו-שנתי הוא הנושא

של חברות טכנולוגיה שנמצאות בחממות על-פני כל מדינת ישראל ומחכות שהמדען הראשי ייתן להן הפעם על-פי התקנות שאושרו באותה שנה, כמו תלמידים בבתי-ספר שמקבלים

את זה חברי חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, אמרו את זה חברים אחרים וחברות אחרות, מדינת ישראל בשנים האחרונות מתנהלת דה-פקטו בגלל הנושא של תקציב דו-שנתי שהיה פעם

המשק הישראלי בהובלה שלכם נמצא דה-פקטו במיתון,

שזה קצב צמיחת האוכלוסייה.

לבד לא יכול לממן את כל הדבר הזה בעצמו. הם צריכים סדר עדיפויות, שבו אנחנו אומרים שצעירים ערבים רוצים ויכולים להיכנס לשוק העבודה. מה המדינה עושה? ב-1 חלקי 12 היא בעצם לוקחת את התוכנית של

מהמחירים באירופה ובארצות-הברית, המדינות שאליהן אנחנו מייצאים. רבותי, ממשלה שלא מסוגלת להתמודד עם מונופולים של

אותנו להעביר מדי שנה תקציב, אז, חלילה, הגורל שלנו עלול להיות כגורלה של יוון. באים וטוענים שהתקציב הדו-שנתי הפעם זה אילוץ,

זאת שרוצה לבדל את עצמה מיוון. אבל הפעם אנחנו

הנהגתי תוכנית רב-שנתית,

ופועלת נכון. מה זה שייך לתקציב דו-שנתי או

לעשות,

הכוח הדורסני של הקואליציה, שהכריח גם אותו להצביע בעד המתווה הזה. אני רוצה לבקש מהשרים: רבותי, אל תיתנו יד להחלטת

כן, אתם רוצים להתחרט?

אתה רוצה להקשיב עד הסוף?

כל מילה.

ובכן, אנחנו לכאורה מדברים על עניין טכני. מה זה משנה, יהיה תקציב דו-שנתי, תקציב חד-שנתי, תקציב

באוצר רואים בו, אדוני, פגיעה חמורה במשילות. ועוד אמר נציג האוצר: הממשלה מצד עצמה לא יכולה לקבוע תוכניות וסדרי עדיפויות

ימות, את מי יתקצבו, את מי אולי לא, איזו עמותה תיסגר, איזה מפעל ימשיך, זאת המשמעות של 1 חלקי 12. במדינת ישראל בשנים האחרונות התקציבים

בשיקול הדעת שלנו, נחליט לתקצב משהו, וכשתבוא הממשלה היא תחליט שאין לזה מקום בתקציב.

או שאנחנו מלכדנו את הממשלה והיא חייבת לשלם את מה שאנחנו התחייבנו עליו, או שאין מקור תקציבי לשלם את זה, וזה מעבר על חוק יסודות התקציב. המשמעות

חוץ מבחריין שיש לה תקציב דו-שנתי. זאת המצאה ישראלית-בחריינית. אלא שבבחריין יש דיקטטורה, ובמדינת ישראל עדיין יש שאריות של דמוקרטיה, וזה נכון שהשאריות האלה הולכות ונמוגות מחיינו, והיום תשובה יותר חשוב מכנסת ישראל, ו"נובל אנרג'י" מנהלת את מדיניות החוץ של

הרי יהיו חברות שייתנו עכשיו את המאגרים הקטנים,

ואת "תנין".

אמרת לפני דקה שאף חברה אם נשנה את הרגולציה וניקח לתשובה או ל"נובל

אני אאפשר לך, חברת הכנסת זהבה גלאון, אני אאפשר לך, אבל אני מבקש, כל חברי הכנסת, תפסו את מקומותיהם. לפתוח את

נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשע"ה 2015, לוועדת הכספים נתקבלה. 93 בעד, אין

הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת החוקה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. רבותי, הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 48) (מניעת

חברי, יש יותר מדי אנשים, והרעש הוא לכל כיוון. רבותי חברי הכנסת, מי

אבל מאחר שאני הקיסר ואני הכול יכול, העדר ירוץ אחרי. מ-2009 עד היום התקציב הפך להיות

בשגרה הוא העילה של ראש הממשלה להביא מכל הבא ליד, לרמוס ולזרוק את כל החוקים וחוקי-היסוד במשטר שאמור להיות דמוקרטי, להשליך אותם בצורה שמבזה את הבית הזה. מ-2009, עם כל מבצעי המלחמה וכל העילות לתקציב דו-שנתי, אפילו אני מייצר אותן אם יש צורך, ואנחנו כחברי כנסת אמורים

אז, חברים, ההצבעה שלנו על התקציב הדו-שנתי המוצע היום, המתכון,

זה לא בריא וזה לא מכובד

טוב.

מה, מה לעשות. לא, באמת. אני מנסה לחשוב, יעני, עד לאן אפשר להמשיך. הביזיון, אין לו גבול בצל הממשלה

היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, בדרך כלל הייתה לנו ביקורת חריפה מאוד על התקציבים שהונחו כאן, במיוחד בעידן נתניהו. התנגדנו, הצבענו נגדם.

תקציב דו-שנתי הוא דבר לא נכון, דבר שעוזר אולי לממשלה לעשות מה שהיא רוצה,

בשפת הרחוב, דופק את האזרחים. ולממשלה לא אכפת. פשוט זה קל לה

שייגמר בקיץ, בתוך חודש. אפשר לעשות את זה גם היום, דרך

ותקציב 2016 יידון בזמנו.

אז למה הממשלה התעקשה לא לקבל את הדבר שעל-פניו הוא המובן

אבל להפוך את השנה שהיא תתחיל בנובמבר, שנת התקציב מתחילה בנובמבר, ומנובמבר אנחנו קובעים את התקציבים של החודשים שעברו, דבר כזה, רק הקוסם נתניהו וממשלת הבובות שלו הצליחו לעשות. מנהרת הזמן הזו, היא פוגעת, היא עוד מכשיר בידי נתניהו כדי לממש את מדיניותו, שהיא בעצם, תן לעשירים להתעשר, משהו יטפטף מטה לאחרים. מי שלא יכול לרוץ, תן לו ליפול. זאת המדיניות, זה המוסר, זו התפיסה, ויש שהולכים שבי אחריהם. אני מבקש ממך, חבר הכנסת אלאלוף, אל תלך שבי אחרי זה.

תודה, חבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת באסל גטאס. אם לא יהיה, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. חבר הכנסת אלאלוף, אתה נציג הקואליציה,

אה, סליחה, סליחה. סיעת כולנו שומרת על כבוד הקואליציה. אני לא יודע אם הוא פה או בחלל. אדוני היושב-ראש, תודה לך, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, הדיון הזה הוא הזדמנות לחזור ולנסות להסביר לציבור את השאלה הכלכלית הגדולה והדרמטית מספר אחת שעומדת היום בפני ישראל, והיא שאלת ההתנהלות בתחום משק הגז. עמיתי חברי הכנסת, אנחנו חייבים להבין, וצריכים להחדיר את זה לתודעה: הסיפור של הגז הוא סיפור של טריליון שקל, 1,000 מיליארד שקלים. כל מה שנדבר בדיוני התקציב הקרוב ובדיוני התקציב שלאחריו, יהיה להם פחות משמעות מאשר הדיון שאנחנו נקיים, וחייבים לקיים אותו, בשאלת ההתנהלות שלנו בתחום הגז. וההתנהלות של ממשלת נתניהו בתחום הזה, עמיתי חברי הכנסת, היא לא פחות משערורייה. ממשלת נתניהו, קודם כול, משלימה עם מונופול רב-עוצמה בתחום של משק האנרגיה הישראלי, מונופול שההשלכות שלו על הכלכלה, על החברה וגם על הדמוקרטיה תהיינה דרמטיות. איך נשמר המונופול? שני מאגרי הענק, מאגר "לווייתן" ומאגר "תמר", נשארים שניהם בשליטת חברת הענק האמריקנית "נובל אנרג'י". נכון, יהיו מאגרים קטנים אחרים: "כריש", "תנין". הם כביכול, אם כל התהליכים יתבצעו באמת כפי שהממשלה מספרת לנו שיתבצעו, יוכלו להתחרות. יוכלו להתחרות? ראיתם פעם זבוב שמתחרה בהצלחה בפיל? יוכלו להתחרות כאשר המחיר הבסיסי שממנו הם יוצאים הוא המחיר שנקבע למאגר "לווייתן" ו"תמר"? אז איך הם יוכלו להתחרות? איך הם ייצרו לעצמם רווח? רק באמצעות העלאת המחיר עוד יותר. לא תהיה תחרות. ולא תהיה תחרות כאשר המאגרים ניתנים לתשובה ולשותפיו, אנשים שקיבלו את הזיכיון להפיק את הגז כמעט בחינם, ואחרי שניתן הזיכיון למאגר "תמר" סגרו את הים לחיפושים נוספים. אז למה אתם באים בטענות שאין היום עוד חברות, כשאתם סגרתם את זה למי שהייתם חפצים ביקרו? כאשר יש מונופול כזה, התוצאה הראשונה והישירה היא מחיר מופקע. מחיר ההפקה של הגז פחות מדולר, אבל הוא נמכר למשק הישראלי, למשק החשמל, לתעשייה הישראלית, כיום בקרוב ל-6 דולר, אבל עם כל מנגנוני ההצמדה זה יהיה גם 7 ו-8, ויותר מזה. אני רוצה להזכיר לכם שעד לא מזמן תשובה עצמו מכר גז למשק הישראלי ב-2.75 דולר, כאשר היה גם גז מצרי. אז כשיש מונופול שמשתמש בצורה כל כך דורסנית בכוחו הכלכלי וקובע מחירים מופרזים, מה עושים? מה חייבים לעשות? חייבים להטיל פיקוח כדי להגן על הציבור מהמונופול הזה. אבל גם את זה הממשלה הזו לא עושה. היא מסרבת להטיל פיקוח על מחיר הגז, ולכן אנחנו נמשיך לשלם על הגז שלנו מחיר מופקע. אז אנחנו רואים תוצאה כלכלית בעייתית ומסוכנת מהתנהלותה של הממשלה מול המונופול, אבל זו לא רק בעיה חברתית וכלכלית, זו גם סכנה לדמוקרטיה. כמו שאמר שופט בית-המשפט העליון האמריקני המנוח ברנדייס: אפשר שיהיה בארץ הזאת ריכוז של עושר רב בידיים מעטות, ואפשרית גם דמוקרטיה פוליטית בארץ הזאת, אבל לא אפשריים שני הדברים יחד. בואו תראו איך מתבטאת בפועל הסכנה לדמוקרטיה בהתנהלות ממשלת נתניהו מול מונופול הגז. אחד הדברים שהממשלה מבטיחה למונופול זה מה שהם קוראים לו "שקט רגולטורי". מה זה שקט רגולטורי? זו התחייבות, לא רק שהכנסת הזאת לא תפעל מול המונופול, אלא גם הכנסת הבאה והכנסת שלאחריה, בין עשר ל-15 שנים שריוּן מפני חוקי המדינה, מפני הכנסת, מפני העם, מפני נבחרי העם. איזה שריוּן? שריוּן בתחום הכלכלי, שריוּן בתחום של המיסוי ושריוּן גם בהגנות על הסביבה. גם לא נוכל להטיל הגנות על הסביבה, כולל הגנות על הים, מפני קידוחי הגז והנפט. שכחנו את כל לקחי מפרץ מקסיקו. ההתנהלות הזאת כל כך מופקרת וכל כך בעייתית, בכל תחום. כסף, בואו נדבר קצת על כסף. אתם זוכרים את היטל ששינסקי, שהגענו אליו אחרי מאבקים קשים שהתנהלו פה בכנסת? אם כן, הממשלה דוחה את היטל ששינסקי בארבע שנים. אתם זוכרים את המאבק שניהלנו כאן בכנסת על העדפת המשק בישראל על פני היצוא? מסתבר שגם על זה הממשלה מוכנה לוותר. הממשלה מוכנה להקדים את הייצוא ממאגר "תמר" גם לפני שיפותח מאגר "לווייתן", ובכך היא שוללת מעצמה את אמצעי הלחץ החשוב ביותר כדי לגרום לזה שמאגר "לווייתן" אכן יפותח. גז למשק הישראלי, אומרים שהם עושים את הכול ומוותרים לטייקונים על הכול רק כדי להבטיח שיהיה כאן גז, שהגז לא יישאר באדמה.

עמיתי חברי הכנסת, לגבי מאגר "תמר", הגז לא נשאר באדמה, הגז כבר זורם למשק הישראלי, והוא יכול להספיק למשק הישראלי ל-25 שנים לפחות. אבל גם כאן הממשלה מתנהלת בהפקרות ובחוסר אחריות, כי היא מוותרת וויתרה למונופול הגז על הדרישה להתקין צינור גז נוסף ממאגר "תמר" אל החוף. אנחנו תלויים בצינור אחד. ההתחייבות לצינור גז נוסף מ"תמר" מוסמסה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, ועכשיו הממשלה ויתרה עליה סופית. אז אין צינור גז נוסף ממאגר "תמר". פיתוח מאגר "לווייתן" הם עושים את זה, הם אומרים, כדי שמאגר "לווייתן", מאגר הענק הנוסף שהתגלה בחופי ישראל, יפותח במהירות. בפועל, הם עושים בדיוק את ההפך. במקום שמאגר "לווייתן" יפותח ב-2016, לפי המתווה הנוכחי דוחים את הפיתוח שלו ל-2019. אז בואו נסכם לעצמנו: אין תחרות, יש מחיר מופקע, יש שריוּן למונופול הגז, אין מיסוי הוגן, אין העדפה של המשק הישראלי, אין הבטחה של גז לישראל באמצעות צינור נוסף, יש דחייה בפיתוח מאגר "לווייתן". לא במקרה נתניהו ניהל את כל הסיפור הזה מאחורי דלתיים סגורות. לא במקרה הסיפור הזה התנהל בלי שום שקיפות. איפה הביאו את ההחלטה? איפה הביאו את הדיון? אדוני השר דני דנון, לא הביאו את הדיון אליכם בממשלה. הביאו את הדיון לקבינט הביטחוני בטענה, כמובן, ששוב גם פה מדובר הרי על האיום האיראני, וככה רצו להתגבר לא רק על השאלות שלנו, חברי הכנסת, אלא אפילו על השאלות של שרי הממשלה עצמם. התנהלות כזאת בשאלה של 1,000 מיליארד שקלים, ביחס לממשלה, בוודאי ביחס לכנסת, ביחס לציבור, היא התנהלות אנטי-דמוקרטית. מה צריך לעשות, עמיתי חברי הכנסת? קודם כול, להחזיר את המדינה לתמונה. בואו ניקח דוגמה מנורבגיה. בנורבגיה חברת הנפט נמצאת בשליטת המדינה, למעלה מ-70%, וכך המדינה יודעת להבטיח את האינטרס הציבורי של האזרחים ולהעדיף אותו על פני האינטרסים של הטייקונים למיניהם ברווחים קצרי-מועד. מה בעצם קורה פה בפרשה הזאת? אנחנו רואים דוגמה של מהלך שמעקר את הדמוקרטיה, מהלך שכולל הבטחה שהממשלה והכנסת לא יתערבו במשק הגז למשך עשר שנים. בעצם נתנו פה צ'ק פתוח לחברות הגז לטפל במשאב החיוני הזה ללא ביקורת ציבורית, מהלך שמקבע מחיר מונופוליסטי, מחיר שמונופול קובע אותו, עם המון רווחים למונופול והרבה הפסדים לציבור, מחיר מופקע, מחיר גבוה. מהלך שעוקף את החלטות הכנסת בעניין היצוא. מהלך ששומר את הגז באדמה כי הוא מעכב את פיתוח מאגר "לווייתן" במקום לדרוש פיתוח מהיר. כל זה קורה במתווה הנוכחי. מה לא קורה במתווה הנוכחי? לא מבטיחים לנו גז זול. לא מבטיחים לנו גז זול. הגז שנמצא בחופי הארץ הזאת ימשיך להימכר כאן במחיר מופקע. לא שומרים על הביטחון האנרגטי ארוך-הטווח שלנו כי אם מעדיפים יצוא על-פני האינטרסים של המשק כאן. לא מייצרים ביטחון קצר-טווח במשק הגז כי מוותרים על צינור נוסף ממאגר "תמר". לא דואגים לחיבור המפעלים. אין שום אזכור בכל המתווה הזה לסוגיית חיבור המפעלים לגז טבעי, לזירוז הביורוקרטיה, לסוגיית המחיר שישלמו המפעלים. לא מפרקים את המונופול, זה הזכרנו. המונופול ב"לווייתן", המונופול ב"תמר". לא שומרים על הים. לא דואגים לסביבה.

עמיתי חברי הכנסת, הסיפור הזה הוא דוגמה של התנהלות מופקרת. התנהלות מופקרת. והציבור בארץ הזאת לא יסלח לאלה שייתנו להתנהלות מופקרת כזאת לעבור. תודה, חבר הכנסת חנין. חבר הכנסת באסל גטאס, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אבו מערוף, אחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חברי חברי הכנסת, אני אחזור לעניין התקציב. אקדים ואומר שאולי בתקופת החברות שלי בכנסת, מאז 2013, אולי הדבר המדהים ביותר שנתקלתי בו בכנסת זה עניין היחס לתקציב. יחס הממשלה מצד אחד אלינו, חוסר הרצינות בכל ההתנהלות בתקציב מול הכנסת, והיחס שלנו, של חברי הכנסת, לאישור התקציב. התקציב הוא הדבר המשמעותי ביותר, הוא החוק החשוב ביותר שכל שנה הכנסת אמורה לדון בו ולהחליט עליו. זהו החוזה החשוב ביותר שהממשלה בעצם מחליטה עליו. הוא אמור להיות מלאכת מחשבת שמשקפת תוכנית עבודה מסוימת, משקפת תכנון לא רק במשק במובן הכלכלי,

כמה הכנסות יש לך, איך אתה מפתח את המשק כך שיהיו לך הכנסות יותר גדולות, מה אתה עושה עם אותן הכנסות ממסים, מגוון המסים הקיימים, ואיך אתה מחזיר את אותן הכנסות כהשקעות בשירותים, בתשתיות וכו'. הכול נעשה באופן שלומיאלי.

שמובא, אם אתם זוכרים, הובא יום לפני בחודש דצמבר האחרון.

אפילו לא היו לנו כמה שעות לראות את אותה ערימת ספרים שבאו ושמו לנו כאן, על הכיסאות שלנו, על המדפים. וכמובן, הכנסת התפזרה, המדינה נכנסה לשנה ללא תקציב. ובמקום שהממשלה החדשה תזדרז, תתעשת ותציל את שנת 2015, והיא הייתה יכולה לעשות את זה, היא הייתה יכולה להגיש תקציב ל-2015, והיינו היום,

ביולי, היינו יכולים לאשר אותו, הלכה ובזבזה את הזמן. ואם אתם זוכרים, חוק התקציב עבר בקריאה הראשונה כאילו מחר בבוקר הוא יובא לדיון בקריאה השנייה והשלישית בוועדת הכספים, כשעוד לא הייתה ועדת כספים. ואז ועדת הכספים התכנסה לדון בחוק התקציב, כשהתברר לנו שהממשלה מתכוונת לא להגיש תקציב לשנת 2015, וללכת על תקציב דו-שנתי 2016-2015. דנו בזה שעתיים בוועדת הכספים ואז למחרת היינו אמורים להצביע, ופתאום אין, זה היה לפני חודש, חודש ומשהו, פתאום אין דיונים. למה? כי הממשלה החליטה ללכת לאט. ופתאום באוויר יש דיבור על תקציב תלת-שנתי. רצו ללכת, עד סוף 2016, ובזה לסיים. ממשלה אחת עם תקציב אחד לשנתיים וחצי. ואתמול בערב, ב-21:00, אנחנו מקבלים, חברי ועדת הכספים, בסמ"ס, קריאה בהולה לדיון באותו חוק שחודש וחצי כמעט שכחו ממנו. פתאום בהתרעה קצרה אנחנו צריכים לבוא ולקיים את ההצבעות. איזו התנהלות. איזה מסחרה.

זו מילה שעוברתה איכשהו. יהודים יודעים מה זה מסחרה. זה מסחרה. המסחרה הגדולה יותר היא איך התקציב עצמו מתנהל במשך השנה. אותו תקציב שכביכול אמור לשקף תוכנית עבודה, שכביכול צריך כבר בתוכו להכניס את כל השינויים שהיו בשנה שהייתה לפני זה, להפיק לקחים, להטמיע בתוכו את אותם שינויים בסדרי העדיפויות שהתבררו עם הזמן. מחליטים על אותו תקציב שמביאים לנו ב-30 קילו, ולמחרת, למחרת מתחילה ועדת הכספים לשנות אותו. מביאים לוועדת הכספים את השינויים שמוחלט עליהם בהרמת יד אוטומטית, כי זו המשילות של המשמעת הקואליציונית. אותם שינויים לא זוכים שנה לאחר מכן שמישהו יזכור אותם. מחזירים את אותה מסגרת תקציב שוב ושוב ואותם שינויים שוב ושוב ושוב, ומבריחים מאות מיליונים בסעיפים כאן ובסעיפים שם, ללא כל שקיפות, ללא כל מעקב, ללא כל ביקורת. וכמובן, יש הסעיפים, מה שנקרא רזרבות, שזה ברמות שונות ומשונות שמגיעות לעשרות מיליארדים של שקלים, ששוב מוברחים כאן ושם ומוחלט עליהם ללא כל שקיפות וביקורת ציבורית, לא של הכנסת ולא של הציבור. זו התנהלות קלוקלת. אני אומר ואמרתי בעבר מעל הבמה הזו שחברות צעירות, בינוניות, אפילו סטרט-אפ לא מתנהל ככה. מדינה שאין בה דוחות ביקורת שנתיים, שכל חברה ציבורית צריכה להגיש פעם בשלושה חודשים לבורסה,

המדינה מקבלת, והממשלות, וגם הכנסת, ציון "נכשל". תודה רבה. תודה, חבר הכנסת גטאס. חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, בבקשה.

חבר הכנסת אחמד טיבי, ואחריו, חברת הכנסת שלי

חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אפשר לדבר על התקציב לא חמש דקות ולא חמש שעות, אפשר יותר. 30 ק"ג התקציב, אפשר לדבר 30 שעות, ואפילו בכל הקדנציה בכנסת אפשר לדבר על התקציב. אבל אני אסתפק בחמש דקות, ואפילו פחות, להעביר לאזרחים שעכשיו אולי צופים, אולי לא, שאני בטוח שמיעוטם,

לצערי הרב, רואים בכנסת מקום שמייצג את האינטרסים של האזרחים, של האזרח הפשוט, שמחכה לתקציב, להחלטה על תקציב שייתן מענה למצב הכללי בכלל במדינה. אני גם מודה למי שביציע, שגם שומעים את המילים האלה וגם מעניין אותם כאזרחים לדעת איך הממשלה מתנהגת, איך הממשלה מגישה תקציב, שחייב להיות בו הכול בכול מבחינת המדיניות שלה הכלכלית והכללית בכלל. הוא צריך לשקף את המדיניות, את הפנים היפות, כאילו, כלפי האזרחים ואת העשייה הטובה לאזרחים. ומה אנחנו מקבלים? קודם כול, הצורה של הגשת התקציב היא לא דמוקרטית, צורה של מחטף, והביצוע הוא מה שנקרא פעמיים אונס, אונס כפול, גם של הכנסת וגם של הדמוקרטיה. היו באמת דיונים בכל הוועדות, בוועדת הכספים בכנסת, גם עכשיו, האם זה לא דבר שהוא זלזול בכל היסודות של הכנסת והדמוקרטיה והיחס בכלל למוסד הזה, שאמור להיות המוסד לא רק הדמוקרטי, המכובד שמשקף

האינטרס של האזרחים? זה מוסד של חקיקה, ומה אנחנו מקבלים? שהמוסד הזה אין לו בכלל ערך, ואנשים שבחרו שהוא ייצג אותם, אין לו ערך חוקתי. אז באה הממשלה, שהיא 30 בעיקר, עם הקואליציה שלה, מובן שיש חלק מהקואליציה שהצטרפו, שאני חושב שמקומם לא בקואליציה, שיש להם את הדגל החברתי הטוב והם באמת מדברים על העניין החברתי הטוב ועל צדק חברתי, ולצערי הרב הם נמצאים עם 30 החברים של הליכוד שיש להם תפיסת עולם קפיטליסטית,

אכזרית, לא מוסרית, דורסנית, ולצערי הרב, עוד פעם אני אומר שמקומם לא שם. אנחנו מקבלים תקציב שאין לו מתווה בכלל. בכלל אין לו מתווה. איפה בתקציב הדברים העיקריים? איפה הכסף למרפא, לבריאות? איפה הכסף למעון, לבית? איפה הכסף לחינוך, למורה? איפה הכסף למאכל, למלבוש, לטיפול בעוני, לסגירת פערים? איפה הכסף? האם זה מתבטא בתקציב? איך התקציב מבטא את בעיית הדיור? איפה המתווה? כמה תעלה דירה? איך התקציב מבטא שיורידו קצת את המע"מ, העומס הזה, העוול הזה, הכסף הזה שהולך באופן לא מוסרי מכיסו של האזרח הפשוט לקופת המדינה, שאם זה היה חוזר לאזרח,

אבל זה לא חוזר לאזרח,

איך התקציב יטפל בבעיית הבריאות, שהמערכת שלה קורסת כמעט, לצערנו הרב? אפילו אין תוכנית לבניית בית-חולים חדש אחד בישראל. כמה שנים חלפו? מתי נבנה בפעם האחרונה, מישהו יכול לזכור?

ומה עם בעיית הצפיפות בחדרים, במסדרונות, בפרוזדורים? מחכים לניתוחים בתורים ארוכים. היה דיון גם על בעיות אחרות ברפואה, חוסר מקומות באונקולוגיה, במחלות הקשות. איפה זה מתבטא בתקציב? דברים פשוטים. אני מדבר לאזרח באופן פשוט מאוד, לא מדבר עכשיו על אידיאולוגיה. דברים מאוד פשוטים. הדברים שדיבר עליהם לפני החבר דב על הגז, זה היה מספק, אבל זה לא מספיק שהאזרח יבין שהממשלה מחוקקת חוק תקציב בצורה בוטה ומפנה גב לכל האינטרסים של האזרחים באופן כללי. התקציב הזה סולל דרך להפיכתה של ישראל למדינת עולם שלישי. מדברים על צדק חברתי, זה הדגל של רוב המפלגות כאן. מדברים על צדק חברתי, אבל בפועל, מה עושים מבחינה פרקטית? מה עושים? יש הורדת מסים? יש הורדת מחירים? דוגמה אחת.

צריך להיות תקציב של צדק חברתי, תקציב לכיוון סוציאליזם. זה מה שצריכים כולם כשמדברים על צדק חברתי.

אני מסיים במשפט מאוד מאוד קצר, ואני מקווה שהמסר יגיע.

כשאני נותן פרוסת לחם לעני רעב, אומרים עלי שאני צדיק. אבל אם אני אשאל למה לעני הזה אין פרוסת לחם, אז אומרים עלי שאני קומוניסט. זה המצב. תודה, חבר הכנסת אבו מערוף. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אחריו, אם תהיה פה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ,

חברת הכנסת סתיו שפיר,

אדוני היושב-ראש,

לא קל לחברי כנסת ערבים מוסלמים לצום, לצאת למקום קרוב פה כדי לשבור ארוחה מפסקת צום, ואז לקרוא לנו כי ב-20:30 בול מצביעים. ואז אנחנו רצים, את המנה האחרונה פספסנו, את הקפה פספסנו, ואז אנחנו מגיעים לפה ואין הצבעה. על כל פנים, אדוני היושב-ראש, כל שנה הריטואל הזה של התקציב חוזר על עצמו, מוצג אקספרס, באופן מהיר, לחברי הכנסת להצבעה. כשמדובר על התקציב הגדול מביאים איזה קלסר גדול, קופסה, שאני מתערב אתכם, אני לא יודע כמה מתוך ה-120 קוראים כל אות וכל פסקה בקופסה הזאת. ולמרות זאת ההצבעה היא אוטומטית, כמעט פבלובית, גוש אחד נגד, גוש אחד בעד, לא חשוב כמעט מה כתוב שם, אף שהתקציב הוא אמירה אידיאולוגית-חברתית של הממשלה, של המדינה כלפי האזרחים, כלפי הציבור ברמה החברתית, ברמה הכלכלית, מבחינת רווחה, ביטחון, תמיכה בהתנחלויות, אי-תמיכה ביישובים ערביים בצורה מספקת. פעם אחרי פעם אנחנו חוזרים לאותו ריטואל שבו גם משיתים סנקציות באמצעות התקציב הזה על מגזרים שונים בחברה כאן בארץ. מי שנפגע הכי קשה מהתקציב הוא הציבור הערבי, היישובים הערביים. תמיד, זה שנים אומרים לנו, גם אנשים שלנו וגם עיתונאים: למה אתם לא מנהלים משא-ומתן עם הממשל והקואליציה על התקציב?

התשובה: כי הממשלה לא רוצה לנהל אתנו משא-ומתן על התקציב. וכאשר נוצרת סיטואציה שהם רוצים אותנו, זה לא נראה כמו משא-ומתן, מה אתם רוצים, מה זה, אתה משמיע והם נעלמים. ומה אנחנו מבקשים? את טובת הציבור שלנו: תשתיות, הקפאת הריסת בתים לחמש שנים, לשנתיים, יא סידי, בלאש חמש (לשנתיים,

אפילו לא חמש); להקים ועדה משותפת של הממשלה ונציגי הציבור הערבים עם מומחים, יהודים וערבים, כדי לבדוק את הסוגיה הזאת ולקבל המלצות. הצגנו את זה בפני שר הפנים, בפני ראש הממשלה, והיענות אין. אנחנו לא נתייאש, נמשיך לדפוק בכל דלת, לנסות לפתוח כל אשנב, כי זו השליחות שבגללה אנחנו נמצאים כאן. כאשר אנחנו אומרים שתקציב התרבות הוא 3% לציבור הערבי מסך כל תקציב התרבות,

לעורר איזו שאלה בקרב מקבלי ההחלטות, והשאלה הזאת לא מתעוררת או שהתשובה אוטומטית: יש קיצוצים, ומילת הקסם "יש קיצוצים" היא תמיד פגיעה בשכבות החלשות, לרבות בציבור הערבי. גם לגבי מערכת החינוך, אם תשאל את הציבור הערבי מה הם הנושאים, אדוני יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת אלאלוף, מה הם הנושאים שמדאיגים אתכם, ונכנס לכאן שר החינוך, אז אני אומר שהציבור הערבי, כאשר אתה שואל אותו: מה מדאיג אותך? אז הנה אני אומר לך: מקום ראשון, פשיעה ואלימות פנימית, מקום שני, מערכת החינוך, אדוני השר. 95% מהציבור הערבי שמו את מערכת החינוך, בתי-ספר, איכות החינוך, במקום השני. מוטלת עליך אחריות כבדה. הראשון זה אלימות? אלימות פנימית. מה זה, סקר? סקר מייצג של הציבור הערבי. 96% אלימות פנימית, 95% חינוך. כמעט אותו דבר. מקום שלישי, עוני וקליטת ערבים בשירות הציבורי,

לכן אלה נושאים שעסקתי בהם בכנסת הקודמת, כאשר הייתי יושב-ראש ועדה לקליטת ערבים בשירות הציבורי. והאלימות היא נושא שכל חברי הכנסת הערבים משקיעים מאמץ גדול בו. כשפניתי פעם לראש הממשלה ולשר האוצר, שהיה שטייניץ, ולשר לביטחון הפנים אהרונוביץ, אמר: חסר 500 מיליון שקל. הלכתי לשר האוצר דאז שטייניץ,

שייקח מעוטף-ירושלים, אי ואדי (כלומר ואדי), על היישובים הערביים. זו תשובה רצינית? לכן אני מקווה שהשר לביטחון פנים, שדרש תוספת תקציב, ישקיע יותר מאמץ במניעת פשעים, מניעת מעשי רצח, ובפענוח מעשי רצח. רוב מעשי הרצח לא פוענחו.

אני רוצה להיות ברור, ומתוך הגינות אני אומר: לא הכול זה אשמת המשטרה. יש אחריות פנימית שלנו, של החברה. אי-אפשר שאנשים יחשבו שהפתרון של כל סכסוך הוא לשלוף נשק, סכין, נשק 16M-. הנשק זמין, מכובדי. יש שוק של כלי נשק, זמין, יש תעריף לכלי נשק ביישובים הערביים, 16M-, אקדח, קלצ'ניקוב, מאג 500, RPG. עכשיו תאר לעצמך שהשב"כ היה חושד שהנשק הזה הוא לצרכים נגד ביטחון המדינה, חמש דקות הנשק הזה לא היה מחזיק מעמד, לא הוא ולא המחזיק בו ולא השכן. לכן זו דרישה חוזרת ונשנית שלנו,

תגדילו תקציב בשביל הדברים האלה: תגדילו את תקציב החינוך, תגדילו את תקציב הרווחה, שימו אנשי מקצוע אמיתיים במערכת החינוך. לפי דוח "מקינזי", איכות המורה קובעת את התוצאות. קחו מורים מקצועיים, תדריכו אותם, תבחרו מנהלים מקצועיים, ולא בשיטת הפרוטקציה. זה אפשרי. יש בעיה של אבטלה בקרב מורים, אלפי מורים ערבים. אז למה לא לשבץ אותם בבתי-ספר יהודיים? לא רק כדי ללמד שפה ערבית, אלא מורה ערבי יכול ללמד ביולוגיה, מתמטיקה.

אבל מעט, והם סיפורי הצלחה. אפשר לשלב אותם, ואתם תראו שמדובר בסיפור הצלחה.

אני אומר שהציבור מתעניין הכי הרבה במערכת החינוך ובצורך לטפל בפשיעה בחברה הערבית. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, רבותי חברי הכנסת, התקציב הזה שוב מתעלם מאתנו.

בניגוד לכל מה שאומרים כאן בתקשורת, אדוני היושב-ראש, אין לי השקפת עולם שאומרת שצריך לעשות הכול, בל יעבור, בקשר לגז, אינטרס ציבורי של כלל האזרחים, העוגה הלאומית. ממתי הערבים נהנו מהעוגה הלאומית? אנחנו נהנים מחלוקה צודקת?

וגם כשיחלקו את הדיבידנדים לא לפי מונופול אלא לפי המודל הנורבגי אפילו, אנחנו ניהנה מזה? 20% מהאוכלוסייה ייהנו מזה?

למרות זאת, יש כאן אמירה. אבל מישהו חשב,

שמהרווחים האלה אולי צריך לייחד 20% לציבור הערבי? זה אפילו לא העדפה מתקנת אלא חלוקה פרופורציונית. אף אחד לא חשב. אם תעלה את זה בפני הממשלה יגידו לך:

זרקתי את זה פה במליאה למישהו: תגיד לי,

נפלת על הראש? נמשיך להשתגע, ליפול על הראש ולהשמיע תביעות צודקות של הציבור שלנו. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש. תודה לך, חבר הכנסת טיבי. חברת הכנסת סתיו שפיר, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת שמולי, אחריו, חבר הכנסת עמר בר-לב. עשר דקות לרשותך.

תודה לך, באמת קצת מצער שאנחנו עורכים דיון על נושא כל כך כל כך חשוב, מהנושאים החשובים ביותר שהכנסת עוסקת בהם, והדיון מתקיים במליאה ריקה ודלה כזו. ידעתי שאנחנו לא נראים, אבל עד כדי כך? מעטים מדי. ולא רק שאנחנו מעטים מדי כאן במליאה, גם הידע שמונח לפנינו, במה התקציב הזה בעצם עוסק, הוא הרבה יותר דל עוד ממה שקורה פה. בתקציב הקודם שעבר, תקציב 2014-2013, אנחנו באופוזיציה הגשנו 4,700 הסתייגויות נגד התקציב ועשינו מאבק נורא גדול ונלחמנו בכל הכוח כדי לעצור את התקציב האנטי-חברתי הזה. כשלנו והתקציב עבר, וכמה שבועות לאחר מכן גיליתי שזה לא התקציב, שהתקציב שעבר פה במליאה, התקציב שאם הכנסת מצביעה נגדו הממשלה נופלת והולכים לבחירות, הוא פשוט לא תקציב המדינה. רגע אחרי שהתקציב הזה עובר, ועדת הכספים מתכנסת ומתחילה לשנות את אותו תקציב. במהלך השנה היא מעבירה אחוזים ניכרים מהתקציב. קרוב ל-15% מהסכום, מהתקציב עצמו, משתנים, 87% מסעיפי התקציב עוברים שינויים,

הדבר הזה שהצבענו עליו כאן בכבוד רב, במאבקים, בפיליבסטר מפה ועד הודעה חדשה, מסתבר שהצבענו על שום דבר. זה לא תקציב בכלל, זה מסמך זמני ורגעי שלא משקף באמת את הוצאות הממשלה. ואולי צריך להציע שינוי מאוד מאוד משמעותי לתקציב, שהוא בכלל לא נוגע לכסף, הוא נוגע לשם שלו. התקציב הוא לא סתם עניין טכני, התקציב הוא חוזה, הוא החוזה הכי חשוב שהממשלה עושה עם האזרחים שלה. חוזה שבו הממשלה, שבאה ונכנסת לכיסים שלנו ולוקחת משם כספים, את כספי המסים, אומרת: אנחנו ניקח את הכסף הזה וככה אנחנו הולכים להשקיע אותו. אנחנו הולכים להשקיע כך וכך בפיתוח בתי-החולים, אנחנו הולכים להשקיע כך וכך בפיתוח תחבורה ציבורית ובסבסוד שלה, הולכים להשקיע כך וכך בהתיישבות חדשה, הולכים להשקיע כך וכך בתשתיות וכך וכך בביטחון. מדובר בחוזה. מכיוון שמדובר בחוזה, החוזה הזה נחתם פעם בשנה. כך הוא אמור להיות. והחוזה הזה נחתם כך שאם הכנסת מסרבת לו, נציגי הציבור אומרים לא לחוזה, הממשלה נופלת והולכים לבחירות כי החוזה נשבר ואין חוזה. ובהיעדר חוזה אין משמעות לממשלה, והיא הולכת הביתה. זה התקציב, חוזה עם אזרחי המדינה. אבל מה קורה כאן? אין כאן באמת תקציב. בשנה שעברה הועברו 64 מיליארד שקלים מהתקציב הזה למקומות אחרים לחלוטין. לאיפה הכסף הזה עבר? חלק מהכסף הזה עבר למשרדים שאנחנו יודעים את שמם, חלק מהכסף הזה עבר למשרדים שקוראים להם "שונות", בתוכם יש סעיפים שנקראים "תוכניות שונות", ואז תתי-סעיפים שנקראים "פרויקטים שונים" אני ממליצה לכם מאוד להסתכל על התקציב הזה,

יהיה מאוד נחמד למי שיהיה השר לענייני הוצאות שונות. חלק מהתקציב הזה עבר לכל מיני ספקים וחברות ייעוץ שמספקים ייעוץ בעלות של מיליונים לשנה לפרויקטים שלא ברור מתי הם מתקיימים. חלק מהתקציב הזה עבר לעמותות פרטיות שהמתנדבים שלי, שעוזרים לי כבר שנתיים בתחקיר התקציב הזה, לא הצליחו למצוא עד היום, עמותות שמקבלות מיליוני שקלים מהמדינה, והיכן הם? חלק מהתקציב הזה הועבר דרך גופים עלומים שבעצם הפכו לחורים שחורים של כסף, למשל החטיבה להתיישבות, גוף שמטרתו מבורכת אבל לצערי הרב לקח הרבה מהכספים,

תקראי לזה "עמותה". ההסתדרות הציונית היא לא עמותה, זה גוף זר במדינה. החטיבה להתיישבות, אמרתי. גוף שמטרתו מאוד מאוד חשובה, אבל הגוף הזה, לצערי, לקח כספים והעביר את הכספים האלה ליעדים מאוד לא ברורים. מעבר לחלוקה לא הוגנת של הכספים האלה, להעביר 75% מהם להתנחלויות, ורק את השאריות להעביר לפריפריה, לדרום ולנגב, לגליל ולגולן, הגוף הזה החליט להעביר מיליוני שקלים לעמותות פרטיות שעוסקות בכלל בשירותי החזרה בתשובה במרכז תל-אביב. במקרה אותם ראשי עמותות מחוברים למפלגות שנמצאות ממש כאן, בממשלה.

או שלא במקרה, החטיבה להתיישבות נמצאת היום תחת חקירה משטרתית במסגרת הפרשה המכונה "פרשת ישראל ביתנו", פרשה שאני בטוחה שתתרחב למפלגות נוספות בקואליציה, אבל ככה הדבר הזה עובד. הכאוס המאורגן הזה, הבלבול שאנחנו קוראים לו "תקציב", המהלכים שאנחנו מכנים כמהלכים אנטי-דמוקרטיים, כמו התקציב הדו-שנתי, הדברים שאנחנו מוצאים בתוך התקציב, כמו כיסים סמויים, כל מיני תקנות שלא ניתן בכלל להשתמש בהן. המשרדים שבתוך התקציב שלהם נמצאות התקנות האלה לא יכולים להשתמש בכסף, התקנות כבר לא בשימוש במשך שנים, אבל הכסף הזה נועד להיות קופה קטנה של האוצר, שבשעת הצורך עוברת למקום אחר. כך קרה עם הביטוח הלאומי,

שאיבד בשנתיים האחרונות 3 מיליארד שקלים, כי משרד האוצר החליט להעביר אותם במקרה הזה למשרד הביטחון, אבל מבלי לפרט. מדוע דווקא מהביטוח הלאומי, שנמצא בגירעון, למה דווקא משם? אין חלופות? או תקציבי רזרבות משרדיות, כשהרזרבה בכלל לא מחוברת למשרד שאותו היא אמורה לשרת. ועוד כיסים ועוד קופות קטנות, כאוס שלם. ואת מי הכאוס הזה משרת באמת? הוא משרת בעלי אינטרסים, הוא משרת העברה של כספים לעמותות הפרטיות, הוא משרת העברה של כספים ליעדים שהממשלה לא רוצה לדבר עליהם עם הציבור.

פה מהקואליציה, אתם רוצים להעביר יותר כספים להתנחלויות מלנגב ולגליל, יש לכם רוב, תביאו את זה להצבעה. תעבירו את הכסף, אבל תעבירו אותו אחרי שאתם עושים הצבעה כאן,

אחרי שאתם עושים דיון. תסבירו לאזרחי ישראל שזו כוונתכם וככה אתם רוצים לחלק את תקציב המדינה. בבקשה, זה התפקיד שלכם. אבל למה להסתיר? ואם להסתיר, למה לקרוא לדבר הזה "תקציב"? הרי לא מדובר בתקציב, מדובר במסמך שלא מתאר בכלל את מה שקורה מאחוריו, וזה עוד לפני שנכנסנו לפרטים. תקציב משרד החינוך,

התקבלו החלטות ממשלה, שתי החלטות ממשלה, על חשיפת תקציב משרד החינוך, לא רק חשיפתו לפרטים אלא ממש חשיפתו פר-בית-ספר, שנוכל להבין כמה כל בית-ספר במערכת מקבל מהמשרד. ומה קרה? הדבר הזה התעכב במשך שלוש שנים. אחר כך הוא פורסם, אבל הוא פורסם אך ורק לשנה אחת. מאז אנחנו לא רואים שום עדכון,

שום פירוט, אי-אפשר לקבל גישה. מה התגלה מהמעט שכן פורסם? שהחינוך החילוני הממלכתי הציבורי הרגיל מקבל פחות כסף מהחינוך הממלכתי-דתי, והחינוך הערבי מקבל הכי פחות כסף בפערים אדירים. אבל מדוע הדברים האלה לא נמצאים פשוט לרשות הציבור, לראות אותם ולבחון אותם? מדוע אנחנו כחברי כנסת לא יכולים להיכנס לפרטים האלה לפני שאנחנו מצביעים? איך יכול להיות שאנחנו מקבלים את הקופסה האדירה הזו של התקציב, בפעם הקודמת כשהגיע התקציב ניסיתי להציג אותה פה במליאה, ולא אפשרו לי לעשות זאת, אנחנו מקבלים אותה כמה שעות לפני ההצבעה. איך ייתכן שכל הזמן שוועדת הכספים הולכת לדון בין הקריאות, לפני ההצבעה בקריאה השנייה והשלישית, הוא פחות מחודש? לדון בתקציב שלם שיקבע את עתידם של אזרחי ישראל, בהבטחה האמיתית של הממשלה לאזרחים. איזה מין דבר זה? וזה עוד לפני שהגענו להיעדר תוכניות עבודה. לי ולחבר הכנסת אלי אלאלוף יש הצעת חוק שאנחנו נביא להצבעה בקרוב, שמדברת על פירוט היעדים של התקציב הזה, כלומר איך התקציב הולך להשפיע על מדדי העוני, איך התקציב הולך להשפיע על מדדי האי-שוויון. מאוד מאוד פשוט. מאוד מובן מאליו שכשממשלה מגישה תקציב, ראוי שהיא תראה מה ההשפעות של אותו תקציב, מה התוכניות שלה לגבי מדינת ישראל, מדוע דווקא תקציב כזה ולא אחר. בתגובה של משרד האוצר לעתירה שהגשתי לפני שנה וחצי על כך שמשרד האוצר עובר על חוק-יסוד: משק המדינה ומביא לוועדת הכספים העברות תקציביות לא חוקיות, העברות תקציביות שהיו צפויות ומתוכננות, ועל כן עוברות על החוק, על חוק-יסוד, ענה לי משרד האוצר כי, אם אבל לא יהיה שר במליאה, כן, אני במליאה. תודה. ענה לי משרד האוצר בצירוף של כל מיני דוגמאות איך הוא מנהל את הפרויקטים שלו, ואיך הוא מחליט מה לתקצב ומה לא לתקצב, ואחת התשובות הייתה באמת מאוד מאוד משונה. הוא דיבר על מדוע יש פרויקטים שהוא מבטיח אבל מחליט בסופו של דבר לא לתקצב. אתם בטח מכירים את זה, לפחות חברי מוועדת הכספים, איך מגיע איזה גוף או איזה משרד, אומר: אנחנו נכנסנו לפרויקט כזה וכזה, למשל, שבמסגרתו היינו צריכים להעסיק 200 איש, אבל משרד האוצר לא מעביר לנו עדיין את הכסף. זה לא נמצא בעצם בבסיס התקציב, זה מגיע מאוחר יותר.

אני רק, ברשותך, אסיים את הטיעון. מה גם שהשרה בטלפון, אז נחכה שהיא תסיים. אז אני אתן לך תוספת זמן. ורציתי להבין איך יכול להיות שהדבר הזה מתרחש בצורה כזו, כי אתם חייבים להבין מה קורה פה. זה לא רק בלגן. ברגע שרשות מקומית,

יודעת שהיא אמורה לקבל ממשרד האוצר עוד 2 מיליון שקלים במהלך השנה, אבל היא לא מקבלת אותם כי זה לא נמצא בבסיס התקציב,

היא כבר 20 שנה מקבלת אותם בהמשך השנה, אבל היא לא מקבלת את זה בבסיס התקציב. אז מה קורה לראש הרשות המקומית הזאת? קורה שהוא צריך במהלך השנה כל פעם לבוא ולהתחנן,

לפוליטיקאים, לבקש, לוודא שהשר מביא את הבקשה להעברה תקציבית, לוודא שהפוליטיקאים הולכים להצביע בעד בוועדת הכספים, לראות את הדחיות ואת המלחמות הפוליטיות בין לבין, ולהבין שהדבר הזה עלול להידחות. כל זה כשהוא כבר בזבז את הכסף, הוא הרי יודע שהכסף אמור לעבור.

אותו ראש רשות או פקיד בכיר נמצא כל הזמן כפוף לסחיטה, כי כל פעם אחד הפוליטיקאים יכול להגיד לו: אנחנו נעביר לך, אבל אם אתה רוצה שנעביר לך אז כדאי שתשקול העסקה של בן-אדם כזה או אחר, שתשקול להביא את הפרויקט הזה או האחר,

פשוט תביא את אותו פוליטיקאי לנאום באחד הטקסים המרכזיים. הדברים האלה הם עניינים שלא גובלים בשחיתות, הם ממש שחיתות. וניהול של תקציב בצורה כל כך מפוקפקת מאפשר לשחיתות הזו להמשיך ולהתקיים בתוך הבית הזה. אז נכון שהשחיתות הזו היא קצת אפורה, והיא בדרך כלל מגיעה בצורה של חליפות מהודרות, ועם הרבה מאוד יועצים משפטיים מסביב והרבה מאוד סעיפים קטנים, וזה נראה לכאורה בסדר. אבל זה ממש לא בסדר כשמתנהל מונופול מלא על קבלת ההחלטות במדינה דמוקרטית, על-ידי משרד האוצר, ומונופול מלא על אלפי גופים וספקים ורשויות מקומיות וחברות חיצוניות ועמותות שאמורות לקבל את הכסף הזה, ויודעות שהן אמורות לקבל את הכסף הזה, אבל נסחטות לאורך השנה כי הכסף שהובטח להן בעצם לא מגיע.

בתקופה הזאת, של ה-1 חלקי 12, אנחנו רואים את זה במגוון של צורות אחרות. אז מה שאנחנו מנהלים פה זה לא תקציב, זו מסחרה. והמסחרה הזו מתנהלת לעתים כמו מאפיה, והדבר הזה לא יכול להיות במשכן הזה. אני מבקשת מכם, חברי, שאנחנו נתחיל לערוך דיון מחודש על התקציב, אבל לא סתם דיון שמטרתו למשוך זמן, אלא דיון אמיתי על איך עושים את הרפורמה הכי חשובה ששר האוצר החדש שלנו, שר שכוונותיו נראות טובות מאוד ונראה שהוא גם חובב רפורמות, אבל הרפורמה הכי חשובה שהוא יכול להעביר היא לקחת את התקציב הזה ולבחון את כל-כולו מחדש, מההתחלה ועד הסוף.

תודה רבה, חברת הכנסת סתיו שפיר. חבר הכנסת איציק שמולי, בבקשה. לאחריו, חבר הכנסת בר-לב. דני, לך יש פה עוד

היושב-ראש, גברתי השרה, חברי וחברותי חברי הכנסת, יש לנו קריאות ביניים בתוך הסיעה? לך מותר הכול.

הדיון שמגיע היום בנוגע לתקציב הוא טכני במהותו. אני חושב שאף שאנחנו רואים מה המדיניות המסתמנת של הממשלה בצד החברתי-כלכלי, אני חושב שמן הראוי קודם כול לראות את התוכן של ספר התקציב ואז לבקר אותו. אבל במקביל לזה שמדברים פה על התקציב מתחולל מאבק בתחום אחר, מאבק גדול מאוד על אחת ההחלטות הדרמטיות ביותר למשק הישראלי, אולי ההחלטה הדרמטית שהייתה עד כה בכל שנות קיומה של המדינה, החלטה על טריליון שקל. ואתה מסתכל מן הצד ואתה רואה את האופן שבו מנהלים את התקציב, או את האופן, יותר נכון, שבו הולכים לבנות את התקציב ולהעבירו כאן בכנסת, הכול בחאפ-לאפ, בחטף, דוחים מועדים, לא מביאים תוכניות ברורות. ובמקביל אתה מסתכל על מה שקורה בתחום הגז, ואתה אומר לעצמך: אני לא יכול שלא להתפעל מכך שבמקרים שבהם ראש הממשלה באמת רוצה והוא דוחף בכל הכוח, אז המדיניות פשוט מיושמת. ואני יכול רק להתפלל שבנושאים החברתיים שאנחנו מעלים כאן, גם בקואליציה וגם באופוזיציה, במשך כל השנה, ראש הממשלה והממשלה יפגינו את אותה נחישות גם כאשר מדובר על קצבאות הזיקנה, וגם כאשר מדובר על הביטוח הסיעודי הקולקטיבי, וגם כאשר מדובר על צער בעלי-חיים, ועל חיילים משוחררים ועל בעיית הדיור. לפני ארבע שנים ראש הממשלה הזה הבטיח "סופר-טנקר" כדי לטפל במחירים של הדיור. בכנסת הקודמת, הבעיה של הדיור לא רק שלא נעלמה ולא נסוגה, היא אף החריפה, וראש הממשלה המשיך לעמוד כאן, על הדוכן הזה, ולהבטיח לנו את הורדת מחירי הדיור שוב ושוב ושוב, והמחירים המשיכו לעלות. עכשיו אני שואל את עצמי ואתכם: מה היה קורה אילו היה לראש הממשלה שלנו אכפת באמת לא רק ממתווה הגז ומהכסף של תשובה, אלא מהאנשים הצעירים במדינה שיש להם שני חלומות פשוטים, לבנות בית ולגדל משפחה? והיום יש יותר ויותר אנשים צעירים במדינה הזאת שנאלצים לוותר על החלומות האלו בגלל סיבות כלכליות, ואורזים את הפקלאות ועוזבים למקומות אחרים. למה זה קורה? זה קורה, בין השאר, כנראה, אני עוד נותן קרדיט לממשלה הזו, אבל הממשלה הקודמת והכנסת הקודמת, הטיפול בבעיות האלו לא היה מספיק דחוף להן. אני מסתכל גם על האופן שבו הכול הולך ומתהווה לנגד העיניים. אני הצעתי לשר כחלון, ואני חושב, חבר הכנסת אלאלוף, שזה גם הופיע בדוח שלך, זאת הצעת חוק שלי עוד מהכנסת הקודמת, הצבה של יעדים חברתיים בחקיקה. אני חושב שעל תוכן התקציב בכללותו אנחנו אולי לא נוכל להסכים, אני בטוח שבתוך התקציב יהיו דברים שנסכים להם ויהיו דברים שלא נסכים להם, ולכן, בסוף, כמו בנושאים פוליטיים אחרים, הקואליציה תצביע משהו אחד והאופוזיציה משהו אחר.

אני חושב שעל האופן שבו מנהלים ומאשרים את תקציב המדינה בכנסת נוכל להגיע להסכמות מסוג אחר. איך בדיוק תדע המדינה הזו לאן להתכוונן מבחינת הפחתה של שיעורי העוני והאי-שוויון והאבטלה, כאשר בצד הכלכלי של התקציב מדברים אתכם, אנחנו נתכתש פה על עשירית האחוז, ובצדק, כאשר נדבר על יעד הגירעון ועל יעד האינפלציה, כי זה כסף גדול, אבל כאשר נעבור לדבר על הצד החברתי, אז אנשים יסתפקו כאן בכל מיני אמירות כאלו כלליות ופופוליסטיות: כולנו מחויבים למאבק בעוני, כולנו רוצים להפחית את האי-שוויון, כולנו בעד הפריפריה, וכשאתה בא ואתה בודק בתקציב מה האמירות האלה ומה עומד מאחוריהן, לפעמים לא עומד מאחוריהן שום דבר.

אני חושב שטוב תעשה הממשלה אם כאקט הראשון שהיא מביאה לכנסת לא תדבר אתנו רק על מועדים. אני חושב שאם במקביל להבאה של שינוי המועדים הייתם מדברים על תהליך אחר, שקוף, רציני, שדרכו אתם הולכים לנהל את התקציב, אז הייתה פה הרבה יותר פתיחות. לכאורה ההצבעה היום היא הצבעה טכנית, אבל זו בדיוק הבעיה עם תקציב המדינה, שמאחורי הטכניקה מסתתרת המהות, המהות הכואבת, שהתקציב הוא לא שקוף, שהתקציב הזה הוא לא מובן, לעתים לא לחברי הכנסת, שמקבלים אותו כמה שעות לפני ההצבעה, ודאי שלא לציבור הרחב. ואולי אחד הדברים הגרועים ביותר בתקציב הזה, בשונה ממה שקורה במדינות אחרות בעולם, שאין בו מידה וחצי מידה של אחריות. אפשר לכתוב בספר התקציב מה שרוצים, לא משנה מי בממשלה ולא משנה מי בכנסת, ובסופו של דבר, כשאתה בא לקבל דין-וחשבון על מה שנעשה, אין תרבות כזאת, אין מושג כזה, זה לא מעניין אף אחד, וזה בעיקר לא באינטרס של הממשלה להציג את זה. אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת בסוף דברי. למשה כחלון, שר האוצר, שאני מאוד מעריך, היו שלוש התחייבויות עיקריות במערכת הבחירות. הראשונה הייתה הדיור, ואי-אפשר שלא להתרשם לפחות מהנחישות שהוא מפגין עד עכשיו. כמו כולם גם הוא ייבחן בתוצאות, ואני הבטחתי ואני מבטיח שבדברים הטובים שהוא יעשה אנחנו, לפחות חלק מחברי האופוזיציה, ניתן רשת ביטחון למהלכים בתחום הדיור. ההתחייבות השנייה שהייתה, שיתחילו לבנות.

אמרתי, הוא ייבחן בתוצאות. ההתחייבות השנייה הייתה הגז, וכולכם יודעים מה היה בראיונות לתקשורת ומה היה בסופו של דבר. אבל הייתה גם התחייבות שלישית של משה כחלון, והיא הטלת מס ירושה בתקציב

ירושות גדולות של למעלה מ-10 מיליון שקל. מדינת ישראל הגיעה למקום הרביעי בעולם מבחינת האי-שוויון בחלוקת ההכנסות, למקום הראשון בעולם מבחינת שיעורי העוני, באופן יחסי כמובן. באה ועדת בן-בסט לפני כמה שנים וקבעה שהטלת מס ירושה היא אחד המנגנונים האפקטיביים ביותר כדי לצמצם את האי-שוויון והעוני. שר האוצר שלנו מבין את זה. שר האוצר שלנו מבין גם שבהינתן הסכמים קואליציוניים כל כך מטורפים, יש כאן 2 מיליארד שקל שמונחים על הרצפה ואפשר לאסוף אותם. ואנחנו היום באים בדרישה מאוד חד-משמעית לשר האוצר: על התחייבות אחת כבר ויתרת, אנחנו לא מוכנים ולא ניתן שמההתחייבות השנייה אתה תיסוג. זו תהיה נטישת הרעיון של הטלת מס ירושה על ירושות של יותר מ-10 מיליון שקל בתקציב הקרוב. ואם הממשלה הזאת הגונה, ויש בקואליציה הזאת אנשים הגונים מאוד, שמחויבים לדרכם, הם ייקחו את הכסף הזה, את אותם 2 מיליארד שקלים, ולא יזרקו אותם לכל מיני מקומות עלומים, ולא ישתמשו בזה לקופה קטנה לכל מיני צרכים מיידיים, הכסף הזה ילך ככסף תוספתי לטובת צרכים חברתיים שישמשו למיגור האי-שוויון והעוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת איציק שמולי. יעלה חבר הכנסת עמר בר-לב. גם לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, דיברו לפני וידברו בוודאי אחרי על כל, נקרא לזה ככה, בלשון המעטה, המגרעות בתקציב המדינה, המגרעות בכלל בנושאים הכלכליים והחברתיים שהממשלה הזאת מובילה. אבל אני דווקא רוצה להתחיל במשהו טכני, כביכול טכני, שהמיקרופון לא ייכנס לי לפה, במשהו כביכול טכני. אתה יודע, אתה מכיר את המושג "מאה ימי חסד".

מישהו מתחיל באיזה תפקיד, נותנים לו מאה ימי חסד. ממשלה חדשה נבחרת, נותנים לה מאה ימי חסד. גם הממשלה הזאת נבחרה, ואמרו: בואו ניתן לה מאה ימי חסד. אבל איך, כמו, כמו מה? מאה ימי חסד זה מחרתיים. אז כמו שהתחיל הסיפור, הביטוי עם מאה ימי החסד, באה הממשלה ואמרה: רגע, אם 100 ימי חסד, אז בואו תיתנו לי עוד 75 ימי חסד, זאת אומרת, 175 ימי חסד. טוב, זה נראה טיפה מוזר, ואז זה הגיע לוועדת הכספים, וועדת הכספים הוסיפה עוד 15 ימי חסד. זאת אומרת, 100 ימי החסד הפכו ל-190 ימי חסד, שזה כמעט, זה בערך, לא כמעט, פי-4.2 מאשר בחוק המקורי. אם אזכיר לכולנו, עד לפני שנה זה היה 45 ימים שהחוק היה מונח, מהרגע שהממשלה הניחה אותו עד הרגע שהוא היה צריך להיות מאושר. אז מ-45 ימים לפני שנה זה קפץ ל-100 ימים, אחרי זה ל-175 ימים, ועכשיו זה 190 יום. זאת אומרת, כל שנת 2015 תנוהל ללא תקציב. ודיברו כאן לפני על המשמעות של שנת 2015 עם תקציב של 1 חלקי 12, המשמעויות הן קשות, הן ברורות. ואני חושב שהדבר במידה רבה, העצוב ביותר הוא העובדה שכל תוספת הימים הזאת היא לא תוספת אמיתית שצריך אותה, כי ראינו, הוותיקים בינינו,

הוותיקים בינינו, מהכנסת הקודמת, ראינו שגם עם 45 יום, נדמה לי שאז רצו לקצר את זה ל-40 יום אפילו, הצלחנו, הכנסת הצליחה לעמוד במשימה ולהעביר תקציב, שהתנגדנו לו, אבל הצליחה להעביר את התקציב. כל הסיפור הזה הוא פשוט למשוך זמן בשביל להפוך,

מתי יש יותר נזק, כשהם דוחים את אישור התקציב או כשהם מאשרים אותו מוקדם יותר. מתי הם עושים יותר נזק? זאת שאלה זאת אכן שאלה מעניינת. אתה יודע מה, אז אולי, אבל הפעם, דני, זה כדי לבזבז את הימים כדי שה-1 חלקי 12 יישאר, ואז יהיו להם הרבה עודפים כדי לשלם את כל ההסכמים הקואליציוניים. בדיוק, אפשר להאריך את זה ל-2016,

אני יכול לספר שלפחות בפרקטיקה המשמעות של 1 חלקי 12, הרבה פעמים, בדרך כלל היא מאוד מאוד כואבת. הייתה לנו דוגמה רק לפני כמה ימים עם היעדר התקציב,

היעדר תקציב למימון טיפול פסיכולוגי לילדים באזור עוטף-עזה. זהו, נגמר התקציב, אין תקציב, 1 חלקי 12, אי-אפשר לתת, והיה צריך מהלך מיוחד של הממשלה בשביל לאשר את הדבר הטריוויאלי הזה, הברור, האנושי, המוסרי, שברור שהיה צריך לאשר אותו. זו רק דוגמה קטנה, ואתן לכם, חברי חברי הכנסת, דוגמה נוספת. לפני בערך חודש קיבלתי פניית ציבור מקבוצת הורים בהוד-השרון שהילדים שלהם היו אמורים להירשם לגן חדש, והיו אמורים לבנות עוד שני גני-ילדים חדשים בהוד-השרון, ומה לעשות, אין תקציב. אין תקציב. ואיפה הילדים הקטנים, הצעירים, לאיזה גן הם ילכו? הם יישארו ברחוב בספטמבר? כך, כן. כן, נכון, הם יישארו ברחוב בספטמבר. לא יודע מי צעק כאן "כן", ולא יודע אם זה בהקשר של מה שאני מדבר, אבל זאת תהיה התוצאה. ולכן, תקציב מדינה במהלך כל 2015 שמתנהל לפי 1 חלקי 12 הוא באמת תקציב, זו שיטה בלתי מתקבלת על הדעת, והדרך שבה הממשלה הזאת מושכת את הזמן רק בשביל, לא יודע מה, רק בשביל להקל עליה, להקל עליה ולהקשות על האזרחים? טוב, זאת המומחיות של הממשלה הזאת.

כן, איפה השר? אין שר באולם? יש, יש שר. יש בקואליציה. אני מבקש, אתה טוען שהשר הנכבד מש"ס הוא לא שר, דני עטר? זאת הטענה שלך? לא, השר מדבר בטלפון.

השר מדבר בטלפון.

השר, תכבד את הדיון,

אתה רואה רק מהגלבוע. מי יכול עליכם? אתם משגעים את העולם כבר. אבל, ידידי, מעבר לנושאים הטכניים כביכול,

אדוני השר, אני שמח שאתה מגיע, כי עכשיו מגיע החלק החשוב בדברים שלי. עד עכשיו דיברתי כאילו על נושאים טכניים, הארכה, 100 ימים, 195 יום, אבל האמת היא, שזה אתה, הייתי שותק. האמת היא שיש כאן פגיעה קשה באושיות הדמוקרטיה הישראלית, ומי שאמר את זה ראשון, דווקא אמרו את זה אנשי משרד האוצר בפעם הקודמת, בשנה הקודמת, כאשר האריכו את, כאשר רצו להאריך את 45 היום ההיסטוריים ל-100 ימים, משרד האוצר התנגד וטען שהמשמעות היא שהממשלה ממשיכה לפעול,

שלא על-פי אישור הכנסת, וזוהי פגיעה בלב המשילות. לא אני אמרתי, אנשי משרד האוצר אמרו. אבל הבעיה היותר-חמורה היא אחרת, כי בעצם מה שקורה כאן מאז הבחירות האחרונות, יש תהליך קבוע, מתמשך, נחוש, של כרסום בדמוקרטיה הישראלית. וזה כמו שיטת הסלאמי, אתם מכירים את שיטת הסלאמי? שחותכים חתיכה מהנקניק, עוד חתיכה,

כל פעם חתיכה קטנה שלא עושה שום שינוי, בסוף לא נשאר שום דבר ביד. זה בדיוק מה שעושה הממשלה הזאת, מאז הבחירות, לדמוקרטיה. אז זה התחיל בדבר הראשון, שהממשלה הזמנית כבר שינתה חוקי-יסוד. רשמתי לי כאן רשימה של דברים, פשוט מפחיד מה שקורה כאן. אז זה התחיל משינוי חוקי-יסוד על-ידי הממשלה הזמנית כדי שיהיה נוח לראש הממשלה לעשות את חלוקת השרים שלו, אחרי זה הוא פירק משרדים ולקח חתיכות והעביר לפי הגחמות ולפי הלחצים שהופעלו עליו, אחרי זה ראש הממשלה השתלט על משרד התקשורת, ולא במקרה דווקא על המשרד הקטן הזה, משרד התקשורת, כי הוא רוצה להיות זה ששולט על מה מגיע לעיניהם ולאוזניהם של אזרחי מדינת ישראל.

כמובן, הניסיון לחטוף את מתווה הגז מאזרחי מדינת ישראל, דרך הקבינט המדיני, למצוא איזה תירוץ שיש כאן נושא מדיני-ביטחוני כבד ולכן מי שצריך לאשר את זה, זה הקבינט המדיני-ביטחוני. אם זאת לא חטיפה של נושא מרכזי, כאן דיברו לפני החברים שזה אולי הנושא החשוב ביותר שעומד בשנים הקרובות בפני אזרחי מדינת ישראל, אז מה זאת חטיפה? ואחרי זה,

כפי שדיברתי עכשיו על הארכת המועדים והמשיכה ויותר מאוחר אנחנו נדון בעצם בביטול החוקים שהועברו, שהתחילו לעבור בכנסת הקודמת, אם חוק הגיור ואם העברת בתי-הדין הרבניים ממשרד המשפטים למשרד הדתות. אם זאת לא פגיעה בדמוקרטיה, אם זה לא כרסום בדמוקרטיה, כרסום ששוב,

בתור הוותיק מהכנסת הקודמת, אני לא זוכר, וזה לא מצחיק, מילא איתן כבל הוותיק יגיד לנו דברים כאלה, אני באמת לא זוכר תהליך כל כך מזעזע, בקושי חודשיים, שפשוט חותכים חלק אחרי חלק מהדמוקרטיה הישראלית. ואם אנחנו לא נעמוד על המשמר באופוזיציה ונזעק את זעקתם של אזרחי מדינת ישראל, אני מאוד מאוד חושש שלא יישאר הרבה מהדמוקרטיה שלנו בסוף המושב הזה. אבל אנחנו ניאבק ואנחנו נדאג שזה לא יקרה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת בר-לב. חבר הכנסת איתן ברושי. אחריו, חברת הכנסת מרב מיכאלי. עטר, לך יש עוד הרבה זמן, אתה יכול להביא שק"ש. להספיק לשתות קפה ולחזור. בבקשה, איתן, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כשהכנסת תדון ותאשר את התקציב בנובמבר 2015, אנחנו נציין 20 שנה לרצח יצחק רבין, זיכרונו לברכה. אנחנו למדנו בממשלתו, שנחשבת לטובה ביותר שהייתה בישראל, את המונח "סדר עדיפויות". הבעיה, עם כל הכבוד, חברי באופוזיציה, הבעיה של התקציב היא לא עם הדו-שנתי או חד-שנתי, השאלה היא מה עושים אתו. והשאלה היא, זה מפריע בספסל של המזכירות, מרב. זה מפריע, הרעש. סליחה. הבעיה העיקרית היא: מה הוא סדר העדיפויות של התקציב?

בישראל תמיד הניפו שני דגלים, הדגל החברתי-כלכלי והביטחוני-מדיני, אבל תמיד הייתה רק קופה אחת.

משרד האוצר כבר גמר את הגמישות בתקציב שלו, הוא חילק בהסכמים הקואליציוניים בצורה מופקרת את תקציב המדינה כדי להבטיח שלטון רעוע על חודו של קול, יש החזר חובות, יש טייסים אוטומטיים, יש התחייבויות רב-שנתיות. בעצם השאלה שהכנסת הייתה צריכה לשאול את עצמה: בשעות כאלה להקדיש דיון לתוצאה כמעט מובנת של תקציב דו-שנתי בסוף שנת 15' איזו ישראל רוצים לראות עם תקציב 15'-16'? ולכן הבעיה היא לא אם זה תקציב דו-שנתי או חד-שנתי, ברור שזו שגיאה, מה שקרה. אבל השאלה שצריכה להעסיק אותנו כשליחי העם ונבחרי הציבור היא: איזו מדינה תהיה עם תקציב 15'-16'? במה היא תהיה שונה מהמדיניות הקיימת? אני חושב שהמדינה זקוקה לסדר עדיפויות שמחזיר את החינוך לסדר-היום. מחאת הסרדינים לא תיפתר עם סחבת של שר החינוך. המדינה זקוקה לתקציב שיחזיר את הביטחון לאזרחים ושיחזיר אותנו למדיניות של פיתוח הנגב והגליל ושל חיזוק ההתיישבות. אני חושב שאנחנו צריכים לעסוק בעיקר בשאלה של סדר העדיפויות. אני חושב שאנחנו, בוויכוח הזה על שני הדגלים, לא יכולים להתעלם משום דגל ולא יכולים לומר שאפשר גם וגם וגם. בתקשורת מדברים אתנו על רפורמות, בלוח הזמנים שאנחנו פועלים בו, לפי דעתי, אלה יהיו רפורמות על חודו של קול עם כפייה, משום שלא התחיל שום תהליך הידברות עם הגורמים המרכזיים במשק ובחברה על רפורמות שהאוצר ושר האוצר מדברים עליהן. כל מה שמביאים פה בינתיים הם דברים טכניים שבוודאי לא הם יקבעו את המדיניות ואת הגורל של המדינה. לכן אני רוצה, במסגרת הזמן שעומד לרשותי, ואני מוכן אפילו לקצר, לומר שנדמה לי שאנחנו צריכים לחזור לעדיפות של הנגב והגליל, וספק אם אפשר לפתח גם את הנגב ואת הגליל וגם את יהודה ושומרון. אנחנו צריכים לחזור לעדיפות של תוכנית מדינית ומשא-ומתן לשלום. רבין היה מוכן להקטין את תקציב הביטחון כי הוא הלך על כיוון של משא-ומתן לשלום. אנחנו צריכים לדעת שהחקלאות וההתיישבות במשבר מאוד קשה. לפני ימים ספורים ועדת הכספים קיבלה החלטה חד-פעמית וחד-משמעית: להוריד ולבטל מס ששר האוצר וסגנו מיש עתיד גזרו על החקלאים, מס על העובדים הזרים. אין הצדקה למס הזה כי הוא לא הביא אף פועל ישראלי. אין עיוות גדול מהמס הזה כי הוא פוגע אנושות בחקלאים. והנה אני משוחח עם שר האוצר גם היום, עם סגנו שהוטלה עליו המשימה, הם לא מתרגשים. אנחנו נציע לגפני בוועדת הכספים לא לדון בבקשות של האוצר עד שיממשו את החלטת ועדת הכספים. ומי שמדבר על רפורמות להתיישבות ולחקלאות, עם חוסר האמון בפקידי האוצר שרוצים גם לחנך את החקלאים ולא רק לנהל את הקופה, אין לזה שום סיכוי. ואם יהיה צריך, אני בטוח, גם חברים נוספים פה, נצטרך להתמודד. כי מה הוכח בארץ הזאת? כאן שום דבר לא מגיע בגרביטציה, הכול בכוח המשיכה. אם לא תהיה ברירה, נצטרך להוכיח שלא פחות מהדרוזים, לא פחות מהחרדים, לא פחות מהאחרים, מהאתיופים, יוצאי אתיופיה, יצטרך להיות מאבק גם על תקציב ומדיניות החקלאות וההתיישבות. לכן אני קורא לממשלה לא להופיע פתאום עם חוק ההסדרים ועם תקציב כאילו אנחנו בהתגנבות יחידים, קודם כול לקיים דיון. אני מציע, אדוני היושב-ראש, שתציע את זה ליושב-ראש הכנסת שמחפש חידושים מעת לעת, קודם כול לקיים באמת את הדיון על סדר העדיפויות, איזו ישראל אנחנו רוצים לראות. הרי התקציב הוא ביטוי במספרים לסדר-יום, לערכים, לחוט-שדרה רעיוני, ליעדים. אז מה הם היעדים שהתקציב הולך לשרת? מוכרחים קודם כול לברר את זה, כל מפלגה בתוך עצמה וגם הממשלה והכנסת כולה.

בנובמבר, כשנאשר את התקציב, נזכור את יצחק רבין, שטבע את הדימוי ואת הביטוי של סדר עדיפויות אחר, ואז אנחנו נוכל לבוא ולומר שאנחנו מבצעים את השליחות. עם סדר העדיפויות של הממשלה הזאת, עם ההסכמים הקואליציוניים ועם ההתחייבויות שקיימות בתקציב, נראה שהגמישות תהיה קטנה מאוד והיעדים יהיו רחוקים משנת 2016. תודה. תודה רבה, חבר הכנסת איתן ברושי. חברת הכנסת מרב מיכאלי. דני, אתה קיבלת שלוש דקות עכשיו בגלל האמירה הזאת.

אני מבקש את שלוש הדקות של איתן לזמן שלי.

הנה, איתן מסכים. זו ההתיישבות מחלקת פה אחריות, בבקשה, גברתי, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש,

חברי וחברותי חברות הכנסת, הצעת החוק שמגיעה עכשיו לקריאה שנייה ושלישית מגלמת עוד שיא של הממשלה הזאת, בזמן הקצר שהיא קיימת, בפגיעה שהיא פוגעת בריבונות הכנסת וגם בעבודה התקינה של הממשלה, בבוז שהיא משדרת לציבור, לנבחרות ולנבחרים שלו, ולזכויות הדמוקרטיות החוקתיות במדינת ישראל. לקראת הדיון בוועדת הכספים בהצעת החוק יצאה חוות דעת מטעם הייעוץ המשפטי לוועדה על נוסח הצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה. במשך כל הקדנציה הקודמת שלי בכנסת, חברות וחברים, לא נתקלתי בחוות דעת כל כך חריפה וקשה של הלשכה המשפטית. היועצת המשפטית הצביעה על שורה של בעיות חוקתיות חמורות ביותר שהצעת החוק הזאת מביאה אתה, והיא מביאה כתימוכין דברים חריפים וחמורים של נציגי האוצר עצמם בדיון בוועדת חוקה לפני כשנה וחצי, במסגרת התיקונים של מה שכונה "חוקי המשילות".

נציגי האוצר עצמם דיברו על הבעיות שיש בחוק המשילות כפי שעבר, ועכשיו הממשלה הזאת באה ועוד החמירה אותם. בהתאם לחוות הדעת הזאת, לא רק שההתנהלות הממושכת של הממשלה בלי תקציב מאושר מעלה שאלות קשות ביחס ליכולת הפיקוח של הכנסת ושל הציבור על הממשלה וביחס ליכולת של משרדי הממשלה לבצע בכלל באופן שוטף את העבודה שלהם,

חברותי וחברי חברות הכנסת, נפגעת קשות הריבונות שלנו,

של הבית הזה, ונפגעת הלגיטימיות של עבודת הממשלה. לא רק שבמשך כחצי שנה מיום שהשרות והשרים נכנסים לתפקיד שלהם הם לא יוכלו ליזום שום תוכנית, שום פרויקט, לא יוכלו לעצב את סדר העדיפויות של המשרדים שלהם, אלא שיוצא מחוות הדעת של היועצת המשפטית שמי שלמעשה מנהלת את המדינה, מנהלת אותנו החשבת הכללית, שעושה אומנם כמיטב יכולתה, אבל כמה בלתי סביר שהחשבת הכללית לבדה תנהל את מדינת ישראל. נימוקי הממשלה למהלך הזה לא מחזיקים מים בשום פנים ואופן. גם הטענה כאילו הממשלה בכלל דואגת לכנסת, שיהיו לה יותר ימים לדון, היא באמת ספין עלוב, תסלחו לי, חברות וחברים. הנימוק האמיתי היחידי הוא שהממשלה לא רוצה להגיע לכנסת לקבל את אישורה ואת הפיקוח שלה, ובאופן אמיתי זאת פגיעה עמוקה בדמוקרטיה הישראלית. כל יום בלי תקציב מאושר הוא יום שבו נפגעת יכולת הביצוע של משרדי הממשלה, נפגעת הריבונות של הכנסת, נפגעת יכולת הפיקוח שלה על הממשלה. כמו שטענו וחזרנו וטענו בוועדה,

חברי וחברותי, הפתרון הסביר והמתבקש היה להישאר במתכונת חוק-היסוד, כמו שנקבע רק בקדנציה הקודמת, סך הכול, להעביר את תקציב 2015 במשך 100 ימים מכינון הממשלה ואת תקציב 2016 עד סוף מרס. לצערי, זה לא עומד לקרות. מה שקורה כרגע, כמו שאמרתי, הוא פגיעה בריבונותה של הכנסת, פגיעה בדמוקרטיה הישראלית. זאת מתחילה להיות ההתמחות מספר אחת של ראש הממשלה הזה,

נזק לכולנו.

תודה, חברת הכנסת מיכאלי. חבר הכנסת איתן כבל, לא נמצא?

חברת הכנסת רויטל סויד, לא נמצאת. חבר הכנסת דני עטר, מה תגיד? הגיע תורך,

נחסכו לך 27 דקות תיאורטיות. 27 דקות, מה אני אספיק להגיד ב-27 דקות? בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי, האמת היא שאני,

יושב ומנסה לחשוב מאיפה מתחילים, האם זו בדיחה? עמר, תביא לי בבקשה את הנייר, בשלב מסוים אני רוצה להקריא משם משהו, תודה, עמר, אני שואל את עצמי, האם זו בדיחה, שאנחנו צריכים לאשר תקציב בחודש נובמבר? האם זו בדיחה, או שזו אמת? כי אני באמת לא מצליח להבין, מה תפקידו של תקציב? מהמעט שהספקתי ללמוד בחיי, תקציב מגדיר מדיניות, ואם אנחנו מאשרים את תקציב 2015 בחודש נובמבר, אז מה המדיניות? על מי אנחנו עובדים? אתה לוקח תקציב של ארגון, במקרה הזה ארגון כזה גדול, שקוראים לו מדינת ישראל, אתה קורא את התקציב, ואתה מבין לאן הארגון הזה שואף להגיע. האם הוא מתכוון להוביל אותנו למקום שבו מחזקים את הפריפריה? האם הארגון הזה מתכוון להוביל אותנו למקום שבו מחזקים את השלטון המקומי? האם המדיניות, יש בה הגדרה של צמיחה כלכלית? מה הם יעדי הצמיחה הכלכלית? אלה דברים שאתה בדרך כלל, כשאתה לוקח תקציב לידיים וקורא אותו, אתה לומד על הארגון. אם אני צריך לאשר את התקציב של שנת 2015 בחודש נובמבר 2015,

ונשאל את עצמנו, מה אנחנו לומדים על הארגון הזה? אז אני אגיד לכם מה אני לומד על הארגון הזה, אני לומד עליו שזה ארגון בלי הנהגה, ארגון שפשוט, עם הזרם, צועד לו אל עבר יעדים לא ברורים, שלארגון הזה בעצם אין הכוונה, אין הגדרה של מטרות, אין הגדרה של יעדים. ואם אני, ככה, לצורך העניין, אתמקד לרגע קט בשלטון המקומי, וננסה להבין מה המשמעות של, אין תקציב עד חודש נובמבר, לגבי השלטון המקומי. כפי שבוודאי ידוע לכם, ראש רשות, אם היה מגיע לחודש נובמבר בלי תקציב, כבר היה מודח מתפקידו. שר הפנים היה מדיח אותו מתפקידו.

יושבת אתנו כאן ראשת העיר לשעבר של ערד והיא יודעת את זה בדיוק כמוני,

נראה לי שאין פה שר. חשב מלווה היה מביא לך. יש,

כן, אני רואה. כי יש הגדרה מאוד ברורה שאומרת, שאם ראש העיר לא מצליח לאשר תקציב, הוא חסר יכולת משילות, ולכן צריך לשלול ממנו את הסמכויות ולהעביר אותן למישהו אחר. אז למה זה נכון לגבי ראש עיר וזה לא נכון לגבי ראש הממשלה, שהוא חסר יכולת משילות? כן, מיקי, אני שואל אותך.

אם אתה מרים ידיים, עד לאן באנו. דני, לו מותר הכול. זו הבעיה, שכשמדובר בכך שמדינה באה לאשר תקציב בחודש נובמבר, מדובר בנו,

לא בו. זה החיים שלנו. זה רשויות מקומיות, שבחודש דצמבר 2014 אישרו את התקציב שלהן, על-פי פרמטרים שהמדינה קבעה להן, נתנה להן את הכלים לבנות תקציב ולחשב, איך היא בונה את התקציב לשנה החדשה, ומאז היא אומרת לרשויות המקומיות: תעבדו על תקציב של 1 חלקי 12 לפי שנת 2014. המשמעות של זה היא שכל הרשויות במדינה, למעט העשירות ביותר, שיש להן עודפים, מתנהלות נכון לרגע זה בתקציב גירעוני. זו המשמעות. ואני מנסה להבין, מתוך כך שכולנו עסוקים כל יום בדיונים עמוקים על עתידה של המדינה הזאת בוועדות הכנסת, אם בוועדת הכלכלה של הכנסת,

שעסקה בנושא הגז, מתווה הגז, או בוועדה לביקורת המדינה, שעסקה בדוח מבקר המדינה על כל הסוגיות של נגישות האזרחים למידע על הזכויות שלהם, ואתה מבין שזאת מדינה שיד ימין בה לא יודעת מה יד שמאל עושה. האם זה לא תפקידו של ראש הממשלה? אבל גם אם זה היה ברור לו שזה תפקידו, מעצם העובדה שהוא לא מסוגל לאשר תקציב, הוא חסר יכולת משילות, ולכן גם אין סיכוי שהוא יעסוק באותו אחד שזקוק מאוד לשירותי הרווחה של המדינה, זקוק מאוד לביטוח הלאומי, זקוק מאוד לתקציבים שנמצאים ומחכים לו בביטוח הלאומי, ואין לו מושג אפילו שיש לו זכויות כאלה. אז אני מגיע למסקנה, חברי וחברותי חברי הכנסת, שמי שמביא אותנו לדיון הזה

ניסיון שבחודש נובמבר נאשר את תקציב 2015, הוא פשוט מזלזל בנו.

מזלזל בנו, חברי הכנסת, מזלזל במוסד הזה, בבניין הזה, שמייצג את כל העם, מזלזל באזרחי המדינה. אבל ברור עוד יותר מכך, שאין לו מושג לאן הוא מוביל אותנו. ואתם יודעים מה? אני לפעמים שומע דברים בבית הזה ואני לא מצליח להבין אותם. ואני רוצה לפנות אליך, אדוני השר, ולחברים החרדים בבית הזה, ולהקריא לכם מתוך נאומו של חבר הכנסת אייכלר היום, וננסה רגע לפתח את זה, במסגרת משחק התפקידים שאנחנו משחקים כאן. אני אקריא לכם מתוך נאומו. הלכתי והוצאתי את הנאום שלו נכון להיום בצהריים. חבר הכנסת ישראל אייכלר אומר ככה: "עיריית ירושלים משקיעה עכשיו 75 מיליון ב"ספורטק", בשעה שחלק קטן מאוד מתושבי העיר ישתמשו בזה. אני אומר" זה הוא אומר, כמובן, "נניח שזה לא יעבוד בשבת ונניח שהכול יהיה בסדר, מה פתאום צריך האזרח לשלם 75 מיליון שקל בשביל תרבות שאיננה שלו? ומה פתאום צריך האזרח החילוני, האנטי-דתי, לשלם מס עבור תרבות של בתי-כנסת?" והוא ממשיך ואומר: "אני מציע, חברי החרדים, שנעשה הסכמה לאומית שבכל נושאי התרבות יישא כל אחד באופן פרטי. כי התרבות הרעה של אותם אנשים שהם נגד מנשקי המזוזות, אני לא מוכן לממן אותם, והתרבות היהודית שלנו, גורמים אחרים לא רוצים לממן. הרי יש תרבות ערבית, אני לא יודע כמה מממנים אותה, למה אזרח ערבי צריך לשלם מס עבור תרבות יהודית? ולמה יהודים צריכים לשלם מס עבור מוסד תרבות שמציג סרט של מחבל שרצח את משה תמם? אפשר לומר שכל נושא התרבות וכל הדברים האלה צריכים להיות פרטיים, הפרטה. לא צריכים לממן אותם". ואני שואל אותך, אדוני השר, מיקי, עוד שנייה. לא, קח את הזמן. אני לוקח. אני שואל אותך, אדוני השר, איפה זה עוצר? איפה ההבחנה הזו של תשלום מסים בגין שירות כזה או אחר, איפה זה עוצר? אתה באמת חושב שזה יעצור בסוגיה הזו בנקודה שבה נוח לך? אתה חושב שלא יפתחו את זה לכיוונים שיהיו פחות נוחים לישראל אייכלר וכן הלאה?

בקרקס הזה שמתנהל כאן הכול אפשרי, הכול מותר. מותר לנו לעשות כל מה שאנחנו רוצים, אין צורך במשילות, הרי בסופו של דבר נבוא לאזרחים, נבהיל אותם עם כמה ססמאות, הם יצביעו עבורנו, ואנחנו נמשיך וננציח את השלטון. זו האמירה בעצם. וכנגד האמירה הזאת אני אומר לכם שהדרך היחידה היא לעצור את זה, ואתם בקואליציה, אסור לכם להמשיך לתת יד לקרקס הזה, שבעצם מוביל אותנו לשום מקום. עוד לא היה דבר כזה שמדינה שלמה תצעד באפלה גמורה, בלי להבין בכלל לאן היא פוסעת,

לאן היא הולכת, לא חשוב באיזה מילים תשתמשו. זה ברור לגמרי שבאין תקציב, מדינה לא יכולה להתנהל, לא יכולה להשיג יעדים, לא יכולה לפתור את בעיותיו של האזרח הפשוט. והבעיות הן כל כך רבות: שלטון מקומי, אמרנו, קורס, מגזר ערבי במדינה, הגיע הזמן גם לדבר על זה. המגזר הערבי במדינה מתנהל באופן הכי לא ראוי. המדינה, יחסה למגזר הערבי הוא באופן הבלתי-ראוי ביותר. לסכם. מדברים על תקציב המדינה אני בתוך עשר דקות מסכם. שניות. מדברים על תקציב המדינה, מעניין מי בבית הזה יודע שתחת מדינת ישראל מתנהלים שני תקציבים: בכל משרד ממשלתי יש תקציב של הערבים ותקציב של היהודים. זה נראה לכם מדינה מתוקנת? זה נראה לכם דבר הגיוני, סביר בכלל? אחר כך עוד מדברים על אפליה מתקנת, על פערים. הרי אם היה ראש הממשלה ממלא את תפקידו כראוי, מאשר תקציב אחד לכל אזרחי המדינה ללא הבדל של דת,

גובה וכן הלאה וכן הלאה, ואחר כך היה רוצה להוסיף על התקציב הזה סעיפים או סכומי כסף כדי ליצור אפליה מתקנת, זה מאוד הגיוני. חבר הכנסת עטר, אתה מעכב את יושב-ראש ועדת הכלכלה פה מלשאת דברים, שזה חמור מלחרוג מהפרוטוקול, בינינו. אתה יודע מה?

לדעתי, זה מה שצריך לעשות, איתן. תאמץ את הרעיון, בוא פעם אחת נאתגר את ראש הממשלה, נשים תקציב אחד לכל אזרחי המדינה, ולא לכל קבוצת אוכלוסייה נעמיד תקציב אחר שיוצר עיוותים, ומי שלא מסוגל או אין לו היכולת לממש את הזכויות שלו מכל מיני סיבות ביורוקרטיות כאלה ואחרות, נוצר הפער, ההולך וגדל באופן כזה, מי שלא קשור ומחובר. בדיוק, בדיוק. לזה זה מיועד. בונים תקציב באופן כזה שמי שלא מחובר לעטיני השלטון והוא לא מִתפקד והוא לא בוחר והוא לא מצביע עבור ראש הממשלה והמפלגה שלו, מוצא את עצמו בתת-ניצול תקציבי, שגם ככה הוא ניצול מעוות, וכל שנה שעוברת הפערים הולכים וגדלים, ואחר כך מתפלאים שהאוכלוסייה הערבית במדינה מרגישה מקופחת, מרגישה לא שייכת, מרגישה לא מזוהה עם מה שקורה במדינה הזו. ואנחנו מתפלאים,

אומרים: איך זה יכול להיות? למה הם לא ציונים כמונו? אז אני מודיע לכם: הם לא יכולים להיות ציונים, הם לא יכולים להזדהות עם מה שקורה כאן, כי האפליה הזאת היא מטורפת. נא לסיים.

מה לעשות, אני אומר פה דברים שהם האמת, וזוהיר מאחורייך ויכול לומר לך, אני גם אתך.

ממש, ממש. משפט לסיום בתוך שלוש-ארבע דקות. לא, לא, זה כבר חריגה מהפרוטוקול.

אני עושה לך הנחות, אבל יש גבול.

ולו רק בשביל זה שכשיסתיים כאן הדיון אני עוד צריך לנסוע שעתיים וחצי, כשאתם כבר תחגגו.

אתה כבר תהיה עם שעון ההשכמה שלך, ואני עוד אהיה בדרך הביתה. אז הנה עוד סיבה לסיים את הדברים. אני, ברשותך, אומר משפט סיום. המיקוד של הדקות האחרונות בדברים שלי, לגבי האוכלוסייה הערבית, הוא לא נעשה סתם, הוא נעשה כדי להמחיש את משפטי הפתיחה שלי ביחס לתפקידו של תקציב. תקציב נועד לשרת את אוכלוסיית המדינה, נועד להגדיר יעדים. כשאין תקציב ואין יעדים, נוצרים פערים. ונוצר פער שהוא בלתי נסבל, שהוא לא הגיוני, שאנחנו נותנים לו יד, אנחנו חלק מהבית הזה שיוצר את הפער הזה. ואסור לנו להמשיך את המצב הזה.

לתקן את זה באופן כזה ולוּ רק בגלל העובדה שהתקציב מגיע בנובמבר, ראש הממשלה יגלה קצת אחריות ויתקן את העיוותים האלה פעם אחת ולתמיד.

תודה, חבר הכנסת עטר. בהחלט היה שווה לחכות לנאום שלך. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. אני אשאיר אותך בידיה הנאמנות של סגנית היושב-ראש פלוסקוב,

גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, שלא מתעניין מה קורה פה במליאה, חברותי וחברי חברי הכנסת, רשם פרלמנטרי, אין לי ברירה, אני חייב להרים את הדוכן. חייב להרים את הדוכן. מאז אתה יושב-ראש ועדת הכלכלה גבהת. אדוני היושב-ראש, הרבה דברים קרו לי מאז, ורק לטובה. רק הגז נשאר למטה באדמה, אבל אתה, גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי חברי הכנסת, הגיע הזמן לעשות סדר כאן. עשיתם פה מה שרציתם עד כאן, טלי התעוררה. השעה 23:00. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר,

רוצה להתחיל, עכשיו ראיתי ידיעה של ברק רביד, כתב "הארץ", שסיפר שראש הממשלה מנע מראש המוסד להופיע, חבר הכנסת חיליק, מנע מראש המוסד לבוא ולהרצות בפני חברי סיעת המחנה הציוני על "דאעש". וביררתי עם יושבת-ראש הסיעה שלנו, הנמרצת, מרב, אם אכן היה דבר כזה. אני זוכר שניתן אישור לראש המוסד לתת הרצאה לאנשי עסקים.

חברי המחנה הציוני, אסור שחס וחלילה נדע, נשמע, תינתן לנו הזכות לקבל מידע על "דאעש", עד כמה שבכלל המוסד יודע להגיד משהו עליו. אני בטוח, אני בטוח. קסניה יודעת יותר טוב. קסניה, אין לי ספק שאת יודעת יותר. יאללה, מעבר לעניין הזה, זה נראה לי עניין לא תקין לחלוטין, ואני מאוד מקווה שהעניין הזה לא יעבור גם מבחינתה של יושבת-ראש סיעתנו והסיעה שלנו. אנחנו צריכים להביע את המחאה שלנו בעניין הזה.

לעניינים אחרים. נושא התקציב, דווקא אני רוצה לדבר עליו היום בנושא הגז. אני יודע שטוחנים את זה עד בלי די, אבל יותר מאשר אנחנו עוסקים בעניין הזה, של התקציב, נושא הגז מקבל משמעות מיוחדת, כי זה נושא ל-50-40 שנה, זה לא החארטה הזאת של הדו-שנתי, זה סיפור של העתיד שלנו, של בנינו, של נכדינו. ועל מה מלינים, בעצם, חברותי וחברי?

טוענים שאנחנו מעכבים? אז בוא נעשה סדר בסיפור הזה. אני רוצה להזכיר למי שכבר שכח, שמתווה הגז כבר היה אמור להיות מאחורינו. ולשמחתנו, מי שעד לרגע זה עצרו את התהליך, ובדין, אלה או אנשי מקצוע או פוליטיקאים מתוך הקואליציה. הממונה על ההגבלים העסקיים, אני רוצה להזכיר, דיויד גילה, מונה על-ידי הממשלה. הוא הראשון ששם את הדברים על השולחן ועוצר את התהליך. הוא מוציא חוות דעת שקובעת שמדובר במונופול. אחריו הרב, חבר הכנסת, השר אריה מכלוף דרעי, כבר לא נשאר מקום בכרטיס הביקור.

הברקה של שעה 23:00. ידעתי, ידעתי שתסתובב. ידעתי שתסתובב, ידעתי שתסתובב. רק הזכרתי את המנהיג שלכם, ישר הסתובבתם.

ובאמת עכשיו, מעבר לעניין הזה, ייאמר לזכותו שהוא מקבל אומץ ומחליט שלא לבצע את רצונו של ראש הממשלה, שמבקש להפיל על כתפיו השחות את חטאי הממשלה בשש השנים האחרונות, והוא מחליט להביא אותה, ואומר לממשלה: אני לא מוכן להיות חותמת גומי שלכם, זה הסיפור. ואחרי זה מבקר המדינה בא, ומבקר המדינה קובע ומבקש ותובע לא לקיים החלטות בנושא הזה עד לאחר שהוא יגיש את הדוח, חבר הכנסת שרון גל. והאם אנחנו אלה שעוצרים? אם האנשים בתוך המערכת סבורים שהמתווה הזה הוא מתווה שגוי שיש לתקנו, אנחנו נעשה את הכול כדי לתקן אותו. ומי שהיה היום בדיון ראה דיון סוער, שמעלה שאלות ותהיות, המון שאלות, המון תהיות, על אופן התנהלות הממשלה והעומד בראשה. לא לחינם לא נמצאים כאן חברי הקואליציה. מה יש להם לתרום לדיון על התקציב, חוץ מהשר שאין לו ברירה אלא להיות כאן? סליחה, מה אתי? את, יש לך ברירה?

לא. אל תגיד חוץ מהשר. יש עוד, בוודאי, בוודאי. אבל בפועל, תראי איזה בושה וחרפה. וכי יש להם מה לומר? יש להם מה להגיד? ואיפה חבר הכנסת גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, שאנחנו כל כך אוהבים לדבר בו נכבדות ולאהוב אותו? איך המיקום שלו שינה את עמדותיו? איך מיקומו, מהאופוזיציה לקואליציה, הוא נהיה יותר זריז ממשגיחי כשרות, הוא מייד מכשיר. אני רק תמה, כוחו בפיו, העם הזה. "אל תיראי תולעת יעקב". כוחו בתורתו. בפיו, בפיו. אני רק שואל, אני באמת שואל, תמה. אדוני יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, גם המדע אצלך? לא, לא. אוקיי. אמרתי, לפחות שאני לא אטעה. יש הפרדת רשויות.

לכן אני אומר, איפה אתם? אדוני יושב-ראש ועדת החינוך, חברי חבר הכנסת מרגי, הכול הסתדר? התקציב הזה, הכול בסדר בו? אני רק זוכר, אך לא מזמן. ממש. אני עדיין תוהה, אתה עדיין לא בטוח איפה אתה. אתה עדיין הולך לשבת שם? יש פה כיסא פנוי, ואיך תצביע, חבר הכנסת מרגי?

משמעת. תגיד לי, מה, ראש הממשלה זה משה רבנו שיורד מסיני? מה חשוב כאן? האמת שלכם, שצעקתם אותה, שעשיתם קריעה, חלקכם? אני זוכר את הרב גפני, אני הזדעזעתי כשעשו את הקריעה. הכול נשכח כלא היה. הם, גם אסור להם לצפות בסרטים, אז אפילו אי-אפשר לשלוח להם את זה. בטלפון הכשר הם לא מורידים. ואני באמת תמה, בעניין הזה, ואני באמת רוצה לראות

יפעל חבר הכנסת גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, האיש שעמל, ונלחם ונאבק, שעוקר הרים וטוחנם זה בזה, בפיו, שנלחם למען האוכלוסיות החלשות. ומה יהיה עכשיו? מה יאמר? איזה הגיגים יצאו לו מפיו? אני סומך, אני סומך, אין כמוהו בלהרכיב משפטים. אילצו אותי, אילצו אותי. כורח הנסיבות. אבל אני אומר לכם עכשיו, מעבר לכל העניין הזה, קצת כבוד לכנסת, קצת, מעט. זה נראה, חברותי וחברי הכנסת, דני עטר, בבקשה, אני מדבר ברצינות.

קודם כול, אני גאה בכם, חברי סיעת המחנה הציוני נמצאים כאן, נותנים כבוד לכנסת. קודם כול, לבית. זה כבוד גדול, אני אומר את זה בלי טיפת ציניות. אצלי פשוט החדר רחוק. זה לא משנה. זה כולל את זוהיר? זה כולל את זוהיר? זה כולל גם את זוהיר, ראש וראשון.

הוא מאיר את דרכנו, זוהר. יש גם פה ניצב מטעם יש עתיד, מה שנקרא חפ"ק קדמי. בסדר, אוקיי, מה העניין? חבר הכנסת כבל, הזמן הולך ותם. אני כבר מסיים.

הוא בשיאו עכשיו, אנחנו נהנים, אני הבנתי את זה,

השיא הזה יכול להימשך עוד עשר דקות. אני מבינה את זה. נא לסיים.

אני, גברתי, מסיים. התעייפת ממני?

ממש לא. כשאנחנו נדבר בקפיטריה שעתיים. עכשיו, לסיים בבקשה. אנחנו, עוד יהיה לנו הרבה מה לומר, ואנחנו נאמר. תודה, גברתי. תודה רבה. איתן, רגע, רגע, יש לך איזה עמדה לגבי התקציב? אולי תגיד. אני אחשוב על זה.

תודה רבה לחבר הכנסת, יושב-ראש ועדת הכלכלה, איתן כבל. אני מזמינה את חברת הכנסת רויטל סויד. רויטל, עכשיו את צריכה, אחרי איתן זה קשה, אבל אנחנו סומכים עלייך. אחרי איתן זה קשה מאוד, מאוד, מאוד.

אני מבינה שהשעה מאוחרת, אבל בכל אופן, מה הבעיה?

אני רואה שהאדרנלין רק מתחיל לעלות כרגע, בטח. התחלנו ליהנות. אוקיי, גברתי, יש לך עשר דקות. כשהתחלנו ליהנות, כבר את רוצה לסגור? זה לא עינוי, זה בילוי.

ברור לי. ההצגה הטובה ביותר בעיר. בבקשה. אני רוצה להתחיל, לפני שאני אפילו אפנה לגברתי היושבת-ראש ולאדוני השר, זוהיר שאל אותי האם הוא יצטרך להתחיל את יום הצום שלו פה, במליאה. אני מקווה שחברים מהסיעה לא יפריעו לחברת הכנסת לדבר, ואני רוצה לומר, אז בבקשה. זאת כן הפרעה. אנחנו מעודדים אותה. אני רוצה לומר בפתח דברי כמה אני גאה לראות פה מהדוכן הזה את האולם, את המליאה, את כולכם, את רובכם, יושבים פה עם מרץ, עם כוחות, עם אמירה בהרבה מאוד תחומים. וחלק מהחברים שלנו גם נמצאים פה אתנו. רק שניים. ועכשיו ברצינות. ועכשיו ברצינות. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים ימים מאוד מורכבים בימים האחרונים וגם בשבוע שעבר כאן בבית-המחוקקים. נחשפנו למתווה הגז, וקצרה היריעה מלומר עד כמה הוא מסכן את הציבור במובן של החמדנות שיש בו. קיבלנו היום בקשה להארכה, דיון שאנחנו מנהלים, הצעת חוק-יסוד: תקציב המדינה, הוראה מיוחדת להאריך שוב. וחברי עמדו פה ודיברו לפני כן, ואני לא רוצה לדבר לא על הגז ולא על התקציב, אני רוצה לדבר על אדם אחד שהיום הובא למנוחת עולמים. אני רוצה לדבר על אפרים ברכה, זיכרונו לברכה. את אפרים ברכה הכרתי לפני בערך שני עשורים באופן טבעי כסנגורית והוא כחוקר בימ"ר תל-אביב. דרכינו הצטלבו בתיקים מסוימים. באופן פרדוקסלי או לא נשארנו מיודדים מאוד, עם הרבה מאוד חיבה ועם הרבה הערכה הדדית. אם אני מדברת על אפרים ברכה, וקשה מאוד לדבר עליו בלשון עבר, אני יכולה לומר שלא מדובר בקלישאה כשאומרים עליו "החוקר מספר אחת". באמת מדובר בתופעה, בחוקר שאין רבים שמשתווים לו באיזה אופן, כריזמטי, יצירתי, יסודי, ובאותה נשימה יש גם לומר, לעתים היה שנוי במחלוקת, לא כולם אהבו את האופן שבו הוא ניהל את החקירות. אף פעם לא הטילו בו רבב. בנו של אפרים ברכה אמור להינשא בחודש ספטמבר. חודש ספטמבר זה עוד פחות מחודשיים. אפרים ברכה, האיש הלא-שביר הזה, לא רק לא שביר, נראה בכלל לא סדיק ולא שביר, החליט ליטול את חייו חודשיים לפני חתונת בנו, וזה רק מראה באיזה עומק היה השבר שבו הוא היה נתון, באיזה גודל היה השבר שבו הוא היה נתון. והדבר הזה צריך להדליק אצלנו נורה אדומה. הוא צריך להדליק אצלנו נורה אדומה כחברה, הוא צריך להדליק אצלנו נורה אדומה פה בבית-המחוקקים, והוא גם צריך להוביל לבדק-בית וחשבון נפש בפרקליטות ובמשטרה, כדי לבוא ולבחון איפה הם היו כשהאיש הזה, שהם התהדרו בשם שלו, "החוקר מספר אחת", עבר את החודשים, את השבועות ואת הימים שהוא עבר פה לאחרונה. מסתבר שגם אנשים שידועים כחזקים וקשוחים, גם אם הם נבחרי ציבור וגם אם הם אנשי ציבור, לא חסינים. מסתבר שהם בני-אדם. מסתבר שאי-אפשר לחבוט שוב ושוב ושוב בבן-אדם ולהטיל בו רפש, ויכול להיות שהוא נכון ויכול להיות שהוא איננו נכון, אינני יודעת, אני לא פה כדי לבוא ולומר: הדברים הם לא נכונים. אני פה לבוא ולומר איך אנחנו כציבור יכולים לבוא ולאפשר את כיכר העיר חזרה, את הגליוטינה עם חבל התלייה, עם המשפטים שהם משפטי שדה, עם חוסר הדמוקרטיה, אולי אפילו פה אנחנו אומרים, בשם הדמוקרטיה, איך אנחנו כציבור יושבים ומאפשרים לדבר הזה לקרות שוב ושוב. ויש אנשים שנמצאים פה שעברו את זה, ויש אנשים שנמצאים פה שיעברו את זה, ויש אנשים שנמצאים פה בחוץ ושומעים ועוברים את זה על בסיס יומי. ומה אנחנו עושים חוץ מלבוא ולצקצק אחרי מעשה? ומשרד המשפטים, הפרקליטות, מפרסמים הודעה שלא הוטל בו שום רבב ושלא היה אמור להיחקר תחת אזהרה וששום דבר מכל מה שנאמר עליו לא היה נכון, איפה הם היו לפני יום? איפה הם היו לפני יומיים? איפה הם היו לפני הרגע הזה שאפרים ברכה, האיש הזה, שהיה נראה כיצוק מברזל, לא רק לא שביר, גם לא סדיק, אמר לבני המשפחה שלו: אני יוצא לשאוף אוויר, ולא חזר? איפה הם היו? איפה הם היו ברמה החברית? איפה היו ברמה הארגונית? איפה הם היו ברמה של עזרה? איפה הם היו ברמה של ליווי? ואיפה הם היו ברמה של לבוא ולומר: אין שום בעיה עם האיש הזה? ואנחנו, בבית-המחוקקים, נמשיך לתת יד לתרבות הזאת שהולכת וגואה ופושה? אנחנו נמשיך לתת יד לדבר הזה שאפשר לצלוב אנשים, בני-נוער, ילדים? מה קורה לנו? איפה אנחנו? איבדנו כל חמלה? שכחנו את הכללים? אנחנו ניתן לדבר הזה להמשיך וכל פעם נצקצק ונגיד: אוי אריאל רוניס, זיכרונו לברכה, 6,000 שיתופים ושיימינג, אוי, נער בן 15.5, אלימות ובריונות ברשת החברתית. אוי-אוי-אוי, אוי, אפרים ברכה, התקשורת או מי שזה לא יהיה הרגו אותו בימים האחרונים וכתבו עליו דברים קשים. אבל למה אנחנו מגיעים תמיד בדיעבד? איפה אנחנו לפני מעשה? איפה אנחנו בחקיקה? איפה אנחנו במודעות? איפה אנחנו באיזו אמירה? אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שבה החזרנו את כיכר העיר, ולא רק החזרנו את כיכר העיר, החזרנו אותה ברמה הכי גרועה, כי ההמונים כבר לא עומדים פנים מול פנים מול הנידון לתלייה, אנחנו נמצאים מאחורי מסך, האצבע קלה על המקלדת, אפשר לכתוב מה שרוצים, אין דין ואין דיין. יש חופש ביטוי, הוא חשוב, הוא ערך עליון. חופש ביטוי הוא לא חופש שיסוי, וחופש ביטוי לא מאפשר לומר כל דבר בכל אופן שהוא. אפשר להעביר ביקורת, אבל אי-אפשר לקחת אדם ולהעלות אותו על המוקד, ואנחנו עושים את זה שוב ושוב, ואנחנו כל פעם באים ועושים איזה סוג של חשבון נפש עם עצמנו, אחרי מעשה ובדיעבד. אז קודם כול בואו נבין את זה, ובואו נסתכל האחד לשני בפנים ובואו נגיד: אנחנו פה בבית-המחוקקים לא עושים עם זה שום דבר,

יש לנו אחריות כלפי הילדים שלנו, כלפי הנוער שלנו וכלפי בוגרים גם כן. וביום ראשון אמורה לעלות לוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת החוק שהגשתי, הצעת החוק לתיקון חוק איסור לשון הרע, הצעת חוק שאולי תאפשר באיזו דרך לגדור את האלימות ואת הבריונות ברשת החברתית, לא כדי שמישהו יוכל לרוץ אחר כך ולתבוע בבית-משפט על לשון הרע, לא כדי שמישהו יוכל לקבל אחר כך כסף, בסך הכול כדי שיסירו דברים פוגעניים, בריוניים, דברים שעולים כדי לשון הרע. ואני רוצה לסיים בזה שאת אפרים ברכה, זיכרונו לברכה, אף אחד לא יוכל להשיב. בחתונת בנו שתתקיים בעוד חודשיים הוא לא יהיה לרקוד ולשמוח, לילדיו האחרים, לנכדיו העתידיים, הוא לא יהיה שם,

גם לא למשטרת ישראל, גם לא ליחידה הארצית לחקירות הונאה. והאיש הזה ליווה את החקירות הכי חשובות שלה בשנים האחרונות. אותו לא נוכל להשיב, אבל יכול להיות שנוכל לעצור את מקרה ההתאבדות הבא. ויכול להיות שלא נקרא יותר כותרות בעיתון על ניסיון אובדני של ילדה בת 16 מפני שחברים שלה פגעו בה ברשת. ויכול להיות שאנחנו נוכל לבוא ולומר ניסינו והצלחנו, לא יילקחו יותר חיי אדם, וזה מתחיל קודם כול בבית הזה.

תודה רבה לחברת הכנסת רויטל סויד. אני מזמינה את חבר הכנסת זוהיר בהלול, ולאחריו, חברת הכנסת מיכל בירן. אדוני, עשר דקות שלך. כנסת יקרה, כאשר הגעתי לכנסת ישראל ביקשו ממני הצהרת הון, והגשתי, אומנם קצת באיחור אבל הגשתי. אלא שהכנסת לא ביקשה ממני הצהרה קוגניטיבית ואינטלקטואלית. אז אני, בעומדי מולכם, כאשר השעון מתקתק לו 23:30, בלילה, אני מודה ומתוודה ומצהיר קבל עם ועולם מול כנסת נכבדה זו שאני איש קשה קליטה ותפיסה. אני, כערבי, אלוהים לא חנן אותי במנת משכל גבוהה. אני כערבי גם לא נולדתי בדנ"א שלי כבעל מוח יהודי קודח. גם לא ביקשו ממני, כאשר נכנסתי לכנסת ישראל, להציג בפניכם מבחן פסיכומטרי שיש בו משהו שמתקרב ל-730. אני איש צנוע, אינטלקטואלי, איש מוגבל שכלית שאיננו מסוגל לקרוא יותר מעשרה עמודים ביום רגיל אחד. הכיצד מעמידה כנסת ישראל את עבדכם הנאמן בפני משימה בלתי אפשרית, כאשר בנובמבר הקרוב, הידוע לשמצה, יגיע אל פתחי תקציב המדינה, ויש אומרים שהוא תקציב עב כרס? כיצד יוכל איש כמוני, מוגבל כאמור, לקרוא היטב את סעיפיו המסועפים של תקציב המדינה? כיצד יביאו לי תקציב עב כרס, ואני שליח ציבור, ככה אמרו לי כאשר באתי לבניין הזה, לקראת בואי לבניין הזה,

אתה שליח ציבור, כיצד שליח ציבור יכול לאשרר ולאשר תקציב מדינה עמוס לעייפה בפרטים עלומים, חשאיים, לעתים סולידיים, לעתים אחרות בלתי מפוענחים בעליל? ואני, שחייב אולי שיירת יועצים כדי שיפענחו לי את נבכי התקציב הזה, לא אוכל לעשות זאת. הכיצד אני יכול להיות שליח ציבור כאשר אינני יכול לקיים את ייעודי? אני חי, וחייב לומר לכם, כך נדמה לי, ברפובליקת בננות, כי יכול להיות שאני אינני מבין, אבל הסתבר למשל שבמתווה הגז, עיסאווי פריג', יותר מ-70% מבעלי היקום הזה, המדינה הזו, המרתקת בסיפורי ההצלחה המהפנטים שלה, יותר מ-70% אינם מבינים שום דבר ממתווה הגז. אני גם בטוח שאם יגיחו לפתע פתאום בוחני משרד העבודה והרווחה אל הבניין הזה ויבחנו את חברי הכנסת המכובדים, ובעלי היכולת האינטלקטואלית שלא תסולא בפז, אתה יכול להיות בטוח שהאחוז יעלה. נדמה לי שנגיע אולי ל-75% בממוצע ארצי. זו לא רפובליקת בננות? זו לא הונדורס? המועצה האזורית חוף-הכרמל מתביישת, של המדינה. רפובליקת בננות כמטפורה. אלי אלאלוף ידידי, אתה נמצא, נדמה לי, בצד הלא-נכון של המפה של המליאה הזו, ואני אומר לך למה. אני, במהלך גיחותי, למשל, לתפוח הגדול, קרי ניו-יורק,

לאזור הוול-סטריט באקראי באחד מביקורי, ומה עיני הצנועות רואות? רואות שעון אלקטרוני, דיגיטלי, כמיטב המסורת של האמריקנים, ששם מרצד המספר הארוך מנשוא, לאיש מוגבל כמוני, כמובן אינטלקטואלי, שבו האמריקנים מודים ומתוודים בשקיפות מלאה אל מול עמם מהו הגירעון בטריליונים של הכסף של הקופה האמריקנית. ואתם, כאשר אתה יושב במקום הלא-נכון של המפה, מה זה קשור לאלאלוף, רק שנבין? מה קשור, תפוח גדול, ניו-יורק. דיקן דוח העוני. אני מאוד מבסוט שהבניין שוקק, ככה לפתע פתאום יש תסיסה. ואתה דיברת על מוגבלים. אני מוגבל, אני לא רוצה להטיל רפש באחרים, גברת זהבה גלאון. את יודעת, אני מכבד בני-אדם. גברתי היושבת-ראש,

אז למה אתה אומר,

מספיק זמן ללמוד את זה? בוא נחכה.

אני אהבתי את שינוי הפוזיציה שלך, באת ככה פרונטלית אלי, כי אני מבין שאני מעניין אותך בנאום שלי. אני מאוד שמח, בשיא הרצינות, את לא יודעת איזה תעודת כבוד זו. זאת הייתה המטרה, יפעת,

עכשיו אני ממש יודע שאני מאותגר בצורה בלתי רגילה.

חברי, אם האמריקנים שישראל, הרי ישראל נמצאת באקראי במזרח,

לחלוטין. ישראל היא המערבית ביותר במרחבי המזרח התיכון. שלח, אתה לא מבין, אתה היית יכול להיות באוגנדה במקרה, ואתה נמצא עכשיו במהות, הייתי אומר, המזרח התיכון התוסס. אז אתה נמצא אולי גיאוגרפית כאן, אבל אתה מערבי לכל דבר. אתם רוצים להיות קרובים לאמריקה יותר מאשר להיות קרובים למזרח התיכון. אז תלמדו מאמריקה, תראו לנו את המספרים המרצדים אל מולנו רגע עוקב רגע, כדי שנבין בדיוק מה אומר התקציב הבלתי-מפוענח הזה. יש מספר כזה, אלאלוף? יש, אבל לאיזה מדינה באזור יש מספר כזה? אנחנו הכי לבנטינים, לא, אני ממש מתנצל בפניך, אתם לא יכולים,

העם הנאור והנעלה, אתם לא יכולים תמיד לומר "אצל שכנינו אין ולנו יש", הרי אתם מורמים מעם. אתם צריכים להיות דוגמה ואור לגויים. מי האור לגויים אם לא היהודים? מי הגויים?

אני אינני מבין, אתה צריך להבין הכול. אבל אתם מעלימים את התקציב בעלטה, בחשכה. אתם נכנסים למקומות חשוכים במתכוון, במזיד, כדי לפזר ערפל בעיני העם, כדי לזרות מלח בעינו של האדם הממוצע שיושב כאן ומקווה שהבניין הזה הוא בניין ריבוני. והוא איננו בניין ריבוני, אתם לא יושבים בכנסת שהיא ריבונית. אתם נמצאים שבויים לכל היותר מרצון, כי אתם אינכם יכולים מוסרית לחתום על התקציב הזה כאשר מיליארדים על גבי מיליארדים, מה-360 או 370 לעזאזל, מיליארדי השקלים, כאשר מיליארדים רבים אינם מפוענחים. 401. 401, אוקיי. הבנת, אני הגשתי הצהרת הון אבל לא מבין בכסף. אני יודע שלכסף יש צבע אבל אין לו ריח. אבל אני גם רוצה להריח את הכסף הזה, שבמקום שישקע במקומות הנכונים, הוא מתפזר לו בחלל האוויר ללא שליטה, ללא סמכות, ללא מוסר. אתם נפלתם ברשת השררה, אלאלוף, כיוון שראש הממשלה שלכם מכהן כבר ללא הפסקה, כמעט כמו עריצי המזרח התיכון שהתאיידו להם, ואני מאחל לו אריכות ימים. תשע שנים? למה אתם עדיין מהלכים עלינו אימים ומטילים עלינו אימה ופחד? כיצד נאשר תקציב כאשר עשרות, זה לא עובד ככה. אני מאוד שמח שאתם,

אתם בתסיסה, זה לא ייאמן. אתה מחמם אותם.

אתה כל הזמן מייצר פה מתח. שרון גל, אני שמח על ההערות האלה. תשמעו, אני גם אחרי צום, אז אם אני חוטא במטרותי, אני מתנצל בפניכם. דבר אחרון שרציתי לומר לכם על רפובליקת הבננות, שאני מרגיש שאנחנו מריונטות. סליחה על הביטויים הקשים בשעת לילה מאוחרת. התקציב הזה לא מתייחס לזעם האתיופי, לא מתייחס לצורך הערבי, מתעלם מרבדים בפריפריה, מתעלם מהצרכים הייחודיים של הנגב והגליל. זהו תקציב אליטיסטי, תקציב ייעודי, תקציב מחטפי, תקציב לא שוויוני,

תקציב שמתאים לעולם אחר, לא למדינת ישראל הנאורה. אז אני אמשיך להטיל בכם את התיאורים של מדינה מרתקת, של סיפור הצלחה, של נרטיבים שוקקי חיים, אבל לא כך בפועל, כאשר אנחנו מדברים על תקציב המדינה, כאשר המדינה בעצם מהלכת עלינו אימים, במתווה הגז, כאשר המדינה הזאת שוכנת בחושך במקום להאיר את פנינו. חבל לך, אני דומע על הדמוקרטיה המתאיידת מהמקום הזה בגלקסיה.

תודה רבה לחבר הכנסת זוהיר בהלול. חברת הכנסת מיכל בירן, בבקשה, ולאחר מכן, חבר הכנסת נחמן שי. עשר דקות, גברתי. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אני צריכה לזכור לא לעלות לדבר אחרי זוהיר בהלול, כי פשוט אי-אפשר להתחרות בך,

note to self. אני בטוחה שכולכם ראיתם את הסרט "מטריקס". בסרט "מטריקס" יש קטע שבו הוא רואה את הקוד של המערכת. הוא רואה, ככה, מהסרטים הטובים שראיתי. לגמרי. כל אחד, נראה לי, מפרש אותו בדרכו. כל אחד חושב שזאת מטפורה על עולמו, גם חרדים וגם נוער-עובדניקים. אז יש הקטע הזה שבו הוא פתאום רואה את הקוד האמיתי של העולם, מה מניע את העולם, מה מניע את מה שבהתחלה הוא רואה כמו כסות כוזבת. הוא רואה עולם שהוא בסופו של דבר כולו אשליה, ומגיע הרגע שבו הוא רואה איך העולם באמת מתנהל. תקציב המדינה זה הקוד הזה. תקציב המדינה הוא הקוד שעל-פיו באמת המציאות מתנהלת.

אפשר להפריד, הבטחות, סיפורים, מהיום ועד הודעה חדשה. אבל בסוף, אם זה לא מגובה בתקציב, זה חסר משמעות. אפשר, למשל, להגיד שהלב נקרע מהעובדים הסוציאליים, מהמעמסה הכבדה. אבל בסוף, אם לא מוסיפים כסף לתקנים, אם אפילו בארצות-הברית עובדת סוציאלית מטפלת ב-20 ילדים בסיכון, ובארץ, ב-80 ילדים בסיכון, אז זה שאומרים שהלב נקרע זה מאוד מרגש, אבל אם לא מוסיפים בסוף כסף כדי שיהיו עוד תקנים ועוד עובדות סוציאליות, אז אלה פשוט הבטחות חסרות שחר. אפשר להגיד שכואב הלב מזה שיש מיילדת אחת לכל שלוש-ארבע לידות פעילות,

כשהתינוק כבר יוצא, לא כשמחכים, לא כשממתינים. כל מי שמדמיין את זה, כמה הסיטואציה אבסורדית: באירופה יש שתי מיילדות על יולדת,

מיילדת אחת לשלוש-ארבע לידות פעילות. אז אפשר להגיד שהלב נקרע, וכל אחד שם יכול לדמיין מישהי אהובה במצב הזה, הלב נקרע. אבל אם לא מוסיפים כסף, ואין יותר מיילדות, המציאות לא מחכה, נשים יביאו את הפתרונות הפרטיים שלהן, את הדולה שלהן. אנשים לא יחכו למדינה שתפעל ותישא באחריות שלה. אפשר להגיד שבריאות הנפש זה מערך מאוד מאוד חשוב. אבל בסוף, אם לא מוסיפים כסף אמיתי, ורואים לאן הולך הכסף,

זה בדיוק הקוד של המטריקס, אם מוסיפים כסף וזורקים אותו לתוך בור שחור, ולא רואים לאן הוא הולך, ולא מוודאים שהוא באמת ישביח את המערך, אם לא מוודאים שאנשים שהיום מקבלים טיפול עלולים אחרי הרפורמה למצוא את עצמם שנמנע מהם טיפול, אם לא נכנסים לפרטים הקטנים, שזה אותו הקוד, כל ההבטחות הן פשוט מילים ריקות. מי הוציא ממשרד הבריאות את בריאות הנפש? לא הוציאו. כשחוקקו את חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב-1995,

אה, סליחה.

אני מוכנה לקחת אחריות על הרבה מחטאי מפא"י ההיסטורית, על מפלגת העבודה. אבל, ואללה, אלי, אפשר לחפש אשמים ב-1995. אבל אתה יושב על הכיסא.

אתה עכשיו נמצא במקום שבו ההיסטוריה נכתבת. אבל פה אני הולכת לסתור את עצמי. אני רוצה להגיד לכם שלאחרונה גיליתי בעצמי קמצנות חדשה, קמצנות בתאים אפורים. אני מאוד קשורה לתאים האפורים שלי. הם ליוו אותי כל החיים, ואני חושדת שאני אצטרך אותם גם לעת זיקנה, ובכנסת אני מתחילה להרגיש שאני פשוט מבזבזת אותם, שוב ושוב אנחנו נכנסים לתקציב, אנחנו נכנסים לדיונים, ארוך מדי, קצר מדי, מספיק תקציב פה,

לא לחינוך,

משכנעים אותו שצריך לעבור לתקציב חד-שנתי, מצליחים לשכנע לעבור לתקציב חד-שנתי,

הוא כבר לא שר חינוך. כיסאות מוזיקליים, שוב כולם מתחלפים, כאילו שום דבר לא קרה. עושים על ה-white board, מוחקים את הכול, עושים delete, ושוב אנחנו מתחילים מההתחלה מאותם שכנועים. אפילו לא נעים לי. חבל לי על המילים שלי, חבל לי על השרה איילת שקד שיושבת פה ושומעת את כל הליהוגים שלנו.

למה להגיד "ליהוגים"? דברים של טעם. דווקא השרה נהנית. בסופו של דבר, כולנו באנו לכאן כי אנחנו רוצים לראות שינויים במציאות. אנחנו רוצים לראות שינויים במציאות שגם מחזיקים לאורך זמן. המחשבה על זה, הנה באו, עשו שוויון בנטל. כל המערך, כולם משקיעים בזה, כולם מדברים על זה, כולם כותבים על זה.

כפתור אחד, לוחצים delete וזה נעלם. מע"מ אפס. מצאנו את עצמנו מבזבזים המון זמן בפגרה כדי לחסוך למדינת ישראל ולחסוך ממנה את הבזבוז של 2.5 מיליארד שקלים. מה קרה בסוף? לוחצים על הכפתור, יש delete, כאילו לא היו דברים מעולם. והנתונים שמשרד האוצר הולך להביא לנו עם התקציב, אני אפילו,

באמת חבל לי על התאים האפורים, הרי בסוף זה נראה כמעט רנדומלי. כששאול מופז מודיע שיש 40 מיליארד גירעון לפני בחירות, אומרים לו: מה פתאום, אתה הוזה, אתה הזוי, זה לא נכון. נגמרות הבחירות, מתחילים לדון בתקציב, מגיע שר האוצר יאיר לפיד, ואנשי האוצר, שאמרו לשאול מופז שהוא הזוי, אמרו: חברים יקרים,

יש גירעון של 40 מיליארד, חייבים לחתוך בבשר החי. אחרי שחותכים בבשר החי אומרים: אוי,

טעינו בחישוב, טעינו בתחזיות, בסוף הגירעון לא כל כך גדול, חלק מהגזירות, דווקא אלה, על קבוצות מסוימות שאנחנו לא רוצים שהן תשלמנה את מלוא המחיר,

תשכחו מזה. את צריכה לעשות גוגל ולראות שהגירעון היה 4.2. לא צריך להיות חכם גדול. לבוא עכשיו ולהגיד שלא היה כדבר הזה זה באמת, מיקי, ישבתי בכל הישיבות האלה, ומי שיעשה גוגל יראה את אנשי האוצר קוראים לשאול מופז "הזוי" ו"הוזה", על הגירעון, לפני הבחירות. אתם אמרתם שהגירעון גדול והייתם צריכים לקצץ. אני ישבתי בוועדת כספים. אחרי שהטלנו מס על המעסיקים, אני חושבת שזה היה על ביטוח בריאות, אני לא זוכרת כבר מה זה היה, מהדברים האלה, ובסוף החלטנו לצמצם את המס עליהם, כי אמרו שהגירעון לא כל כך גדול. אז תעזוב אותי, זה נשמע שההערכות האלה של האוצר,

אתה יודע מה, מיקי לוי? כשאני דיברתי אתך על איך הכניסו לנוסחה של כלל ההוצאה מקדם רגרסיבי עם יעד הוצאה של 50% יחס חוב תוצר, שבשום מקום בעולם זה לא ככה, אמרת לי: את צודקת,

עמדת שם וצעקת עלי: מה שאת אומרת הוא לא הגיוני.

אתה גם צודק וגם טועה, זה גם לא הגיוני, וזה גם מה שאתם מביאים שנצביע עליו. אחרי שביררת, חזרת אלי עם התשובה,

מאוד הערכתי את זה שטרחת וביררת וחזרת עם תשובה, ואני אומרת את זה לזכותך, אבל התשובה שלך הייתה: לקחו כמה מספרים,

ובסוף רצו שזה יצא המקדם הרגרסיבי שיגיע לגודל התקציב שאותו רוצים באמת להעביר. אז תעשה לי טובה, המספרים האלה הם מגוחכים, הם פוגעים באמון הציבור.

בטח לאנשי משרד האוצר, בוודאי לפוליטיקאים שיושבים כאן, יש אחריות עצומה לאמון של הציבור, ואני לא יודעת מה להגיד. אם אני מתחילה להתקמצן על התאים האפורים שלי, אני רק מרחמת על מי שצופה בנו עכשיו בערוץ הכנסת. שיהיה לכם ערב טוב. כל הכבוד, תודה רבה לחברת הכנסת מיכל בירן. חבר הכנסת נחמן שי, ואחריו, חברת הכנסת קסניה סבטלובה. כן, אדוני, עשר דקות שלך.

גברתי היושבת-ראש, תודה רבה לך, חברי חברי הכנסת, אנחנו כינסנו היום בכנסת את שדולת הגמלאים והגמלאיות, ידידי חבר הכנסת שמולי ואני, מתוך כוונה שבזמן הזה שתקציב המדינה הולך ונתפר באיזה מקום, כרגיל בחושך, רחוק מן העין הציבורית ומהאוזן הציבורית, הנושא של האוכלוסייה המבוגרת, של האזרחים הוותיקים, פעם קוראים להם אזרחים ותיקים, פעם קוראים להם זקנים-זקנות, פעם קוראים להם גמלאים-גמלאיות, פעם קוראים להם קשישים-קשישות, לא יודע, כל פעם. אני קורא להם פשוט אזרחים ותיקים, איך הם יקבלו את חלקם בתקציב ואיך מדינת ישראל תסייע להם. אני רוצה רק להציג לכם כמה נתונים כלליים לגבי קבוצת האוכלוסייה הזאת, שהיא קצת רחוקה, למרביתנו, ואני לא בטוח שנעים תמיד לעסוק בה, כי היא קשה, היא תובענית, היא קצת טרחנית אולי, אבל היא עומדת במרכז החברה הישראלית מפני שהיא פלח האוכלוסייה שצומח הכי מהר. צומח הכי מהר. האוכלוסייה של בני 65 ומעלה, אני אומר לכם עכשיו לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מנתה בשנת 2014 866,000 איש, מהם 485,000 נשים ו-380,000 גברים, זה עניין בפני עצמו. 10.6% מאוכלוסיית מדינת ישראל. אם קצב הגידול של האוכלוסייה הזאת יימשך כפי שהוא היום, ושמענו השבוע בפגישה אחרת, בשדולה אחרת, אשר עסקה בפרישת נשים, את קצב הגידול של האוכלוסייה היום, נגיע ב-2025 ל-1.6 מיליון ישראלים מעל לגיל 65, בגיל פרישה. ותוחלת החיים ממשיכה וגדלה במדינת ישראל.

עם כל הצרות ועם כל התלונות, נחמן, השאלה, ועם כל, עם כל, האוכלוסייה הזאת, כן. יותר טוב שלא יהיה תקציב או שכן יהיה תקציב? ברור שצריך להיות תקציב. על זה אני מדבר. אני הלוא מנסה לבנות את התזה שלי על כך שאני רוצה להסביר לכם שב-2025 יחיו פה 1.6 מיליון איש בגיל פרישה.

צריך להתייחס אליהם כאל מרכיב מרכזי בחברה הישראלית. זה לא זקנים בשוליים שמוציאים אותם, כמו האסקימואים, מחוץ לכפר, או כמו בספרטה, מחוץ לעיר, שייעלמו. אף אחד מהם לא מתכוון להיעלם. תוחלת החיים הממוצעת של נשים במדינת ישראל, נכון להיום, היא 86. תוחלת החיים הממוצעת של גברים בישראל, נכון להיום, היא 84. תמיד אני אומר שטוב שנתנו, טוב שנתנו לנשים שנתיים לנוח. את שומעת, גברתי היושבת-ראש? זה מזכיר לי את הבדיחה ההיא על זה שהיא חולה-חולה-חולה, אלמנה. כולנו צחקנו על הבדיחה הזאת,

אבל לפחות כאן אנחנו מנצחות.

לפחות. הנתונים, הנתונים האלה לא מדויקים. אני רוצה להמשיך. אני רוצה להמשיך ולהסביר לכם. אני יכול לתת לכם עוד נתונים, אבל נתתי לכם רק תמונה עד כמה הנושא הזה הוא דרמטי וחשוב ורלוונטי. אבל המפגש הזה היום של השדולה היה מפגש עצוב. הוא היה מפגש עצוב מפני שהבאנו למפגש הזה שלושה אנשים מבוגרים, בגיל גמלאות, שסיפרו לנו סיפורים עצובים ביותר על חוסר היכולת שלהם לנהל את חייהם, על הצורך שלהם לחסוך במזון, בתרופות, בצרכים בסיסיים, על מנת להתקיים. והם ישבו על הבמה, הם אנשים שלא הסתירו את פניהם ולא הסתירו את שמותיהם, הם דיברו אלינו, הם דיברו אל מאות האנשים שישבו באולם, והם סיפרו את הסיפור שלהם כדי לזעזע, כדי שיהיה ברור שהמצוקה היא לא תיאורטית. ועכשיו אני רוצה להגיד לכם את הדבר שהוא הכי קשה בעיני: קרוב ל-22% מהאוכלוסייה הבוגרת הזאת שדיברתי עליה היום היא מתחת לקו העוני. 22%. ואני רואה שאתה מסתכל עלי,

כי אתה תיתן לזה את הצבעים היותר-דרמטיים בדרכך המיוחדת והציורית, אז אני רוצה להגיד לך גם איך זה מתחלק, ה-22% האלה: 22% הם מכלל האוכלוסייה. אבל אתה יודע כמה ערבים נמצאים מתחת לקו העוני בגילים האלה? קרוב ל-60%. קרוב ל-60%. ויוצאי ברית-המועצות לשעבר, גם הם מעל הממוצע. ומתחת לממוצע,

חבר הכנסת אלי אלאלוף מכיר את זה כי הוא ניהל את הוועדה למלחמה בעוני, ואני בטוח שכל הנתונים האלה היו פרוסים לפניו, ומתחת לקו העוני: הוותיקים ילידי הארץ, או אלה שחיים בארץ כבר תקופות ארוכות, הם רק 11%. אז גם פה זה משקף את הקרע החברתי הקשה ביותר שמדינת ישראל סובלת ממנו. ואנחנו שאלנו את עצמנו, איך מדינת ישראל מתייחסת לאוכלוסייה הזאת? מה היא עושה למענה? איך היא משתמשת בכלי הזה, החשוב כל כך, שעכשיו אנחנו עוד עתידים לראות אותו, התקציב, כדי לשפר את מצבם? אז ביקשתי ממרכז המחקר של הכנסת לעשות עבורנו עבודה ולהשוות את ישראל למדינות אחרות בהתייחסות לאוכלוסייה, הם קראו לזה זקנים וזקנות, אמרתי שכל פעם הטרמינולוגיה שונה, ואמרתי: תראו לי מה, איפה אנחנו במועדון הזה,

של ה-OECD, שכל כך התגאינו להיות בו. אני לא בטוח שמדינת ישראל כל כך מאושרת, כי כל פעם שה-OECD מפרסם נתונים זה נופל עלינו כמו פצצות מצרר, מכה אחת ואחר כך עוד הרבה מכות. נחמן אתה יכול לדבר שעתיים, אין שר. אין שר.

אז היא הלכה, אז אני יכול להתחיל לקרוא מהתנ"ך. אני אקרא.

כי הנושא הזה בוער בעצמותי. ובכן, שאלנו, קודם כול, בתוך מדינות ה-OECD, שיעור בני 65 ומעלה באוכלוסייה. הנתונים האחרונים היו מ-2012. אמרתי שזה משנה. איפה אנחנו נמצאים בשיעור בני 65 ומעלה באוכלוסייה?

תרדו למטה, תרדו למטה, תגיעו בסופו של דבר לישראל. אנחנו נמצאים במקום החמישי.

אנחנו 10.3%. המדינה עם הכי הרבה אזרחים מעל לגיל 65,

עם 24%. המדינה עם הכי פחות היא מקסיקו, מדינה צעירה עם 6.4%. זה, אופיר אקוניס,

עושה לי סימן שהוא פה,

זה בסדר. אני שמח שהוא מאזין. הוא מחזיר לי את הזמן. אז אנחנו במצב טוב מבחינת האוכלוסייה, אנחנו במקום החמישי. אבל אז שאלתי: כמה משקיעים באוכלוסייה הזו? מה ההשקעה באוכלוסייה הזאת? אני בטוח שאתם מאוד סקרנים לדעת, אז אני רוצה לספר לכם: מבין 35 מדינות ב-OECD, 35 מדינות ב-OECD, אנחנו במקום ה-30. במקום ה-30 בהשקעה באוכלוסיית הזקנים. אני רואה שזה מעניין אתכם. איטליה משקיעה 13.4% מהתוצר המקומי הגולמי, מדינת ישראל משקיעה 4.71%. שליש, שליש מאיטליה. אחרינו באות עוד כמה מדינות: אחת מהן היא קנדה, אני צריך לבדוק, כי בטוח שהיא נכנסה בדרך אחרת, צ'ילה, איסלנד, קוריאה ומקסיקו.

רבותי, האמת העירומה מתגלה בפרק הזה של האוכלוסייה המבוגרת של בני 65 ומעלה במדינת ישראל. האוכלוסייה הזאת אינה מקבלת את ההתייחסות הראויה לה בתקציב המדינה, בהשקעות שהמדינה משקיעה בה. ואנחנו דוחקים אותם במו-ידינו אל שולי החברה, ואנחנו לא נותנים להם בפרישתם ובפרישתן, כשהם מעבר לגיל העבודה, חיים של כבוד, ואנחנו כופים עליהם לעשות ויתורים, ואנחנו מכריחים אותם לחיות בבושה, ולפעמים חיים של חרפה. לא כולם, אבל מספיק שאחד מתוך חמישה יחיה חיים כאלה כדי שזה יטיל צל על מדינת ישראל כולה. ואני אגיד לכם את הכלל הישן, שהוא כל כך נכון: עוצמתה של החברה, עוצמתה של החברה, היא כחוזקה של החוליה החלשה ביותר. בשרשרת, עוצמתה של השרשרת היא כעוצמתה של החוליה החלשה ביותר.

עוצמתה של מדינת ישראל היא כעוצמתה של החוליה החלשה ביותר, והחוליה החלשה ביותר בחברה הישראלית היא של האוכלוסייה בת ה-65 ומעלה, כי שם נמצא העוני העמוק ביותר, ושם גם נמצאת ההתייחסות הגרועה ביותר מבחינת האוכלוסייה. זאת ההזדמנות שלנו, עכשיו, לתבוע מהממשלה לשים את האנשים הללו, בני ה-65 ומעלה, את האזרחים והאזרחיות הוותיקים, את הגמלאים והגמלאיות, במרכז ולתת להם חיים של כבוד.

תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, ואחריה, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. חבר הכנסת דניאל עטר, אני מבינה שאתה רגיל בלילות לא לישון,

בתור ראש רשות, כמו שאתה מבין, אבל בואו לא נפריע. מאוד קשה לנהל כאן דיון כאשר שם יש דיון נפרד. החלטנו שאנחנו פותחים בר בכנסת. כל זמן שאת לא מפעילה את השעון, זה בסדר. אני כבר הפעלתי אותו. בבקשה, קסניה. גברתי היושבת-ראש, שרים, חברי חברי הכנסת, לפני כמה שבועות התבשרנו שהממשלה מבקשת להאריך את התקופה שבה אנחנו נצביע על התקציב, ותביא את התקציב להצבעה בתחילתו של חודש נובמבר. לאחר מכן ביקש יושב-ראש ועדת הכספים, משה גפני שמו, לדחות עוד יותר את ההצבעה הזאת, מתחילת נובמבר כמעט לסופו, ל-20 בנובמבר. ואיך נימק את ההחלטה שלו ואיך תירץ את ההחלטה שלו? אמר משה גפני שהכנסת חייבת יותר זמן כדי להתעמק ברזי התקציב, ואם כבר, ואם כבר, הממשלה עבדה כל כך קשה על התקציב, ראוי שגם יהיה זמן לוועדת הכספים וגם לחברי הכנסת לעיין בנוסח של התקציב ולבדוק את כל הסעיפים בו. ואני רוצה לומר לכם, שלא כל דבר שדוחים אותו ולא כל דבר שמאריכים אותו,

בואו תסתכלו על מעשה הבריאה, בואו תסתכלו על מעשה הבריאה, חברי הכנסת היקרים, תכבדו את חברת המפלגה שלכם. שישה ימים של בריאה, ותראו איזה יופי יצר לנו אלוהים. תסתכלו על העולם הנפלא הזה, וכל זה בשישה ימים. תסתכלו על מלחמת ששת הימים,

שישה ימים, באופן נפלא, ותשוו את התוצאות של המלחמה ההיא למלחמת "צוק איתן", לפעולה של "צוק איתן". מזל שזה היה רק שישה ימים. ואם אנחנו כבר מדברים על "צוק איתן",

אנו בימים אלה מציינים שנה למבצע "צוק איתן" לפני שנה, עכשיו קשה לנו להיזכר, אבל בואו ניזכר ברגעי האימה האלה, ש"קסאמים" נפלו על בתים של תושבים. אחד מהם נפל בבאר-שבע, בשכונת נחל-בקע, ובשכונת נחל-בקע, באופן מפתיע, מה קרה במהלך השנה הזאת? אתם תופתעו לדעת שאלפי תושבים שמתגוררים בשכונה האומללה הזאת, שהגיל הממוצע של התושבים שם הוא משהו בין 82 ל-85, עדיין לא זכו למקלטי קבע ליד הבניינים שלהם. מה קרה בשכונת נחל-בקע בשנה שבעברה, ב-2014,

אני ביקרתי בשכונה הזאת לפני זמן מה, ואני שמעתי מפי התושבים שהביאו להם מקלטים ניידים. איפה מיקמו את המקלטים האלה, 14 במספר, שזה כמובן לא מספיק כדי להכיל את כל התושבים שמתגוררים בשכונה הזאת? שמו אותם בקצוות של הרחובות.

כדי להגיע בזמן אמת, כשיש אזעקה של "צבע אדום", תושב מבוגר, תושב שהוא ישראלי, ושומע פתאום "צבע אדום", מבוהל, בן-אדם מבוגר שמתקשה בהליכה, האם סביר שהוא ירוץ וירד במדרגות, שהרי הבתים שם ישנים, בתים שבעצם לא ראויים בכלל למגורים? זאת בנייה קלה. זה לא סביר.

אז האם בעצם הגיוני שהאנשים האלה יעשו את כל הדרך למקלט שלהם בתוך 20 שניות? אנחנו מדברים פה על עיר שמאוד קרובה לרצועת-עזה. אנחנו מדברים על שנה מאז "צוק איתן", ומה קרה בנחל-בקע מאז? בעצם לא קרה כלום. תופתעו לדעת שלא קרה כלום. אז עדיין האנשים האלה, ששוחחתי אתם ממש היום,

היום אנחנו מציינים שנה ל"צוק איתן" חשוב לשמוע ולברר מה קרה בבתים האלה, בנייה קלה, שזה בתים מקרטון, שאפשר לגעת בהם באצבע. גם לא צריך "קסאם", את זה הפלסטינים בעזה לא מבינים, שאבן יכולה לפגוע בבית כזה, ועדיין אין מקלטים שיכולים לאכלס את האנשים האלה. זה פחות או יותר אבן.

גם אבן יכולה לפגוע בבניין הזה, ופה אנחנו מדברים על מחדל גדול, שהרי אנחנו עוד פעם שומעים את האזעקות של "צבע אדום", אנחנו עוד פעם שומעים את ה"קסאמים", אנחנו עוד פעם שומעים את האיומים של "חמאס", ש"חמאס" זה "דאעש", ו"דאעש" זה "חמאס", אני כבר לא הבנתי מהדברים של ראש הממשלה. אבל בכל מקרה, מה שאנחנו מבינים, שה"חמאס" שוב מאיים עלינו, לא משנה אם הוא "דאעש",

או שקוראים להם בשם אחר, ועוד פעם ייתכן פה מבצע "צוק איתן" 1, 2 או 3, אני כבר לא יודעת איך לקרוא להם, כי בעצם אולי "צוק איתן" אף פעם לא נפסק, אנחנו מדברים על איום מתמשך. מת-מ-שך. אנחנו מדברים על טילים שמאיימים על הבתים של התושבים, בנחל-בקע ובמקומות אחרים, שלצערי הרב עדיין לא ממוגנים. איך אנחנו יכולים היום לעמוד בכנסת, ואיך אנחנו יכולים להסתכל בעיניים של אותם תושבים, שעדיין זקוקים באופן נואש, ועדיין חרדים ועדיין נחרדים מכל צליל, אפילו של אמבולנס שעובר, כי הם פוחדים מחזרת החוויה האיומה הזאת שקרתה להם בשנה שעברה? אז אני אומרת לכם,

שאין שום טעם לדחות את ההצבעה על התקציב. אנחנו חייבים לקחת את עצמנו בידיים, ואם צריך לבטל את הפגרה, אז בואו נבטל אותה, למען התושבים של מדינת ישראל. בואו נתכנס, ובואו נעיין יומם ולילה בתקציב של מדינת ישראל, שמה שנשאר שם מ-2015, גם זה לא הרבה, ואנחנו נעשה את המאמץ העילאי הזה, ואנחנו נצביע על התקציב ונביא תקציב למדינת ישראל, וזה בעצם מה שהממשלה הייתה יכולה לעשות כבר בחודש הראשון מאז שכוננה. אז אני רוצה להגיד לכם שפשוט לא ייתכן שאנחנו היום, כשיש עדיין תושבים במדינת ישראל, גם בפזורה הבדואית, גם בעיר גדולה כמו באר-שבע, שעדיין חיים ללא מיגון. אנחנו לא יכולים לאפשר את זה, ולדעתי זאת פשוט בושה. חלק מהאנשים האלה, שמתגוררים בשכונת נחל-בקע, ואתם ודאי כבר תזכרו הרבה זמן את השם הזה, הגיעו היום לכנסת,

שכנים שלך לשעבר. אתה עדיין שם? מצוין. הם הפגינו בחום כבד מאוד ליד הכנסת. חלק מהאנשים האלה הם לא רק אנשים מבוגרים, אלא הם גם נכים, מה הקצבה שהם חיים ממנה? 2,342 שקלים בלבד. אנחנו אומרים כל פעם וחוזרים על הססמה הזאת: נכה אינו חצי בן-אדם. הוא בן-אדם שלם. האם בן-אדם שלם יכול להתקיים מחצי משכורת? אם אנחנו מדברים על המשכורת הממוצעת במשק, ולא על המשכורת הממוצעת במשק, אלא על שכר מינימום, ואנחנו מסתכלים על הקצבאות, גם קצבאות הזיקנה וגם קצבאות הנכים, שאנשים מתקיימים מהכסף המועט הזה, אז אנחנו אומרים: נכה זה כן חצי בן-אדם.

איך אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו להתקדם במצב הזה? ואיך אנחנו יכולים לפעול למען השוויון בחברה הישראלית, אם יש לנו נתח כל כך גדול, כל כך עצום, של החברה הישראלית, שבעצם נזרק לשוליים? אנחנו מדברים על אנשים שמדי יום מסתכלים במקרר שלהם ומוצאים שהוא ריק, ועם כל זה אנחנו עדיין דוחים את ההצבעה על התקציב ל-20 בנובמבר? איפה הבושה? איפה מגיני השקופים, כבוד השר אריה דרעי? אני שמחה שאתה פה, ומתעניין בדיון הזה, ואני עדיין קוראת לכם, עוד לא מאוחר מדי, עוד לא נסתם הגולל על ההחלטה הזאת. בואו עכשיו נקבל החלטה אמיצה, כולנו יחד, קואליציה ואופוזיציה, ולא נדחה את ההצבעה על התקציב. אין שום סיבה בעולם לדחות את זה עכשיו לנובמבר. מה שנשאר בכל מקרה, אם נעביר את זה ב-2015, אנחנו מסכימים. מי שמסכים, שיצביע עכשיו. ואנחנו נעביר את הדבר הזה מייד.

אולי אתה תעבור לצד הזה של האולם. אין תקציב.

למה אין תקציב? למה אין תקציב? אני חושבת שזה לא ראוי שאנחנו, במדינת ישראל, מדברים, ואנחנו כבר בחודש יולי, ואנחנו עכשיו מצפים לנובמבר כדי להצביע על התקציב? זה לא ייאמן. אנחנו עכשיו מתמודדים עם הבחירות, שהיו לנו פחות משנתיים בין בחירות,

אולי זה יהיה פחות משנה, אי-אפשר לדעת איך הדברים האלה יתגלגלו. בכל מקרה, אנחנו לא יכולים לאפשר, אפילו אם יהיו כל שנה בחירות, ואני מקווה שבפעם הזאת זה אכן יהיה כך, ואפילו בפחות זמן, אפילו אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות דקה ללא תקציב. אז כל אחד אומר פה: בסדר, אבל אנחנו מתנהלים על-פי התקציב של 2014. ומה אנחנו מסיקים מכך? שזה בעצם התקציב ללא התוספות וללא הדברים הדחופים שאנשים זועקים להם, ללא התוספת שמגיעה, למשל, לחולים סיעודיים, שכן עלה השכר, אנחנו יודעים, של העובדים הזרים שעובדים אתם, והעובדים הסיעודיים זקוקים לעזרה הזאת.

שצריכים באופן נואש שיעלו להם את הקצבה? מה עם האנשים המבוגרים שמשתכרים רק קצבת זיקנה? אלה, אני מדברת עם האנשים האלה כל יום. האנשים האלה מסתכלים עלי בעיניים כלות ואומרים: אז מתי תבוא הישועה? איפה התקציב שהוא באמת שוויוני? איפה התקציב שיתחשב בנו, בחלשים האמיתיים, בשקופים של החברה הזאת? אני רואה שאנחנו עדיין מדברים ומדברים,

ושום דבר לא מתקדם, אז אני אומרת: בואו, אנחנו היום פשוט נחליט שאנחנו לא זזים מכאן עד שיש לנו תקציב ועד שיש לנו את ההצבעה על התקציב. תודה רבה לכם. תודה רבה לחברת הכנסת קסניה סבטלובה. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, ואחריה, חבר הכנסת יוסי יונה. איילת, זה עד עשר דקות. זה רק עשר דקות.

עד עשר דקות.

תודה רבה לשר אקוניס שמדייק אותי ומחדד. חברים וחברות, אני רוצה לספר לכם במה אני עסקתי בשבוע שעבר. בשבוע שעבר הגיעה אלי פנייה, סליחה, אלי? בשבוע שעבר הגיעה אלי פנייה, בהמשך לניסיון שלי לטפל בנושא של ילדות חולות סוכרת נעורים. הגיעה אלי פנייה משתי משפחות, משתי ערים בארץ, אני כרגע לא אציין את שמותיהן. בסוף אני אציין את העיר שבה היה לנו הישג מאוד יפה ומשמעותי. חברת הכנסת שאשא ביטון, היא פה?

חברת הכנסת שאשא ביטון גם הייתה בסוד העניינים. מסתבר שבמדינת ישראל ילדות חולות סוכרת נעורים, שהיא סוכרת מאוד מאוד קשה, החל מכיתה ד' לא זכאיות לסייעת בכלל, שלא לדבר על חודשי הקיץ, שאז הן פשוט לא זכאיות לסייעת. זאת אומרת, ילדות חולות סוכרת, מה אומר בעצם משרד החינוך? מה אומר משרד החינוך?

מגיל תשע או עשר נתחיל ללמד אותן איך לשלוט בצריכת הסוכר שלהן. אני במקרה שמעתי אתמול על נער בן 14 שהגיע לבית-חולים ואושפז מפני שהוא אכל בטעות איזה ממתק שאסור היה לו לאכול. אז הילדות האלה, בנות התשע והעשר, הן צריכות לשבת בכיתה בלי סייעות. התחלתי לטפל בנושא, ואז מגיעה אלי פנייה שכל האימהות שיושבות כאן בחדר, וגם האבות, אני רוצה להאמין, לא היו יכולות להסכים לה, וזה ששתי הילדות האלה לא יכולות ללכת לקייטנה.

כי אין סייעת, כי לא מממנים להן סייעת. אני לא יודעת מה אתכם. אני מסתכלת על רויטל, מסתכלת על שלי, מסתכלת על מרב, מסתכלת על יפעת, זו מרב שם? מסתכלת על מרב.

לא יכול להיות בן-אדם במדינת ישראל שמסוגל לישון בלילה או מסוגלת לישון בלילה כשיודעת שיש ילד או ילדה שלא יכולים בגלל מוגבלוּת להגיע לקייטנה. ואני אמרתי: אני לא מרפה. התקשרתי ללשכת ראש העיר בשני המקומות. לעיריית קריית-שמונה התקשרתי בעצמי. זה מה שאני מנסה לעשות הרבה פעמים, אני פשוט מתקשרת בעצמי, הרב דרעי. אני לא מחפשת מתווכים, לא צריכה עוזרים.

התקשרתי, ענתה לי מנהלת לשכה, אמרתי למנהלת הלשכה: אני לא יכולה לסבול את המחשבה שיש ילדה שהיא חולת סוכרת ולא יכולה ללכת לקייטנה.

מדובר בעיריית קריית-שמונה. לעירייה יש חשב מלווה. אבל שם הייתה התגייסות של מנהלת אגף החינוך, יחד עם הממונה על החינוך, יחד עם ראש העיר, יחד עם אותה מנהלת לשכה,

התגייסו, אספו מעה למעה, הילדה הזאת היום התחילה קייטנה. תהיה סייעת. עכשיו אני אומרת לעצמי, זה מה שאנחנו חושבים שצריך לקרות במדינת ישראל? חבר כנסת, ויפעת חברתי היקרה, שגם הייתה מעורבת בעניין, האם זה מה שצריך לקרות כדי שילדים עם מוגבלויות יוכלו להיות בקייטנה בקיץ? האם זה מה שצריך לקרות, או שחס וחלילה צריך לקרות אסון לילדים בגיל מסוים כדי שהם יהיו זכאים לסייעת גם אחרי גיל תשע ועשר? כי זה לא גיל רציני, בואו נהיה תכליתיים: זה לא גיל שבו ילדים יכולים לווסת את רמות הסוכר שלהם. יקירתי, כשאני לא שמה את המשקפיים אני לא שומעת אותך. הסיפור החמור הוא שגם כשהם זכאים לסייעת, הם זכאים לחלק משעות הלימודים, נכון, נכון. צודקת חברת הכנסת שאשא ביטון. ההורים האלה בעצם צריכים לסיים את יום העבודה שלהם מאוד מוקדם, כי בצהרון אין סייעת. וזו מדינת ישראל של 2015. זו מדינה שיש בה אנשים בעלי לקויות מסוגים שונים ומשונים, ויש מחלות שהן תופעות של האלף שבו אנחנו חיים. ואנחנו לא נותנים את הדעת לדברים האלה. ואז אנחנו באים, מרהיבים עוז, תסלחו לי שאני אומרת את זה בצורה קצת ציורית, ממשיכים להתנהל ב-1 חלקי 12. כל מי שיושב כאן במליאה עכשיו יודע שהתנהלות של 1 חלקי 12 היא התנהלות שערורייתית. כל אחד שיושב כאן במליאה עכשיו יודע, דני, אני מסתכלת עליך ואתה לא מסתכל אלי. אבל אני מקשיב לך. דני, בדוּק: אתה לא יודע לעשות שני דברים במכה.

הוא היה ראש עיר. קחי את זה בחשבון. אני אומרת לכם: 1 חלקי 12, 1 חלקי 12,

כולנו יודעים, כולנו יודעים, גם השרים יודעים, שזו התנהלות בלתי מתקבלת על הדעת, זו התנהלות שפוגעת בהשקעות, זו התנהלות שפוגעת בכל ענפי המשק.

אתם יודעים, מי שיושב אצל החשבת הכללית, וציין את זה קודם אחד מהדוברים, רואה ויודע שהיא זו שמשחררת את תקציב המדינה.

נכון. איזו אחריות מטורפת נתונה בידיה. איזו אחריות מטורפת נתונה בידיה. ואנחנו מותירים בידיה באמת אחריות כבדה. אני אגיד לך יותר מזה: אני אמרתי לחשבת הכללית לפני בערך חודש וחצי, אמרתי לה: תגידי מה יהיה במוסדות החינוך? מה יהיה עם כיתות חדשות שאמורות להיבנות? למה זה קורה?

דנו במחאת הסרדינים. הרב דרעי, אנחנו דנו בזה גם בוועדת החינוך בפרוטרוט. ואני שאלתי שאלה פשוטה: מתי כבר נהיה לסלמון? אבל אנחנו ממשיכים להיות סרדינים, וזאת קופסה קטנה. והשמיכה קצרה, ואני יודעת מה אתם תגידו לי: השמיכה קצרה. מה שהיה צריך לעשות בעצם זה להעביר תקציב במהירות, ואף אחד לא רצה לעשות זאת מבחינה פוליטית, ואז לגשת במלוא הרצינות לתקציב 2016. וזאת האמת, וגם במשרד האוצר ידעו שהם מסוגלים לעשות את זה. אבל היה צריך לקבל פה החלטה פוליטית קשה. ואין פה, אני לא מכירה במליאה הזאת, אני לא מכירה החלטה פוליטית אחת קלה. השאלה היא רק מתי נתחיל לקבל החלטות פוליטיות קשות לטובת הציבור.

תודה רבה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. חבר הכנסת יוסי יונה, ואחריו, חבר הכנסת מיקי לוי.

אני מבקש שתתייחס לשאלה ששאלתי את איילת והיא לא ענתה לי. גברתי היושבת-ראש,

אני אמור להתחיל את דברי, קודם לענות על שאלות שנשאלו כאן או סוגיות?

בדיוק. תן לנו את הצ'אנס לשאול. יאללה, שאל. נו, בסדר. אני נותן לך את זכות השאלה, דני. למה כל זה קורה? למה כל זה קורה, תראו, אתה רואה, זו הרמה להנחתה.

אני אנסה לענות על שאלה שלא נשאלתי, ואני אדבר גם על הנושא של הגז. תראו, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אם מישהו היה עוקב אחר השתלשלות העניינים והיה עוקב אחר השתלשלות העניינים במשך שנים, מה קרה בפרשייה הזו, היום באים נציגי הממשלה ואומרים: זה המתווה ואין בלתו, זה המתווה ואין טוב ממנו. אבל הרי גם על מתווים קודמים אמרו: זה המתווה ואין בלתו, זה המתווה ואין טוב ממנו, ובכל זאת הצלחנו להשיג מתווים טובים יותר. ראינו גם מה קרה בדרך, ושמענו דברים שהם, במדינה מתוקנת,

שמענו על שר אוצר לשעבר, שאמר שממש היו איומים על חייו, השר שטייניץ. הוא אמר שאיימו עליו, הוא אמר שיחסלו אותו. והיה גם איש בשם ששינסקי, שאמר שהפעילו עליו לחצים כדי שהוא ירכך את ההמלצות של ועדת המשנה, סליחה, את המלצות הביניים. והיו דברים מסמרי שיער בתהליך הזה. והיה האחראי להגבלים שחשב שזה נכון שהוא יתפטר משום שהמתווה אינו מאפשר תחרות והוא מלא במונופולים. ויש שר, שיושב כאן אתנו,

אריה מכלוף דרעי, שקיבל, גם, החלטה אמיצה. מה גרם לו לחשוב שהוא לא יכול לשאת את האחריות על כתפיו ולעקוף את האחראי להגבלים? ושמענו על לחצים, ושמענו על איומים, ושמענו ושמענו, האם זה לא סביר, לנוכח ההקשר, לנוכח הנסיבות שבהן מתווה הגז הזה מובא בפנינו, שנבוא ונאמר: לא, יכול להיות טוב ממנו, יכול להיות שהמתווה הספציפי הזה, אלי אלאלוף, בא לעולם בחטא? היום ישבתי בוועדת הכלכלה, הערכתי את היושבת-ראש, שהייתה שם, על אומץ לבה, שהיא באה לשם. כמעט לא היו נציגים מהקואליציה, היה יואב קיש, חבר הכנסת יואב קיש, והיה חבר הכנסת ינון מגל, והם כל הזמן התלחשו ואמרו: אנחנו פה לבד, מה לכל הרוחות קורה? מה קורה? כי רבים מחברי הכנסת של הקואליציה לא רצו להיות במופע הזה. אפשר שהם חשו בושה, כי הם ידעו מה שהלב שלהם אומר, והם לא רצו להיות שם.

היו בוועדות אחרות. דוד אמסלם, חברי הטוב, כן, היו בוועדות אחרות. הם היו בוועדות אחרות, עם החברים שלך. הנה, הם באו אלי, בדיוק ניהלנו ועדה. גם דוד וגם אלי, אני חייב להביא בחשבון את ההערות שלכם. זה אומר שאנחנו מקשיבים לך. זה אומר, ואני מאוד מאוד מעריך את ההקשבה, אלי. ובכל זאת, היינו שם בעיקר אנשי האופוזיציה. כי אני חושב שעדיין רבים מחברי הקואליציה לא רצו ליטול חלק בפארסה הזאת שנקראת "מתווה הגז" כפי שהביאו אותה בפנינו. ולנוכח הנסיבות האלה, לנוכח האנשים שאוימו, לנוכח האנשים שהופעלו עליהם לחצים, לנוכח השרים שלא רצו לשאת באחריות, לנוכח האחראים להגבלים שלא רצו לשאת באחריות, האם לא נראה לכם הגיוני שהמתווה הזה לא יעבור כפי שהוא עובר? האם לא נראה לכם הגיוני שהלחצים שמופעלים על הממשלה, כאשר היא אומרת, זה המתווה הטוב ביותר שאנחנו יכולים להשיג, כלומר גם היא מבינה, וראש הממשלה עצמו, שהמתווה הזה לקוי, וכשהוא אומר כמעט בחצי הודאה: לנוכח האיומים והלחצים שמופעלים עלי אני חייב לקבל אותו כפי שהוא? אבל זה היה אותו ראש ממשלה שלא נכנע בנושא האיראני, ונסע לקונגרס האמריקני וקרא תיגר על הממשל האמריקני. והנה, היום הוא כורע ברך בפני "נובל אנרג'י". איפה זקיפות הקומה? אנחנו יושבים כאן, המחנה הציוני, תנועת מרצ גם שותפה, ואחרים, ומייצגים את האינטרס הציבורי האמיתי, את האינטרס, תגידו, הלאומי. ויושבים גם חברי כנסת, ויאשימו אותנו: אתם בולשביקים, אתם קומוניסטים. באיזה עזות מצח תעמוד כאן שרת המשפטים איילת שקד ותאמר לנו "קומוניסטים", כאשר דאגתנו העמוקה והאמיתית היא לציבור הישראלי? מה יכול להיות מהלך יותר פטריוטי מזה שאנחנו עומדים כאן, ושם, בוועדות ובתקשורת, ואומרים: אנחנו רוצים להגן על האינטרס הציבורי? ואנחנו מוקעים כבולשביקים וקומוניסטים ועוכרי ישראל למיניהם. תראו לאיזה שפלות מגיעה הכנסת, כאשר אנחנו מואשמים בהאשמות שווא מסוג זה.

שלא רוצים שהגז שלנו יימכר לגורמים זרים, אנחנו קומוניסטים,

אנחנו, שלא רוצים שתע"ש יימכר לגורמים זרים, אנחנו קומוניסטים. איך התהפכו היוצרות? מה הקלות הבלתי-נסבלת הזאת בשימוש במלל? והנה, למול עינינו המשתאות קם לו ג'ורג' אורוול ומראה לנו שעד כה לא נס לחו, השימוש הציני, השימוש המתסיס, השימוש הלא-הוגן, יש איזו הגינות בסיסית שאנחנו צריכים לשמור עליה כאן, באי ובאות הבית. והדבר הזה באמת גובל בעזות מצח ובחוצפה, להאשים את האנשים שיושבים כאן, כאשר האינטרס הציבורי מונח לרגליהם והם עושים הכול כדי שהאינטרס הציבורי יקבל את ביטויו. והתהפכו להם היוצרות, ודווקא האנשים שמגינים על האינטרסים הציבוריים הופכים להיות עוכרי ישראל. זו זילות, זה שימוש ציני בשפה, ואנחנו צריכים להתקומם נגד זה, אבל לא רק נגד השימוש הציני בשפה, אלא נגד מה שקורה אל מול עינינו המשתאות, פגיעה אנושה, קשה, באינטרס הציבורי. מתווה הגז הוא דוגמה לתהליכים רחבים ועמוקים שעוברים על החברה הישראלית, שדווקא ממשלות ימין, שמתגאות בזקיפות הקומה הלאומית שלהן, דווקא מפלגות ימין מוכרות את האינטרסים, את משאבי הטבע שלנו, לגורמים זרים. דווקא ממשלות הימין. לכו תסבירו את זה. על-פי איזה היגיון אפשר להסביר את הלהט הפטריוטי של מפלגות הימין, כאשר הם מבקשים למכור את הנכסים שלנו לגורמים זרים? תסבירו את זה. אולי זה הולך גם עם סיפוח

ואנחנו, שרוצים להגן על האינטרס הלאומי, שרוצים להגן על האינטרס הציבורי, מוקעים ככאלה שהם בעצם עוכרי ישראל. זה הדבר שהוא ממש מעל בינתי. השיח הזה מגיע באמת לשיא, לשיא הצביעות, לשיא הציניות, לשיא הזילות. הייתי מקבל את זה, אתם יודעים מה? בואו ונאמר שיש בינינו ויכוח לגיטימי, אתם חושבים ככה, אנחנו חושבים אחרת, מה שמשותף לנו זה האינטרס

אבל להגיד שאנחנו, כדי להגן על האינטרס הציבורי, לומר שאנחנו מונעים על-ידי גורמים זרים? זה שיא. נא לסיים. הזמן תם. עשר דקות. הנה, עברתי את הזמן. 20 דקות דיבור.

אני מרחם עליך, כל פעם שאתה סובל, במיוחד פה בבית הזה.

20 דקות, כשנהנים הזמן עובר מהר.

מעבירים דברים חשובים. מעבירים את ועדת אלאלוף. אנחנו בכיוון הנכון, יוסי. אלי,

כל דבר שאתה מעביר נכון, אני סומך את ידי ונותן תמיכה מלאה, נכון?

כאשר אתם עושים דברים טובים, גם אנחנו באופוזיציה מברכים על כך, מקדמים את אותם נושאים ותומכים אותם. חבר הכנסת יונה, נא לסיים. לא להפריע, אנחנו צריכים לסיים. אני מסיים. תודה רבה לכם, ואנא,

תנו דעתכם, מהו באמת האינטרס הציבורי הנכון שצריך להנחות את כולנו כאן.

תודה רבה לחבר הכנסת יוסי יונה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת יעקב פרי. כל הכבוד, ויתרת?

גם אתה, מזמן לא הייתי פה, האמת. מה קרה לכם? כן. במקום לקבל אותי יפה, אתם באים בתלונות. איפה יעל גרמן? גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, שינוי חוקי-היסוד על-ידי הממשלה דומה למשחק פלסטלינה שקניתי לנכדותי בשבוע שחלף: ברצותן ישנו ויבנו מהפלסטלינה סוג כזה, וברצותן ישנו את הפלסטלינה ויעשו את זה בצורה אחרת. העיבוד של הפלסטלינה דומה להתנהלות הממשלה הזאת בכל ההתייחסות שלה לשינוי חוק-יסוד: הממשלה, למשל לטובת הגדלת מספר השרים. ומה אמרו לנו? שזה אמור לחזק את המשילות. איזו משילות בדיוק? כל היום אתם מתרוצצים בין הוועדות,

61, גברתי, את שייכת לצד הזה. זה לא פשוט וזה לא חיזק, לא את המשילות ולא שום דבר. עוד לא חלף זמן וכבר הונחה בקשה למלאכה נוספת, שינוי חוק-יסוד: הכנסת, שינוי קביעת מועדי אישור התקציב, 195 יום. 195 יום. שינויים של אותם מועדים שהממשלה הקודמת, שנתניהו עמד בראשה, דחפה לקדם. וגם פה מתרצים: יציבות הממשלה. לא יציבות המשק היא בראש סדר העדיפויות, אלא יציבות הממשלה וביצורו של ראש הממשלה. התיקון שהכנסת נדרשת לעשות הערב ייצור תקדים מסוכן מאוד: 11 חודשים שמדינת ישראל מתנהלת ללא תקציב. זה אובדן של שנה כלכלית שלמה, אי-אפשר לתכנן, אי-אפשר לבצע השקעות, ובנוסף, 1 חלקי 12, שאף אחד לא מסוגל לבזבז חודש בחודשו, והכסף חוזר לאוצר מאותם משרדי ממשלה שלא מצליחים לממש את ההשקעות או את הוצאת התקציב, וכך נחסך באוצר הרבה מאוד כסף מהתקציב של 1 חלקי 12. וזה מדוע? יש הסכמים קואליציוניים שעלותם 8.5 10 מיליארד שקל. אז הקריבו שנה כלכלית שלמה למען אותם הסכמים קואליציוניים. כלכלה חדשה. לא ייאמן, פטנט. ופתאום, ללא התרעה וככה משום מקום, יש המצאה חדשה, המצאה חדשה שמישהו ביקש לקבל עליה פרס נובל: תקציב תלת-שנתי הגיע למחוזותינו. אז אני שמח לשמוע היום בבוקר ששר האוצר התנגד התנגדות נמרצת והתקציב התלת-שנתי ירד מסדר-היום, כי תקציב תלת-שנתי מיועד לדבר אחד, אם הוא היה עובר: לצורך ביצורו של ראש הממשלה בתפקידו. לא מעניינת אותו הצמיחה, לא מעניינות אותו הרפורמות הנדרשות, לא מעניין אותו מה יהיה עם הגבייה העתידית וכמה מסים תוכל רשות המסים להביא לתקציב המדינה, ומה עם המאבק בעוני, ומה עם הגירעון, ומה עם החוב תוצר, שום דבר לא מעניין. אבל היום בבוקר חבר סיפר לי בדיחה עצובה, שעברה מחשבה במשרד ראש הממשלה לתקציב היובל. שוו רגע בנפשכם שתקציב היה הופך להיות תקציב יובל ומבצר את מעמדו של ראש הממשלה ליובל שלם. לא רגיל. אני אומר עוד הפעם,

פספסנו שנה כלכלית שלמה, ובדברי ימי הכנסת לא היה כדבר הזה. וצר לי, צר לי על כך שמהערב, מכיוון שיש יתרון לקואליציה, עם 61 קולות, הנושא הזה יאושר גם מהערב לתקציב של דו-שנתי לכאורה, שנה וחודש אחד, כאשר שנה כלכלית, כפי שאמרתי, ירדה לטמיון ללא יכולת השקעות, ללא יכולת תכנון כלכלי. פשוט כל המדינה קופאת על שמריה, לא ניתן לבנות, לא ניתן לבצע. הלכה לאיבוד שנה כלכלית שלמה. ואתם, חברי, אדוני השר דרעי, חברי מש"ס ומאגודה, כמה זעקתם, צעקתם, כשהתאמנו בממשלה הקודמת את מועדי התקציב למועדים סבירים, לא ל-195 יום, וכעת אתם נותנים את ידכם להארכה לא הגיונית נוספת. יכולתם לקחת את תקציב 2015 שעבר בקריאה ראשונה, לעשות את התיקונים הנדרשים, ממילא יש כמה סעיפים בתקציב הזה ששר האוצר, ואני מברך אותו על כך, ששינסקי 2 וכל הנושא של אוצרות הטבע ועוד כהנה וכהנה, יכול לעשות שינויים נדרשים על-פי תפיסות העולם הכלכליות של אותם אנשים שיושבים כרגע בקואליציה, להביא אותו, ואני מבטיח לכם שגם האופוזיציה הייתה תומכת בעניין הזה רק כדי לא לאבד את השנה הזאת, שנה שהלכה לאבדון ללא כל השקעות, וכך היה נותר בידכם מספיק זמן לתכנן את תקציב 2016. ואני אומר לכם, היינו תומכים בכם. אבל ההיצמדות לכיסא, הפחד, החשש מהאופוזיציה בבית הזה מטריפים את דעתו של ראש הממשלה, ראש הממשלה ואנשיו, שאצים רצים כל העת לכופף ולהנדס את חוקי-היסוד לטובת ההישרדות הפוליטית. כמה זמן זה יחזיק מעמד, ההישרדות הפוליטית? וכאן החלק העצוב בכל הסיפור הזה, גם אם הוא בא על חשבון יציבות המשק. כבר נשאתי דברים בנושא סקירה כלכלית עתידית לשנת 2059. הכלכלן הראשי באוצר הוציא דוח מאוד מאוד מסודר, תמציתי, שהוא צופה ב-2059 מצב שהחוב תוצר מטפס ל-170%, כפי שהיה ב-1985, או ביוון של היום. 1959, חברים, זה מחר בבוקר. 2059. 2059. זה עול שיונח על כתפי הנכדים והנינים שלנו, זה עול במצב כלכלי קשה שיכול להכניס את המדינה הזאת לסחרחרת מבחינה ביטחונית,

כלכלית בוודאי ובוודאי, וראוי שייתנו אותם קברניטים באוצר כבר היום דעתם על העניין הזה. והעניין של הצמיחה, כדי להתגבר על העניין הזה אני לא מכיר הרבה פטנטים: או על-ידי השקעות, ורצוי השקעות חיצוניות, או יציאה לעבודה. אין יותר פטנטים לנושא הצמיחה. ואם אנחנו לא נממש את היציאה לעבודה של כל הסקטורים במדינת ישראל, אנחנו עלולים להגיע אל פי פחת ועלולים לקחת סקטורים שלמים על כתפינו. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חברת הכנסת יעל גרמן, את מדברת? מוותרת. מוותרת. חבר הכנסת מאיר כהן? מוותר. חבר הכנסת עפר שלח? מוותר.

חבר הכנסת חיים ילין? מוותר, מוותר. חברת הכנסת עליזה לביא, מוותרת. חבר הכנסת שרון גל, מוותר. חבר הכנסת יצחק הרצוג, אינו נוכח. יסכם את הדיון שר הכלכלה חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי. גברתי היושבת-ראש, מה קרה?

תנו בבקשה לשר לסכם את הדיון. גברתי היושבת-ראש, ראשית, אני רוצה להביע התפעלות, תשמעו קצת, שאי עינייך וראי, סביב, איך ספסלי האופוזיציה מלאים, רעננים, תוססים, ובאמת, היה שווה לחכות כל היום, לראות אתכם. לתרגם? כן. אין לך מה להגיד? לא לא לא, נלחמתם כמו אריות, אני לא רוצה להמשיך את המשפט,

אני מביע באמת התפעלות, ואני מקווה שיהיו לכם עוד הרבה אתגרים כאלה, בדיוני התקציב. אנחנו נשמח לבלות לילות ארוכים, זה מחזיר אותנו לימי הישיבה, שעשינו "משמרים", ככה זה נקרא, והיינו נשארים לילות שלמים, אין בעיה.

אוה, הנה, אדוני היושב-ראש הגיע. האמת שעלו כאן, שמעתי חלק מהנאומים, והיו מרתקים, באמת שהיו מרתקים. נהניתי מאוד. חבל שחלק ויתרו על רשות הדיבור, רציתי לשמוע על, כבוד השר, גם לך יש הכבוד לוותר על זכות הדיבור. רציתי לשמוע, זה מאוד מרתק. אפילו רשמתי חלק מההערות, מהדברים, לתשומת לב. יש לנו מספיק זמן להיערך עד התקציב, אז רציתי להעלות את הדברים ששמעתי כאן, בדיוני התקציב. שמעתי חברות כנסת, באמת, איך הן דואגות לכל מיני בעיות של פרט, באמת, כל הכבוד. דברי תורה אתם רוצים קצת? השר דרעי, אתה צריך לדבר, אתה על הדוכן. בסדר,

שמעתי את הנאום שלך, אפילו את הנאום שלך לשנת 2059. קודם כול, אני מאחל לך מכל הלב בריאות ואריכות ימים, ושב-2059 תעמוד כאן אתה בעצמך ותישא את הדברים באותו להט ובאותו כוח ומרץ. תגיד "אמן".

אוה, יפה, אמן.

קיבלת ברכה בשעת חצות לילה, זו שעה טובה בשמים. עליזה תגיד לך, חברת הכנסת לביא תגיד לך מה המעלה של שעת חצות בישיבה של מעלה. חברת הכנסת לביא, אני נורא אוהב לנהל את הישיבות בלילה, כל כך הרבה תורה לא למדתי מימי כמו בישיבות האלה, מכמה דוברים. יש לי וורט ל-20 שבתות לאחר מכן. דרך אגב, חברת הכנסת לביא, מנהג ירושלים בשלושת השבועות מי"ז בתמוז לתשעה באב, שזה נקרא ימי בין המצרים, שאומרים תיקון חצות גם ביום, לא רק בלילה, בגלל ימי האבל על חורבן הבית. אז עכשיו זו באמת שעה של תיקון, אפשר לפתח את זה, אפשר לפתח את העניין. אני עדיין רוצה לשמוע אותך, אדוני השר. עלתה כאן, באמת, אדוני היושב-ראש, שורה שלמה של נושאים, והדאגה המרכזית של חברי האופוזיציה הייתה שמדינה לא יכולה לתפקד בלי תקציב, וצריך כבר, וראיתי את הערגה שלהם,

שתקציב המדינה כבר יאושר. אני מאוד מקווה שכשיגיע התקציב לכאן, אכן נראה את התמיכה שלכם בתקציב. נכון שזה לא דבר שגרתי שבתאריך כזה עדיין אין תקציב, וקשה מאוד למשרדי הממשלה לתפקד. קשה מאוד לתפקד. מילא במקום יושב-ראש ועדת הכספים, אבל, אני שר הכלכלה, יש לי איזה קשר, שייכות לעניין. כפי שאמרתי, אני מחכה לך. אדוני היושב-ראש, יש אפשרות שאם איזה שר רוצה להוסיף דברים,

אני חושב שמיציתם את הדיון, ואני אבקש מכבוד השר לסיים את דבריו. בבקשה, אם אתה צריך, משפט או שניים, ונעבור להצבעות. אוקיי, בסדר גמור.

אני פונה אל חברי האופוזיציה, באמת, שהעירו הערות מאוד טובות, שבדיוני התקציב אכן הדיונים יהיו ענייניים ולגופן של הצעות, ולא תהיה רק הצבעה אוטומטית של האופוזיציה מול הקואליציה, כפי שאנחנו נהגנו בחודש האחרון, ואתם יודעים שהרבה הצעות חוק של האופוזיציה הסכמנו להעביר כיוון שהן היו טובות, לגופו של עניין. אדוני היושב-ראש, אתה צריך להמשיך לדבר אתנו, אין לך ברירה. אין ספק שאחד מהאתגרים והיעדים של התקציב, כפי שאני רואה אותו, הוא הגברת התעסוקה, נושא שמאוד מעניין את חבר הכנסת יאיר לפיד, במגזרים שלא משתתפים היום מספיק בתעסוקה. אני נעניתי, למשל, לפנייתה של חברת הכנסת, יושבת-ראש הוועדה למעמד האישה, היא מקיימת דיון בנושא תעסוקת נשים ערביות, ואני נענה ברצון לדיון.

אני חושב ששם יש לנו אתגר אמיתי. אומנם חלה התקדמות, קצת, בשנה-שנתיים האחרונות, עלינו מ-23% ל-30% השתתפות נשים ערביות במגזר העבודה,

מספיק, ואני רואה בזה יעד חשוב, הן לחברה הערבית והן למדינת ישראל, ואני אשמח, יחד עם חברי הכנסת ועם ראשי המגזר, למצוא פתרונות, לעודד ולהתאים, כדי לקדם את התעסוקה אצל הנשים במגזר הערבי. אני בטוח שצריך להתאים שם התאמות ולתת פתרונות.

עכשיו זו תקופת רמדאן, תיתן פרשנות על הקשר בין התקופות, בין המצרים, להזכירך, אתמול גם היה צום שבעה-עשר בתמוז. זה היה צום נדחה, הצום חל בשבת, ודחו אותו ליום ראשון, כי בשבת לא צמים. גם צום ט' באב, שיהיה בעוד שלושה שבועות, נדחה משבת ליום ראשון. ויש בזה הקלות בהלכה, כיוון שזה לא חל באותו יום, למה יום כיפור חל בשבת וזה לא? כיוון שעל יום כיפור כתוב בפירוש "שבת שבתון", יום כיפור דוחה שבת, מה שאין כן הצומות האחרים, לא דוחים שבת. הצום היחידי שדוחה שבת זה יום כיפור. אדוני היושב-ראש, כפי שאמרתי, היות שיש כאן התעניינות גדולה, אני רואה, בענייני שאלות בהלכה, צעקו היום לקראת חבר כנסת אחר: איפה הימים שהיית ממלא אצטדיונים? אני זוכר את השר חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי נואם שלוש שעות בלי הפסקה, מה קרה?

הרב פירון, שלחו לי כבר, לאור זה שאתה טורח כל הזמן לקרוא לי מכלוף, שלחו לי,

מאז שאמרת לי, לא, זה טוב, ההפך, אני מעודד את זה. כבר התחלתי לקבל פניות מה מקור השם הזה, מכלוף, האם זה שם שעומד בזכות עצמו או שזה איזה תחליף למיכאל? איך כותבים את המכלוף, בכ"ף או בחי"ת? יש בזה דיונים, אני שמח, אני מעודד את הדיונים הללו. זה נקרא להחזיר עטרה ליושנה. אני, למיטב ידיעתי,

אשמח אם יעירו לי, אני חושב שמכלוף זה שם שעומד בזכות עצמו וכותבים אותו בכ"ף ולא בחי"ת, אבל אשמח לשמוע באמת מהמאזינים אם יש הערות בעניין הזה, אשמח לשמוע את הדברים הללו. מכלוף זה מיכאל. לא, הנה, אתה רואה? מכלוף זה מיכאל, לא, לא, מה פתאום, למה? יש מיכאל ויש מכלוף, זה לא, יש כבר רוב כאן. וכי את מעלה על דעתך שאני עומד כאן לנאום בגלל רוב או מיעוט?

להבדיל אם כן, חברת הכנסת גלאון, אני ישבתי ושמעתי את כל הנואמים,

אם היית שומעת באמת את הנאומים המקצועיים של חברי הכנסת אז היית מבינה למה צריך לטרוח ולענות לכל אחד על העניין שלו. קשה לי לדבר, אדוני היושב-ראש, הרעשים. חברי הכנסת, השר דרעי, למיטב זיכרוני בכלל בבניין, כרגע נותן את אחד הנאומים המשמעותיים והמהותיים ביותר ששמעתי מפיו מאז נבחרתי לכנסת בפעם הראשונה ואתם מפריעים לו. נא לשבת. אני מקווה שאתם לא מפריעים לרשמת הפרוטוקולים בנאום החשוב הזה עם כל ההערות באמצע. השרה מירי רגב תשב, ואז זה יגרום גם לחבר הכנסת אחמד טיבי לשבת. וגם חברת הכנסת תמר זנדברג תשב. אתם באמת מפספסים הזדמנות לשמוע את הנאום של השר דרעי, פשוט מפספסים. נכון. גם השר אלקין וחברת הכנסת עזריה, והשר גלנט, אנחנו כולנו רוצים לשמוע. השר לביטחון פנים, חבר הכנסת גלעד ארדן. חבר הכנסת גלעד ארדן, השר לביטחון פנים, הפקודים שלך עושים סדר בכל המדינה ואני לא מצליח לעשות סדר אפילו במליאה, אתה מבין? הנה, גם חבר הכנסת מוטי יוגב ישב עכשיו. באמת בהזדמנות הזאת, אדוני היושב-ראש, יש כאן כמעט הקשבה מלאה, לא, רק חברי הכנסת בגין ובן צור שקועים בשיחה, שקועים בשיחה. חבר הכנסת בן צור, תגיד לו שהיושב-ראש שלו מדבר. חבר הכנסת בן צור, יושב-ראש התנועה שלך ביקש למסור לך,

אני לא אגיד. חברי הכנסת, נא לשבת, אתם מסכנים את העתיד הפוליטי של חבר הכנסת בן צור כרגע, והמבין יבין. אחר כך תגידו שבש"ס אין דמוקרטיה,

הוא כבר רבע שעה מפריע לי,

ולא מתחשב בי אפילו. זו דמוקרטיה אמיתית. אבל ביושב-ראש הוא התחיל, בסדר,

המשמעת לא כמו שהייתה פעם,

אני רוצה באמת לנצל את השעה הזו, הנעימה,

כדי לשתף בעיקר את חברי האופוזיציה שאולי לא מודעים לכך שהממשלה קיבלה החלטה מאוד חשובה על תוכנית אסטרטגית לצפון המדינה, לכל המחוז הצפוני. משרד הכלכלה בשנה האחרונה זיהה שבמחוז הצפון במדינת ישראל, אפילו לעומת מחוז הדרום, יש פערים די גדולים,

שזיהה, כמו שאומרים. הן ברמת השכר, הן בתעסוקה, הן בצעירים שעוזבים את המקום, ובשורה שלמה של דברים בצפון יש, לצערי הרב, לעומת הדרום, בעיות די קשות. מובן שבדרום, בגלל מעבר צה"ל וההשקעה הגדולה שהשקיעו שם וממשיכים להשקיע שם, רואים כבר תוצאות, אבל בצפון הדבר הזה לא הגיע. אני שמח שהממשלה הטילה עלי להוביל את התוכנית הזו, ואני מתכוון, כיושב-ראש ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל, לקדם את העניין ובתוך חצי שנה להביא לממשלה, וכמובן לכנסת אחר כך,

שאני מקווה שתהיה בקונסנזוס רחב, לחמש השנים הקרובות. לצמצום הפערים בין הדרום לצפון, זו הכוונה?

אני אומר לך שאם נצליח להשוות את הצפון לדרום זה גם טוב, זה גם טוב, כיוון שיש פערים גדולים מאוד, אבל מובן שגם בצפון וגם בדרום, לעומת המרכז, עדיין אנחנו בבעיה גדולה מאוד. אני רואה חשיבות מאוד גדולה בתוכנית הזו, וכבר קבעתי עם כמה חברי כנסת, כולל חבר הכנסת אראל מרגלית, שאני באמת חייב לציין שאני נהנה מאוד מהעצות שלו בהרבה תחומים. אדוני השר, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפוליטיקה, אני משתדל לתת נאום מקצועי ולא להיכנס לפוליטיקה, אבל אם כבר גירית אותי אז אני אגיד לך, חבר הכנסת עמיר פרץ, שעם כל השבחים, אתה יכול לקצר וראש הממשלה יאריך.

שאתם נלחמים כמו אריות,

חבר'ה, נעמיד את הדברים על דיוקם: הממשלה הזו היא חזקה, אין אופוזיציה שיכולה להפיל אותה. בעזרת השם אנחנו נעביר את תקציב המדינה למרות כל הציפיות. תקציב המדינה יעבור, ואדרבה, אני מקווה מאוד שהממשלה תרחיב את שורותיה, תראה את ראש הממשלה,

תראה את ראש הממשלה סופר אצבעות. חבר'ה, התעוררתם?

לישון. סופרים, מי חסר? מי חסר?

ראש הממשלה נהיה מצליף, איזה יופי. אז אתה נשאר בתפקיד חמש שנים או לא? כפי שאמרתי, חבר הכנסת עמיר פרץ, השר בגין אינו מדבר, הקואליציה הזאת, הממשלה הזאת, בעזרת השם, תעביר תקציב. גם תשובה יבוא להצביע בשבילכם. היא תעביר תקציב, היא תמלא את כל היעדים שלקחה על עצמה. ההפך, ה-61, הקואליציה הצרה מה שנקרא, היא נותנת לכולנו מחויבות, אדוני השר, מה קורה? אווירה משפחתית הייתי אומר גם כן. זה היה טוב, זה היה טוב, אריה. אנחנו מחויבים. יש לנו חילוקי דעות, אנחנו פותרים אותם בתוך הבית ואנחנו מתגברים על המשברים. אני לא רוצה לאחל לכם, אבל אני מאחל גם שהאופוזיציה תהיה הומוגנית כמו שהקואליציה הומוגנית. ואם אתם שמים לב, בכל ההצבעות האחרונות,

כמעט בכל הצבעה, את הפערים הגדולים. ואני מאחל שהמצב ימשיך כך, הקואליציה הזאת תמשיך, בעזרת השם, יושב-ראש הכנסת, ותמלא את כל יעדיה.

חבר הכנסת, אמרתי אפילו שמנהג ירושלים בימי בין המצרים להגיד תיקון חצות גם ביום, בחצות יום, לא רק בחצות לילה.

ממהרים, עוד משהו, עוד משהו, אולי כבר, עוד אחד, אריה, חברי הכנסת, למען הסר ספק, השר שמסכם את הדיון בהצעת החוק לא מוגבל בזמן. פניתי לשר, ביקשתי ממנו לסכם, הוא לא נענה לפנייתי הנרגשת, והוא ממשיך, כי יש לו עוד הרבה דברים חשובים לספר לכם. מה אני יכול לעשות? אני פונה אליו עוד הפעם בקריאה נרגשת להגיע לסיכום דבריו. האם אתה יכול גם, אדוני היושב-ראש, לפנות לחבר הכנסת צחי שיקשיב לי? שיקשיב גם לנאום שלי, נו. חבר הכנסת צחי הנגבי, אני מעביר אליך את הקריאה הנרגשת של השר דרעי להקשיב לדבריו. הוא מחפש קולות, הוא מחפש, לא תמצא, הוא תקוע בקסטל, הוא תקוע בקסטל. אני לא שומע. נרגש, אדוני שר הכלכלה, אני מוכן לענות גם על שאלות. בבקשה.

לא, שאילתות זה לא עכשיו.

דבר עוד איזה שלוש דקות, תדבר ותפסיק עם זה, כי זה באמת כבר הופך, זה מבזה את הכנסת,

סליחה, כשנרשמים לדיון 30 או 40 איש, ובשנייה אחת נמחקים 15, אז בואו נחלק, אז עם כל הכבוד, זה לא,

תרגילים, תרגילים הם לא, לא לבוא עכשיו בתלונה מי מבזה את הכנסת, עם כל הכבוד.

אז כל אחד ינצל את התקנון איך שהוא רוצה לנצל. זכותכם לוותר על זכות הדיבור, בסדר. שעתיים, נרשמתם לרשות הדיבור, אבל יש גם טעם טוב, די,

אין ספק, חברת הכנסת גלאון, לשאלתך, לגבי מעונות-היום, מעונות-היום את רוצה,

חברת הכנסת, לשמוע תשובה? לגבי מעונות-יום, 1. זה כלי חשוב מאוד לעודד, ולסייע לנשים לצאת לעבודה. אדוני השר, אדוני היושב-ראש, השר מכלוף דרעי אדוני, עוד מעט ארוחה מפסקת של הבוקר. לא שומע. חבר הכנסת עמיר פרץ מנסה לומר משהו, כן. משפט. לא שומע, מה? בבקשה, כן.

אני חושב שכבוד השר אריה מכלוף דרעי מסתכל על חברי הכנסת ולא רואה אותם. אנחנו שקופים בעיניך, ואתה לא נותן לנו את הכבוד המגיע

אני יכול להחליף אותו קצת? אני יכול לעזור לאריה? השר דרעי מתקשה,

חבר הכנסת לוי, נא

בבקשה, אדוני השר, אני מבקש, משפט המחץ לסיכום. אני מבקש מהכנסת לאשר בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שהוגשה לכאן,

תודה לשר אריה מכלוף

יש קואליציה, יש הסכמים קואליציוניים, הם הונחו בפני הכנסת ואנחנו פועלים כמובן על-פיהם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת והשרים, נא לשבת. אדוני היושב-ראש, אדוני שר האוצר,

דבר: כשעבדתי בכנסת השמונה-עשרה, אולי נצביע איזה שר ידבר? אנחנו רוצים את דרעי. חבר הכנסת זחאלקה, גם אני רוצה את דרעי,

הספיק לו,

מול מי אני מתנהל בנושא הזה, בהסתייגויות? אנחנו, מול חבר הכנסת אראל מרגלית. מקובל על כולם, אני מקווה.

אנחנו נצביע על ההסתייגות של חברי הכנסת זהבה גלאון,

הכנסת שלא ענו לך בסיבוב הראשון של ההצבעה.

רוברט אילטוב,

אינה נוכחת ענת ברקו, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח יואל חסון,

אינה נוכחת ז'קי לוי,

אדוני היושב-ראש, על זה אנחנו מוותרים.

את כל ההסתייגויות?

חבר הכנסת אראל מרגלית, הסתייגות לחלופין לפני סעיף 1. חברים, אני שאלתי איך אני מתנהל,

על לחלופין

אין נמנעים. גם הסתייגות 3 לסעיף 1 לא התקבלה. סעיף 1, כנוסח הוועדה, לא התקבלו הסתייגויות. מי בעד סעיף 1 ללא הסתייגויות?

56 נגד, אין נמנעים. גם הסתייגות מס' 6 לסעיף 2 לא התקבלה. אדוני, האם להצביע על 7, לאותו סעיף? כן. אנחנו מבקשים אותה שמית.

כנדרש?

חברי הכנסת, המזכירות, ערוכים? כן, אז על-פי

נגד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני,

אבי דיכטר, נגד דני דנון, נגד אריה מכלוף דרעי, נגד צחי הנגבי, נגד

איימן עודה,

נגד שי פירון, בעד טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי,

56. הסתייגות 7 לסעיף 2 לא התקבלה. האם להצביע על הסתייגות מס' 8, של קבוצת סיעת יש עתיד?

על לחלופין להצביע, אדוני?

הסתייגות מס' 8 לחלופין, לא. הסתייגות

הסתייגות מס'

לסעיף 4: בעדה יש לנו 53,

על 11 להצביע, אדוני? כן. כן. הסתייגות מס'

לסעיף 4, מי בעד ההסתייגות? מי נגדה? ההסתייגות (11) של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת הרשימה המשותפת, קבוצת סיעת המחנה הציוני, קבוצת סיעת יש עתיד וקבוצת סיעת ישראל ביתנו

אנחנו עוברים להסתייגות שמספרה 13, לאותו סעיף,

להצביע, אדוני? להסיר.

וב'? אני מציע, מסירים עד הסוף. מסירים עד הסוף את כל ההסתייגויות. אם כן, חברי הכנסת, מסעיף 4 ועד בכלל, אנחנו מצביעים. מסעיף 4 הוסרו כל ההסתייגויות.

אנחנו עוברים לנושא הבא: הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון

2 והוראת שעה), התשע"ה 2015, בקריאה ראשונה.

מערכי האכיפה העירוניים, מוגשת בפניכם הצעת החוק המבקשת לתקן את החוק ולהפוך את הוראת השעה להוראת קבע. לאור הניסיון שהצטבר בנושא בשנות הפעלת מערכי האכיפה

אדוני, לא על חשבון הדקה שלי. חברי הכנסת, חברי הכנסת, אנחנו מבינים את ההתרגשות בשעה הזאת של הלילה. חבר הכנסת טיבי, חברת הכנסת תמר זנדברג,

השר אלקין. השר אלקין. השר אלקין, כמי שקרוב לנושא, אני מניחה שתצטרף להצעה שלי לסדר. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לבקש את אישורך לכך שהדיונים בשני נושאים, חבר הכנסת שלח, אני לא רואה את היושב-ראש, שהדיונים בשני הנושאים המהותיים, החשובים, בלב של החברה הישראלית,

אינה נוכחת. חברת הכנסת יעל גרמן, מוותרת, חבר הכנסת באסל גטאס, גם איננו, חבר הכנסת סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת נחמן שי, אינו נוכח, חבר הכנסת עפר

ושלישית.

אנחנו נעבור להצבעה. אני מבקש מכולם לשבת.

חברי הכנסת, איש למקומו.

2. כן החליטה הממשלה בהתאם לסעיף 31(ד)

הגיור" מהמשרד לשירותי דת למשרד ראש הממשלה. בהתאם לסעיף 9(א)(11) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, הממשלה מבקשת להביא את דבר ההחלטה

מה בדיוק קרה פה? וזה עובר ככה מתחת לרדאר. והבית היהודי, זה בית בלי גג, לא שומעים, לא רואים, הצלחתם להשתבלל

חברת הכנסת תמר זנדברג. אחריה, חבר הכנסת אילן גילאון.

מיועדים, באמת, אנחנו בשעה

כמסורתי, כשומר או שומרת מצוות, כחילוני או חילונית, יכולה לבחור להיות יהודי, וגם להתחתן או להתגרש על-פי דתה. למעשה, מדינת ישראל, מדינת היהודים,

ויהודייה לא יכולים להתחתן או להתגרש על-פי

-פי בחירתם, וכל אחד יהיה יהודי על-פי דרכו. ואני אפילו הייתי בונה לעצמי "גיורומט", בסדר? כאדם שמגייר אותך, בלי המילה. שמגייר אותך. כי אני מאמין שיהודי על-פי ההגדרה של

אחראית ומאוזנת שתאפשר לאחינו המתגיירים,

אפשרות לעבור את תהליך הגיור כחוויה חיובית ותומכת המשלבת בתוכה את ההלכה. אז מה קרה לכם, אנשי הבית היהודי? איך הסכמתם לבטל את החוק הזה ולהפקיר את עתיד

במשחקים פוליטיים על גבם של מאות-אלפי אזרחים ואזרחיות שרוצים להתגייר. תתביישו לכם. תודה רבה. חבר הכנסת לוי. שלוש דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, נפל דבר בישראל. בקדנציה

היהדות, היה מוזמן.

והנה מחזירים את בתי-הדין הרבניים

חוק-יסוד, הממשלה מחליטה להעביר את הסמכויות לראש הממשלה. נשמע טוב, ממשרד הדתות לראש הממשלה.

מדברים על עניין

רוצים לבטל לגמרי את רפורמת הגיור, שכל כך נלחמנו עליה בכנסת הקודמת. שלא תבינו, אנחנו לא נגד גיור, אנחנו בעד. אנשים שרוצים

כאן, כשאנחנו באמת סמכנו דווקא על רבני ערים, שבחרו אותם, ואנחנו היום מקבלים את התשובה שלא רוצים אותם, לא סומכים

וזה קורה במשמרת שלכם. אין הונאה גדולה יותר מההונאה הזאת. אלפים המתינו,

ציפו לשינוי המיוחל, ולבסוף, אחרי שנתיים של המתנה ושל הבטחות,

משיבים את פניהם ריקם ומותירים אותם בחוץ. גרים רבים בעקבותיהם לא ימצאו את דרכם אל חיק היהדות,

תודה רבה. למה לא נמשיך את דרכו של הרב עובדיה? הרי הרב עובדיה, הרב

לא שאני חושב שאם היית בכנסת הזאת, וסביר להניח שהיית באופוזיציה עם חברי מיש עתיד, זה לא היה עוזר, אבל למה הוא לא

קטונתי, מרים ידיים. אבל בין אדם לאדם, כל החילונים יכולים ללמד שיעור לכולם. והנושא של דת, למי

נתת נאום חוצב להבות. אני קניתי לופה. אתה יודע מה זה לופה, נכון?

לא. ואני מתבייש.

אני חושב שעקרונות, לפחות עקרונות: יש אלוהים אחד, צריך להילחם על זה.

לא, אנחנו נעביר את זה בהחלטת ממשלה, כי זה יותר ראוי, כי אנחנו לא רוצים שזה יהיה חוק, זה מפלג את העם. והיום אותו ראש ממשלה,

באים ומסבים את הדבר הזה אחורה בלי אפילו להסתכל

ואני לא אחזור פה על הדברים שאמרו פה

בעצם, כן, בחוק הגיור, שעבר לא מכבר.

למה דעתו השתנתה?

חברי סיעת הבית היהודי עכשיו יוצאים נגד אותם אנשים, שהם ייצגו בכבוד,

שאמרו,

שהרבנות היום דוחה אותם, גם כשהם עומדים בפתחה ורוצים לעבור את תהליך הגיור, וגם כשהם באים להתחתן, ועכשיו עם בתי-הדין הרבניים המצב רק יורע, וכל הרפורמות שנערכו עד היום, אנחנו חוזרים בעצם לאחור, הגלגל מסתובב, והוא לא

הטבות, ואחד שלא לומד כל מיני דברים הוא לא ממלכתי? אני הבנתי את השאלה, רק לא הבנתי את הקשר. אם תחבר לי.

הציבור בישראל ראה את הסרט "גט". והרי עכשיו יש גם עניינים של מה פוגע במדינת ישראל, וחשבתי על זה שכשהסרט הלך לייצג אותנו בעולם, אמרו:

זה עלול

לבוא לחיות כאן ולהיות מוכרות על-ידי המוסדות שלא מאפשרים כאן להתחתן, שלא מאפשרים כאן

כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת וחברות הכנסת, התרגשתי ואני מתרגש לשמוע את הנאומים של חברי וחברותי. בשבוע שעבר אירחתי פה 40

לא מוכּר. והתחושה הזאת, של בחור צעיר או בחורה צעירה בני 22 או 23, כשהם מקבלים את ההסבר הזה, אחרי שהם כל כך מזדהים עם המדינה וכל כך מזדהים עם מי שהם ומה

מוצאת את הזמן והמקום לדון בדבר הכל-כך רגיש הזה. היום הייתה בהר-הרצל הלוויה של חבר הכנסת לשעבר נחמן רז,

היה יושב-ראש ועדת החינוך, אין לנו נציג

וכל שנה, לפחות 50,000 יהודים מתבוללים. ויש לנו עניין גם לגדול בכלל ולהרחיב את הקהילה היהודית בכל מקום,

לכן אני חושב שהיום הממשלה חצתה גבול.

ועוד לא מאוחר,

זו לא היהדות שאני מאמין בה. זו לא היהדות שאני מרגיש חלק בלתי נפרד ממנה. זו לא היהדות של "יהודית-דמוקרטית" במדינת ישראל. זו יהדות אחרת. והאמת היא שהיו סימנים של שינוי כשההחלטה הקודמת התקבלה לפני כשנה

ולכן, בשביל אותם ישראלים רבים כל כך שרוצים להיות יהודים, בשביל אותם יהודים שחיים בחוץ-לארץ ורוצים להגשים את יהדותם, בטלו את ההחלטה הגרועה הזאת.

חברת הכנסת מיכל

אני לא מזלזלת בשום

חברת הכנסת סופה לנדבר. אחריה, חבר הכנסת יאיר לפיד, אחרון הדוברים. רגע, רגע, אחריה. חבר הכנסת לפיד, אתה הבא בתור. בבקשה.

אמרת לאלה שהגיעו מאתיופיה, אמרת לאלה שהגיעו מחבר המדינות. ומה קרה? העולם התהפך, אין להם כאן בית.

היא הגיעה בתוכניות של הסוכנות,

היא לא יהודייה לפי האימא, יהודייה לפי האבא. הם מגדלים ילד קטן, והיא אומרת: עכשיו אין לי זכות, אני איבדתי תקווה. ואני לא ידעתי מה להגיד לה.

היא דת שאינה פוחדת מזרים, אינה פוחדת מדעות אחרות, אינה פוחדת מרעיונות.

העם היהודי יחולק לשבטים הנלחמים זה

של התנגדות רגע לפני שיצביעו בעד,

האם מילתו של ראש ממשלה, האם הבטחתו בקול רם של ראש הממשלה כבר לא חשובה לאף

עכשיו, אז הוא היה מגלה שאנחנו בכלל לא דנים בדבר שעליו האופוזיציה כל כך נזעקת, רחמנא

חבר הכנסת לפיד,

בשעה הזו יש גבול לשחזורים אחורה שאני מסוגל לעשות. אבל אין ספק, חברת הכנסת לביא, שזה חלק מהאילוץ, הרי אנחנו לא יכולים להביא למצב שהכנסת לא תסיים את הדברים שהיא

אני אבקש מהכנסת לתמוך בהעברת הסמכויות גם בשעה הזאת, וכך לעשות גם לגבי הנושא הבא, הבא עלינו לטובה עוד מעט. חברי הכנסת, אנחנו מודים לשר המקשר בין

של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין,

המקשר,

אז הממשלה מושכת את שני הסעיפים הבאים. חברי הכנסת, הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה

הפעולה של יחידת הסמך בתי-הדין הרבניים ממשרד המשפטים למשרד לשירותי דת.

לחוק הממשלה, התשס"א 2001, מבקשת הממשלה להביא את דבר ההחלטה הנ"ל לידיעת הכנסת. העברת שטח הפעולה של יחידת הסמך בתי-הדין הרבניים תיכנס לתוקפה

של כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל. ההחלטה שאתם מבקשים מאתנו להעביר כאן הלילה, הבוקר הזה, אני רוצה פשוט שתבינו מה המשמעות שלה. אתם בעצם אומרים היום לכל אישה, גם לגבר, אבל בעיקר לנשים, אני חייבת

וחברים, העידן הזה נגמר, וזה שאתם עכשיו, כולכם, כל אלה שיושבים פה נותנים למופע האימים הזה להימשך, בעודכם יודעים שזה מה שיהיה מעכשיו והלאה: בידיים האלה תהיה נתונה כל אישה, לא רק שרוצה להתחתן אלא

חברים. אתה לוקח הימור. חברי הכנסת רוזנטל וכבל, שבו בבקשה, שבו בבקשה. אם כבר בשעה הזאת, לפחות ניהנה. למה רק אורן?

הדעת. לכו שוב תקראו את ספרות השו"ת. הרי רבני הקהילות ואותם אנשים שחיתנו את הילדה וגידלו אותה

ידעו גם לתת לה יד ברגע המצוקה הקשה שלה, והיא לא

לא קרה ששופטים לא מחליטים? אין מקרים שהשופטים לא מחליטים? אין שם עינוי דין?

עד שלוש דקות לרשותך.

אני שמעתי כאן נאום באמת מדהים של חברת הכנסת תמר זנדברג. אני לא מסכימה עם כל הדברים שהיא אמרה, כי אני עוד לא הגעתי למקום שהיא הגיעה אליו,

הם, כל אישה בישראל צריכה לעבור את החוויה הזאת.

ואני אדם מסורתי שמכבד את הרבנים ואת הדיינים, לא רוצה לשבור את הכלים,

אבל יש לי עניין לרגע עם הליכוד. אני גדלתי, בכל זאת, בבית שהייתה בו שורה שלמה של ספרים של ז'בוטינסקי,

"בברית-המועצות נוצרו תנאים שבגללם נישואי תערובת נעשו בתקופה מסוימת כמעט לחם חוקו של העם היהודי. איש לא אשם בזה, אלה התנאים. הם באים אלינו. אנו מבקשים וקוראים להקל עליהם להצטרף אל עמנו." בגין אמר, והיום יושבת התנועה שמדברת בשמו, שהוא הקים,

לא. אני חושב שכדאי לעשות את זה כי אחרת יהיו כאלה שיפספסו את זמן קריאת שמע של שחרית.

אפשרות.

חשיבות של הנראות,

ואין אותה חשיבות לסדר הציבורי. והדבר הזה הוא ביטוי נאמן למה שקרה לבתי-הדין הרבניים במשרד המשפטים: הזנחה מוחלטת,

הרבה מאוד

כפי שמסר לנו השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. מי שמצביע בעד, תומך בהודעה, מי מצביע נגד, מתנגד לה. ההצבעה